ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בעקבות דיון מהיר בהצעתם

מהתיקים נגד גברים מכים נסגרים בשל חוסר ראיות. תודה. תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, אנחנו נפתח עם שאילתות דחופות. אני מתכבד להזמין את סגן שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן לעלות לדוכן על מנת להשיב לשאילתה דחופה מס' 505, מאת חבר הכנסת ואאל יונס. נושא השאילתה: שביתת עובדי מערך מקצועות הבריאות. בבקשה, חבר הכנסת ואאל יונס יוכל לקרוא את נוסח השאילתה, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, חבריי חברי הכנסת, שביתת כלל עובדי מערך מקצועות הבריאות ברחבי הארץ תקיף כ-5,000 עובדים בבתי החולים ובמרפאות, במחאה על מחסור חמור בתקנים להעסקת עובדים בסקטור הפארה-רפואי, שהביא לפגיעה בעובדים ובאיכות השירות לציבור. רצוני לשאול, אדוני סגן השר: מה ייעשה בעניין? האם יש תוכנית שתביא לפתרון המשבר? אם כן,

בבקשה, סגן שר הבריאות. תודה, אדוני היושב-ראש. לעובדים במקצועות הבריאות יש תפקיד חשוב מאוד בתרומה לבריאות האזרחים. אנו מצירים על השביתה ועל הפגיעה במטופלים, ולכן פנינו לבית הדין לעבודה במטרה להשיב את העבודה לסדרה. דיון בבקשה יתקיים היום בצוהריים בבית הדין. אנו מכירים בעומסי העבודה של המטפלים במקצועות הבריאות ופועלים בנושא מול משרד האוצר במטרה למצוא פתרון למשבר לרווחת העובדים והמטופלים. שאלה נוספת, חבר הכנסת ואאל יונס? בבקשה, חבר הכנסת אחמד טיבי, שאלה נוספת. מכובדי השר, בהמשך לשאלתו של חבר הכנסת, חברי חבר הכנסת ואאל יונס: הנושא חשוב, מטריד, אמור להטריד את כולנו. 5,000 עובדי מערכת הבריאות, אנשים שעושים עבודה מצוינת, גם לפי דבריך, אדוני סגן השר, חוסר בתקנים, עומס בעבודה, תנאי העסקה. לאחר דין ודברים, מגעים,

הם נאלצו להכריז על שביתה,

זאת לא שביתה שהם הציעו ככה סתם. לכן אני מצפה ממך, כמי שאחראי ומנהל את משרד הבריאות, דווקא לעמוד לצידם ולצד התביעות האלה, ולא סליחה על הביטוי, להשאיר אותם לבד. אנחנו, על כל פנים, כאן בכנסת, לא נשאיר אותם לבד. תודה, חבר הכנסת אחמד טיבי. האם סגן השר רוצה להוסיף על תשובתו?

בבקשה, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת טיבי, ברור לי שאני איתם, אני עם העובדים, אבל יש כל מיני מסגרות שקשה גם לי, אני תלוי באוצר ותלוי בעוד גורמים. כרגע הם צריכים לחזור לעבודה. אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים. המצוקה של התקנים, מי כמוך יודע, משיחות שהיו לנו, הרבה שיחות, שזה נורא ואיום, המצוקה במשרד הבריאות. לכן, אנחנו משתדלים לעזור להם, אבל קודם כול הם צריכים לחזור לעבודה. אנחנו עושים מה שמוטל, מה שצריך, ונשתדל שהכול יהיה בסדר.

סגן שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן, על התשובה. אנחנו עוברים לשאילתה מס' 503, מאת חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. אני מתכבד להזמין את סגן שר הביטחון חבר הכנסת אליהו בן-דהן, על מנת להשיב על השאילתה. הנושא שבו חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין שאלה את משרד הביטחון: כניסת בני משפחות החמאס לטיפול רפואי בישראל.

גברתי תוכל לקרוא את נוסח השאילתה. אדוני סגן השר, זאת שאילתה קצת רגישה בימים אלה של סבב, אבל אני קולן של משפחות גולדין ושאול היום. בהחלטת הקבינט מ-1 בינואר 2017 הוחלט למנוע טיפולים רפואיים מאנשי החמאס ובני משפחותיהם, לשם הפעלת מנופי לחץ להשבת גופות חיילי צה"ל. האם כניסת בתו של אסמאעיל הנייה לטיפול רפואי בישראל תואמה עם הגורמים הרלוונטיים בהתאם להחלטה זו?

בבקשה, אדוני סגן השר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מתאם פעולות הממשלה בשטחים בדק את הפנייה ומסר לי כי לא מוכר לו כל מקרה שבו טופלה בקשה עבור אחת מבנותיו של אסמאעיל הנייה לכניסה לטיפול רפואי בישראל, או בכלל. על פי הנתונים שבידינו, יש חמש בנות הרשומות כבנותיו של הנייה.

לא התקבלה או טופלה בקשה עבור אף אחת מהן מאז החלטת הקבינט. ברצוני להדגיש כי מערכת הביטחון, על כל שלוחותיה, משתמשת בכל המנופים הנמצאים בידה כדי להשיב את הבנים הביתה ולהחזיר את אזרחי המדינה המוחזקים בידי ארגון הטרור חמאס. בין היתר, איננו מחזירים גופות של אנשי חמאס הנמצאות בידינו. ממשלת ישראל תמשיך בקו זה עד אשר יוחזרו הבנים הביתה. תודה לסגן השר. שאלה נוספת לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, וגם לחבר הכנסת ואאל יונס. אני מודה לך, אדוני סגן השר, על תשובתך. יש לי מידע נוסף שהתקבל בידיי היום, והוא שלמרות החלטת הקבינט, עד תחילת 2018 המשיכו לאשר, ספציפית למשפחת הנייה ולאנשי חמאס, כניסות לישראל לטיפולים רפואיים. אני מאוד מאוד מבקשת ממך. אתה אמרת: הומניטרי מול הומניטרי. אני מבקשת מכם, אני קולן של המשפחות, וכמובן קולה של משפחת מנגיסטו וא-סייד, אני מבקשת ממך לבדוק גם את העניין הזה. אתה יכול לחזור אליי,

כי זה מידע שהגיע אליי לפני חצי שעה, אבל אני חושבת שהעניין הזה הוא חשוב מאוד.

תודה, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. חבר הכנסת ואאל יונס, שאלה שלך. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, בוואדי עארה יש את כפר ברטעה, שהוא חצוי לשני חלקים, ברטעה המזרחית וברטעה הישראלית. שם יש מחסום, והרבה תלמידים וסטודנטים שלומדים בג'נין עוברים מדי יום לצד השני. השאלה שלי: למה הם לא יכולים לחזור מאותו מחסום והם צריכים לחכות הרבה שעות עד פתיחת מחסום בג'למה? למה פשוט הם לא יכולים לחזור מאותו מחסום שהם נכנסו בו בבוקר? הם מאבדים הרבה הרבה זמן. תודה, חבר הכנסת ואאל יונס. בבקשה, אדוני.

אולי אפשר לפתור את זה עם סיפוח, לא? בתחילת תשובתי רציתי לומר שאני לא מכיר שתי ברטעה, יש ברטעה אחת, שתיהן ישראליות. אבל אני רוצה קודם לענות לחברת הכנסת איילת ורבין נחמיאס. זהו?

מה קרה, התעוררת? במסגרת התשובה סגן השר רצה, כבל צדק אתמול, שיש בינינו יותר הסכמות. טוב, לא נפריע לסגן שר הביטחון, בבקשה. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, אני לא מכיר סיפור כזה. את מדברת על בני משפחה מקרבה ראשונה? ילדות, בנות שלו? בבדיקה שעשיתי עוד הבוקר, אף אחת מחמש בנותיו, מינואר 2017 לא היו בארץ לטיפול. אם יש לך נתונים, או שאת יודעת מי, אשמח לקבל אותם ואבדוק. בכל אופן, ביקשנו מגופי הביטחון. אם תוכלי לתת לי פרטים, אשמח לקבל אותם. בכל מקרה אבדוק שוב אם מדובר בקרבה ראשונה.

אולי זאת לא קרבה ראשונה. ככל שאני הבנתי, קרבה ראשונה? אני אבדוק את העניין ואשיב לך, כי לפחות ממה שאנחנו יודעים, זה לא קיים בשום פנים ואופן. בעקבות השיחה שאני מנהלת עם משרדך כן, פנינו על העניין.

בעניין הכפר ברטעה, אני מודה שאני לא מכיר את העניין. אם אני מבין נכון, מדובר שנכנסים מהצד המערבי לצד המזרחי של ברטעה,

שני החלקים הם ישראליים,

נכנסים ולא יוצאים משם, אלא יוצאים דרך ג'למה? לא מכיר את העניין.

אם יש מחסום, למה הוא רק בכיוון אחד ולא בכיוון שני? זה תמיד ככה או זה חדש עכשיו?

ועד היום לא דיברתם על זה? לא טיפלתם בזה? לא הייתי פה עד היום. טוב, זו תשובה טובה. אני אבדוק את זה. אני אבדוק את העניין. אני באמת מודה, אני לא מכיר את הסוגיה, כי בדרך כלל כל המחסומים של כל המעברים הם מעברים דו-צדדיים, אלא אם כן, יכול להיות שהם עוברים בשעות מוקדמות מאוד, כשעדיין ג'למה לא נפתח,

אבל אני אבדוק. אני אבדוק ואני אתן לך תשובה. תודה לסגן שר הביטחון חבר הכנסת אליהו בן-דהן. אני מתכבד להזמין את סגן שר הפנים חבר הכנסת משולם נהרי לעלות לדוכן על מנת להשיב על שאילתה דחופה מס' 502, מאת חבר הכנסת דב חנין. נושא השאילתה: חסימת חשבונות הבנק של מבקשי מקלט. מכיוון שכמה חברי כנסת הגישו את הנושא בכלים פרלמנטריים שונים, אז כבר רשום לי ששואלים נוספים הם חבר הכנסת נחמן שי וחברת הכנסת יעל כהן-פארן.

נא לקרוא את נוסח השאילתה, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, רשות האוכלוסין שינתה את מספרי הזהות של מבקשי המקלט, והבנקים מונעים מהם גישה לחשבונותיהם, כך שהם לא יכולים למשוך כסף ולבצע פעולות פשוטות. ברצוני לשאול: 1. מדוע שונו מספרי הזיהוי? 2. מה נעשה לתיקון הבעיה באופן מיידי? תודה. בבקשה, אדוני סגן השר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הסוגיה הזאת הועלתה לאחרונה לפני רשות האוכלוסין וההגירה. לדבריהם, הרשות לא שינתה בהחלטה שום מספר מזהה. מכל מקום, ככל שיש מקרים פרטניים מסוג זה, הם מטופלים באופן נקודתי.

תודה. שאלה נוספת לחבר הכנסת דב חנין. תודה לך, אדוני סגן השר, על תשובתך. לפי הנתונים שבידיי מדובר על מאות מקרים, אז זה לא משהו יוצא דופן.

אני אבקש ממך לשוב ולבדוק את העניין עם רשות האוכלוסין, וגם לבחון איתם, אם כבר שינו את המספר, האם ניתן במסמך המזהה של אותו מבקש מקלט לציין גם את המספר הקודם? כי אחרת הוא לא יכול לגשת לחשבון הבנק. זו שאלתי הראשונה. שאלתי השנייה נוגעת לסוגיה נוספת שקשורה למבקשי המקלט. עד חודש יוני 2017 היו פתוחות 24 לשכות אוכלוסין למבקשי מקלט. היום מרכזים את כולם, 35,000 איש, רק בלשכה אחת, בעיר בני ברק. העיר בני ברק היא כמובן עיר יקרה וחשובה, אבל להטיל את כל מבקשי המקלט על העיר בני ברק זה נראה לי קצת מוגזם. אנשים עומדים שם בתור שעות ארוכות, לפעמים ממתינים לילה שלם, ילדים, זקנים,

חולים, גשם, שמש. נראה לכם הגיוני? למה לא לפתוח את כל לשכות האוכלוסין כדי שכל אחד יוכל לקבל טיפול במקום מגוריו? למה לרכז את כולם בבני ברק, כמו שבעבר ריכזו את כולם בדרום תל אביב? תודה, חבר הכנסת חנין. חברת הכנסת יעל כהן-פארן, בבקשה, גברתי. תודה, אדוני היושב-ראש. כמובן שדב שאל שאלות חשובות, שכל אחת מהן הייתי מעלה כאן, אז לא אחזור על הדברים. אני רוצה לשאול ולפנות אליך: רק לפני כמה ימים המדינה השיבה לבג"ץ שהיא מכירה במעמדם של 500 מבקשי מקלט מאזור חבל דארפור והנילוס הכחול, שבהם הוכר שהיה ואולי עדיין מתרחש רצח עם, ולכן הם לא יכולים לשוב לאזור זה, וברור, וכך גם המדינה הכירה בהם, שהם זכאים למעמד פליט. אם כך, מדוע אינכם נוהגים באופן דומה ב-2,500 מבקשי מקלט נוספים בדיוק מאזורים אלה, שנמצאים באותו מעמד של בקשת מקלט?

תודה, חברת הכנסת כהן-פארן. בבקשה, אדוני סגן השר. חבר הכנסת דב חנין, אני אשמח לקבל את הרשימה ולהעביר אותה לרשות האוכלוסין לבדיקה. וגם, לשאלתך השנייה, להעביר את השאלה לרשות האוכלוסין. אם כך הדברים, אז חשוב מאוד. וגם לשאלתך, מעבר למה שאמר בית המשפט, אז עשינו. הנושא מורכב, הנושא לא פשוט, ולכן, איפה שהיינו מחויבים לעשות את זה על פי החלטה של בית המשפט, עשינו.

אבל אתה נשאר איתנו, אדוני סגן השר. סיימנו עם שאילתות דחופות. אנחנו עוברים לשאילתות רגילות. יש אחת כזאת לחבר הכנסת איימן עודה, ומספרה 1266, גירושו של אדם.

חבר הכנסת איימן עודה יקרא את נוסח השאילתה. מכובדי היושב-ראש, כבוד סגן השר, בעבר טענתם ש-Human Rights Watch מקדם פרופגנדה. עכשיו התירוץ הוא ה-BDS. אחרי גירושו של עומר שאכר, ברצוני לשאול: 1. האם סבור השר שהגירוש יתרום לישראל בהסתרת הפרות בין-לאומיות כמו ירי במפגינים בלתי חמושים בעזה, בניית התנחלויות בניגוד לחוק הבין-לאומי והמשך הכיבוש? 2. האם השר מאמין שאין מקום לביקורת על הפרות זכויות אדם בשטחים הכבושים? תודה, אדוני. בבקשה, סגן שר הפנים. שר הפנים החליט שלא לאשר את המשך שהייתו בישראל של מר עומר שאכר לאור פעילותו ותמיכתו של מר שאכר בפעילות BDS, לאחר שקיבל את המלצת המשרד והשר לנושאים אסטרטגיים. מר שאכר הגיש עתירה מינהלית כנגד החלטת השר, ובימים אלה עתירה זו מתנהלת בבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים, וכדאי להמתין לתוצאות.

שאלה נוספת לחבר הכנסת איימן עודה ורק לו, כי זאת שאילתה רגילה. התיקון לחוק הכניסה לישראל משנת 2017 חוסם את כניסתו של מי שמתנגד בפומבי למדיניות ישראל, אבל הממשלה לקחה את זה צעד אחד קדימה. מגרשים אדם עם מעמד במדינה, שידוע שלא קורא כרגע לחרם על ישראל. מה זה אומר לגבי אלפי הזרים עם מעמד שחיים בישראל? האם ביקורת על מדיניות ישראל, אפילו מלפני שנים, גורמת שיאבדו את המעמד שלהם כאן באופן דומה?

בבקשה, אדוני סגן השר. אתה מתאר לעצמך שההחלטה לא התקבלה בלי בדיקה, ובדיקה של פעילותו ותמיכתו. הדברים נבדקו היטב, ויש להם בסיס. הוא הגיש עתירה. בוא נמתין ונראה מה יחליט בית המשפט.

תודה לסגן שר הפנים חבר הכנסת משולם נהרי. אני מתכבד להזמין את שרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד להשיב על כמה שאילתות רגילות. ראשון השואלים יהיה חבר הכנסת יוסף ג'בארין, אנחנו נקדים אותך. גברתי השרה, שאילתה מס' 1225, מאת חבר הכנסת יוסף ג'בארין. הנושא: הנגשת פעילות המשרד בשפה הערבית.

כבוד השרה, קיימת חשיבות רבה בהנגשת פעילות משרדך בשפה הערבית. הערבית היא שפה רשמית במדינה, והיא שפת האם של כחמישית מאזרחי המדינה. ברצוני לשאול: 1. האם כל פעילויות המשרד נגישות בשפה הערבית? 2. מה נעשה כדי להנגיש את כל שירותי המשרד בשפה הערבית? 3. האם קיימת תוכנית עבודה ויעדים ברורים להנגשה כוללת בשפה הערבית? אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראשית אציין כי משרד המשפטים הוא משרד מגוון ובו נערכות פעולות רבות להעלאת שיעור העובדים במשרד מקרב אוכלוסיות הייצוג ההולם השונות, ובהן האוכלוסייה הערבית. העובדים בני החברה הערבית במשרד מהווים היום כ-11% מכלל עובדי המשרד, וזה אף עולה על היעד הממשלתי של 10%. אם אני לא טועה, אנחנו ומשרד הבריאות הם המשרדים שמעסיקים הכי הרבה אנשים מבני האוכלוסייה הערבית. כעת אסקור את הפעילות והשירותים המונגשים לדוברי השפה הערבית כפי שהם כיום, ואסיים ביעדי העבודה המשרדיים בתחום תרגום והנגשת השירותים המקוונים. פעילויות משרד המשפטים מתנקזות לשלושה ערוצי קשר עם הציבור שמקבל את השירות: שעות קבלת הקהל, מוקד טלפוני ואתר אינטרנט. טוב, בואו נראה מה קורה בכל אחד מהערוצים האלה. לשכות קבלת הקהל, מרבית קבלת הקהל הפרונטלית מתקיימת בארבע יחידות מרכזיות: הסיוע המשפטי, רשות התאגידים, האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי, וכן באגף רישום והסדר מקרקעין.

המענה בשפה הערבית ניתן לכל דורש, וזאת בכל אחת מלשכות קבלת הקהל במשרד המשפטים. ברוב הלשכות שבהן קיים צורך תדיר במענה בשפה הערבית, ניתן מענה בשפה הערבית ללקוחות המעוניינים בכך על ידי עובדי קבלת קהל דוברי השפה הערבית. בלשכות קבלת קהל שבהן אין עובדי קבלת קהל שהם דוברי השפה הערבית מסתייעים מקבלי הקהל בעובדים אחרים דוברי ערבית. בדקתי, ואני רוצה להדגיש את זה: במהלך השנים האחרונות לא דווח למשרדי על מקרה אחד שבו נמנע מלקוח לקבל שירות בשל היותו דובר השפה הערבית. מוקד טלפוני, הצורך התדיר בקבלת מענה בשפה הערבית אובחן עבור לקוחות פרטיים של הסיוע המשפטי, ולכן במוקד זה קיים נתב שיחות בשפה הערבית. על פי הנתונים הנמצאים בידינו עולה כי בממוצע חודשי, 6% מהשיחות הנכנסות למוקד הטלפוני של הסיוע המשפטי הן שיחות שבהן מבקש הלקוח שירות בשפה הערבית. עבור יתר הלקוחות, במוקדים האחרים, ככל שיש קושי לנהל עם הלקוח שיחה בעברית, נציג דובר ערבית ממוקד סיוע משפטי מתרגם את השיחה. אתר האינטרנט, משרד המשפטים מנגיש את שירותיו באתר האחוד של gov.il תחת קטלוג השירותים הממשלתי, וזאת בהתאם להחלטת הממשלה 446, העוסקת בסטנדרטים לאפיון,

פיתוח וכתיבת תוכן לאתרי ממשלה וערוצי הפצה מקוונים. משרד המשפטים מעניק כיום 320 שירותים שונים לציבור, והנגשת השירותים בשפה הערבית, בשפה העברית,

הסתיימה רק לאחרונה. ביחס לשפה ערבית, נכון למועד זה עשרה שירותים מונגשים בשפה הערבית, ועד סוף ספטמבר 2018, זאת אומרת בתוך שלושה חודשים, יונגשו עוד 62 שירותים. בסך הכול 72 שירותים יהיו זמינים בערבית כבר בעוד שלושה חודשים. זה כמובן לא הסוף, נדרש תרגום לעוד 248 שירותים, והנגשתם צפויה להסתיים עד סוף שנת 2019. תודה לשרת המשפטים. שאלה נוספת לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. אני בהחלט מברך על היעד הזה, שעד סוף 2019 בעצם תהיה הנגשה מלאה. אני מקווה גם שמשרד המשפטים ינחה את שאר משרדי הממשלה שהאתרים שלהם והפעילות שלהם צריכה להתנהל גם בשפה הערבית. לגבי ייצוג, גברתי, 10%,

זה בהחלט משמעותי יחסית למשרדים אחרים, אבל השאלה היא אם יש יעד לשאוף ל-20%, שזה השיעור הכללי של האוכלוסייה הערבית.

אנחנו עומדים ביעדים הממשלתיים ואף עולים מעל היעד הממשלתי. את השאלה הזאת אנחנו צריכים לשאול בעיקר בממשלה כולה, לראות אם רוצים להעלות את היעד. תודה על תשובתך. אנחנו עוברים לשאילתה מס' 1134, מאת חבר הכנסת אלעזר שטרן. הפעם נושא השאילתה: הקצאת כספים לבתי דין פרטיים. בבקשה, אדוני. גברתי השרה, בכוונת משרד המשפטים להקצות מאות אלפי שקלים לבתי דין פרטיים. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? אני מקווה שכן.

אני בטוח שהנושא חשוב לך. נא לקרוא את נוסח השאלה. 2. אם כן, על בסיס מה נקבע שיש צורך לתמוך בבתי דין פרטיים? 3. אם מוקצה כסף, מדוע לא יוקצה גם לבתי דין לגיור, דוגמת גיור כהלכה? האם עיסוקם פחות חשוב מעיסוקם של בתי דין אחרים?

תודה, אדוני. גברתי השרה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חוק יסודות המשפט קובע זיקה ברורה של המשפט הישראלי לעקרונות החירות,

היושר והשלום של מורשת ישראל.

על פי הצעתו של חברי חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, אף יעוגנו בו במפורש המילים "המשפט העברי". לאור עיקרון זה והקשר המחייב, שהמחוקק הישראלי עמד עליו כבר לפני כמעט 40 שנה, ביקשתי להביא להנגשתו ויישומו של המשפט העברי ולהנגשת השימוש בו על ידי תמיכה בבתי הדין לממונות. מדובר, כמובן, אך ורק במקרים שבהם שני הצדדים מסכימים על כך ומבקשים להתדיין בפני ערכאה זו, הפועלת בהתאם לחוק הבוררות. נוסף על הסיבה הערכית העומדת בבסיס החלטתי, קיים כאן גם אינטרס ציבורי בקידום התדיינויות במסגרת בוררות במקרים המתאימים, שכן הדבר מפחית נטל מבתי המשפט האזרחיים ומיטיב באופן ברור עם ציבור המתדיינים. לכן, לאור האמור, ובעקבות הנחייתי, משרד המשפטים גיבש מבחני תמיכה אשר יאפשרו תמיכה, במוסדות העונים על התנאים שבמבחנים, לסיוע במימון חלק מההוצאות הכרוכות בהפעלת בתי דין אלה, לרבות לצורך פרסומה והנגשתה של פעילות בתי הדין, כגון פרסום פסקי הדין הניתנים במסגרתם. בדרך זו תוגבר החשיפה לאפשרות להתדיינות במסגרת חלופית זו, העושה שימוש במשפט העברי, ויונגש השימוש במשפט העברי כדרך ליישוב סכסוכים. באשר לבתי הדין לגיור, הרי שמלבד העובדה שתחום זה אינו מצוי באחריות משרד המשפטים, אני אשמח לקבל את זה תחת אחריותי, אבל זה לא נמצא תחת אחריותי, ולכן אני לא יכולה להתקין לזה תקנות. הרציונל העומד מאחורי התמיכה כפי שהסברתי אותו נכון לבתי הדין לממונות בלבד, והוא אינו נכון ביחס לתחום הגיור. אין חולק על חשיבותם של בתי הדין לגיור, ואני מברכת מכל הלב את העומדים בראשם על העבודה החשובה שהם עושים, אבל אל לנו לערבב מין בשאינו מינו. מטרת התוכנית שפירטתי היא לתרום לפיתוח המשפט העברי במישור האזרחי. ככל שיש רעיונות ליוזמות אחרות גם בתחומים אחרים שנמצאים תחת משרדי, אני אשמח לשמוע. תודה, גברתי. שאלה נוספת לחבר הכנסת אלעזר שטרן. אפילו שאלת המשך: גברתי שרת המשפטים, אני כמובן מברך על המשפט העברי, אני חושב שזה חשוב שיתמכו בו ושהוא יהיה נחלתם של רבים ככל האפשר. את אמרת ששני הצדדים מסכימים לכך, זה התנאי, ושיש בזה אינטרס ציבורי, ואמרת שתגבר החשיפה. אני חושב שאין ספק ששני הצדדים מסכימים לבוא להתדיין גם בבתי הדין של גיור כהלכה, אחרת הם לא שם. אין ספק, ואני מקווה שאת מסכימה איתי,

שיש בזה אינטרס ציבורי שכמה שיותר יתגיירו,

אני חושב שגם החשיפה שתגבר, גם זה חשוב לכולנו לטובת עתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. עכשיו, כמו שאמרת, את תשמחי שזה יעבור לרשותך. אני אומר לך את האמת, את שרת משפטים מוערכת,

מה שאת רוצה. אם הנושא הזה באמת חשוב לך, אז אני בטוח שתמצאי את הדרך. כי אחרת, בהתעלמות, גם שלך, את יודעת שאנחנו מביאים לפה את ההתבוללות, ולא משנה כל מה שנדבר על מדינה יהודית ודמוקרטית.

תודה, אדוני. בבקשה, האם השרה רוצה להשיב?

זאת לא שאלה, זאת הייתה הצהרה. זאת לא שאלה, זאת הצהרה.

אני מודה לשרה. הואילי בטובך, על פי בקשתו של יואל חסון, להעביר תשובה בכתב על שאילתה 1098. אין בעיה. תודה לשרת המשפטים. אני מבקש למחות על שהשרה מסרבת להשיב על שאילתה שהיא הייתה אמורה לענות עליה היום, ולפני שלושה חודשים התאריך עבר, וקיבלתי היום הודעה, אני חושב שזו שערורייה, זאת חוצפה, חבר הכנסת יהודה גליק, אנחנו כרגע בודקים את הנושא. אם אכן עבר התאריך לפני שלושה חודשים, תקבל את זה כשאילתה דחופה ותוכל לשאול בשבוע הבא, כנהוג בכנסת. אדוני היושב-ראש, השרה מוכנה לענות. אדוני היושב-ראש, אין לי שום בעיה לענות על השאילתה הזאת.

יש לך תשובה על השאילתה?

אז למה היא נמחקה מסדר-היום, קשה להבין. טוב, אנחנו נעשה את הבדיקה הפנימית. זה פורסם אתמול, ואחרי זה הורידו, אחרי, אמרו שאת ביקשת להוריד את זה.

אמרו שאת ביקשת להוריד. אני אתן לך את הנוסח. מהומה במליאה על לא מאומה.

זאת לא מהומה, זה פתרון בעיות במליאה תוך כדי דיון, ואני מאוד שמח על כך. חבר הכנסת יהודה גליק יוכל לגשת למיקרופון, לציין את מספר השאילתה ואת שם השאילתה ולקרוא את הנוסח.

אני מודה לך על שהסכמת לחזור ולענות. מדובר על שאילתה 1176, תזכיר החוק הממשלתי להפללת לקוחות זנות. ביולי האחרון, כאשר 74 חברי וחברות כנסת הצביעו בעד הצעת החוק להפללת לקוחות הזנות, התחייבת במליאת הכנסת לקדם תזכיר חוק בעניין. ברצוני לשאול:

למרות שפורסמו מסקנות הצוות הבין-משרדי לעניין כבר ב-9 בינואר 2018? 2. מה ייעשה לזירוז הטיפול בעניין? 3. מה הצפי למועד פרסום התזכיר?

לחבר הכנסת יהודה גליק. בבקשה, גברתי שרת המשפטים. חבר הכנסת יהודה גליק, רק אתמול הייתה לי ישיבה על התזכיר עצמו, כך שאני מעריכה,

אני לא רוצה להבטיח במאה אחוז, אבל בהערכה שלי, לפי הקצב שאני יודעת שעובדים במשרד המשפטים, עם כל העומס שיש, אז התזכיר יפורסם בתוך שבועיים-שלושה. סך הכול אני דיברתי עם חברת הכנסת עליזה לביא ושולי מועלם, ואפילו עם זהבה גלאון, שהובילו את המהלך, ואני לא ידעתי, חבר הכנסת גליק, שגם אתה ממובילי המהלך. הסברתי להן מה אימצנו מהדוח הממשלתי. כמו שאני אומרת, אנחנו במושב הזה נעביר את החוק בקריאה ראשונה. תודה, גברתי. שאלה נוספת לחבר הכנסת גליק. אני אומר שבשבוע שעבר חברת הכנסת עליזה ולביא ואני, יש לנו ישיבה אצל חברת הכנסת עליזה לביא עוד שבועיים. אני מקווה שנצליח להגיע לתזכיר.

בשבוע שעבר, חברת הכנסת עליזה לביא והוועדה, סיירנו בבאר שבע, במוסד שמשקם נשים בזנות, ואחת הנשים ביקשה שנביא לך מכתב שמבקש שתקדמי את החוק הזה. אז כשתרדי מהבמה אני אשמח, תביא לי.

היא ביקשה ממני: לא לעוזרים, לא ליועצים, לשרה בעצמה. הבטחתי שאני אתן לשרה בעצמה. בסדר גמור. הבטחת, תוכל לקיים. אני מודה מאוד לשרת המשפטים חברת הכנסת שקד.

אני מתנצל שהתפרצתי, אבל אני שמח שהסכמת לחזור. אנחנו קיבלנו את ההתנצלות שלך. בסדר גמור. עכשיו אנחנו כן עוברים לחקיקה, ואף על פי כן ולמרות הכול, ואנחנו עדיין עוברים להצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון, מתן זכות עיון בתיקי אימוץ של עולי תימן, מזרח ובלקן בין השנים 1935 1965), התשע"ז 2016, של חברת הכנסת נורית קורן. בבקשה, גברתי, עד עשר דקות עומדות לרשותך. לאחר מכן נשמע את תשובת שרת המשפטים. תודה, אדוני היושב-ראש. השר יריב לוין, חבריי חברי הכנסת, אני נרגשת להגיש כאן את הצעת החוק שעוברת היום בקריאה טרומית. הצעת החוק שלפניכם נועדה ליצור מסלול חדש בחוק האימוץ, שיאפשר למשפחות הקשורות לפרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן, לדעת אם קיים רישום בשירותי הרווחה על אודות אימוץ של בן המשפחה שנעלם. לאחר שקיימתי הידברות עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים בממשלה, הגענו להבנות לגבי המסלול שבמסגרתו יוכלו המשפחות לקבל את המידע בעניין יקיריהם, ובכוונתי לקדם את הצעת החוק שבפניכם בהתאם למסלול המוסכם. אני צריכה לומר שהמסלול המוסכם כבר מתנהל מעל שנה יחד עם הוועדה, אבל ביקשתי שהוא יהיה בחוק על מנת שיוכלו לבצע את כל אשר קיבלנו בהסכמות, כי הסכמות מטבען, בא מישהו ומבטל אותן, ולכן העברתי את זה לחוק. בהתאם למסלול זה, בני המשפחה מדרגה ראשונה של ילד אשר נעלם במסגרת הפרשה יהיו רשאים לפנות לשירות למען הילד בבקשה שתיערך בדיקה אם קיים רישום על אימוצו. ככל שקיים תיק אימוץ, תימסר הודעה על כך לבן המשפחה בתוך 30 יום. בנוסף, במצב כזה תיערך פנייה של היועמ"ש לבית המשפט על מנת שיתיר למשפחה לעיין גם בפרטי תיק האימוץ. על פי הנוסח המוסכם, החוק יעמוד בתוקפו במשך חמש שנים ויחול על אימוצים שהתרחשו בין השנים 1948 ל-1954. אני יודעת שמניין השנים הזה לא מספיק, צריך לקחת את זה יותר, אבל אמרתי שנתחיל עם משהו, ואני מקווה שבמהלך הדיונים אולי בכל זאת ננסה לשכנע את היועץ המשפטי לממשלה שמדובר בשנים מאוחרות יותר, כי גם ועדת כהן-קדמי דיברה על 1965. הצעת החוק הזאת היא צעד נוסף מבין שלל הצעדים שאני מקדמת במסגרת הוועדה שבראשותי, שמטרתם היא כפולה: המטרה האחת היא הגעה לחקר האמת בפרשה, כפי שגם עשינו בחוק שקבע לראשונה הסדר שבמסגרתו ניתן יהיה לפתוח קברים של ילדים שנטען כי נפטרו בשנים הרלוונטיות ולבצע בדיקת דנ"א על מנת לבדוק התאמה גנטית בין הנפטר לבין בני משפחתו. המטרה השנייה היא להקל ולו במעט את הנטל הביורוקרטי המוטל על המשפחות הקשורות לפרשה אשר מבקשות לברר פרטים מרשויות המדינה על אודות יקיריהן. אני צריכה לציין שאני רואה היום סמל שאני מקדמת היום את הצעת החוק של פתיחת תיקי אימוץ, כי היום, בעצם, אדוני היושב-ראש, יש דיון בבית הדין למשפחה בפתח תקווה בנושא 16 בקשות שביקשו משפחות לפתוח את הקברים, והיום בית המשפט מנהל דיון על פסק הדין, על ההחלטה שהוא צריך לתת, ואני רואה שזה בעצם המשך ישיר של תיקי האימוץ. זה לא היה פשוט להגיע להבנות. נאבקתי קשות כן להגיע להצעת החוק הזאת, וחשוב ביותר שההסכמות מתקיימות כבר מעל שנה. אנחנו פועלים לפיהן. השירות למען הילד, כאשר משפחה פונה אליי, אני פונה אליו ומבקשת לדעת אם קיים תיק, והם אכן עונים אם קיים תיק. אני רוצה להודות לשר הרווחה ולמנכ"ל המשרד, שראו לנכון לסייע למשפחות בחקר האמת, וגם לשירות למען הילד, שמשתף פעולה עם הוועדה. תודה למשרד המשפטים ולאבי ליכט, המשנה ליועמ"ש, שהיום,

הוא מסיים את עבודתו במשרד, ואני מאחלת לו הצלחה. אני רוצה להודות לו על כל הפעולות והתרומה שלו ושל משרדו לחקר האמת בפרשה. ואכן, אנחנו מובילים למסלול שייתן תשובות למשפחות. אני רוצה לומר שיש הרבה מאוד אנשים שמבקרים אותי על כך שבעצם התעסקתי רק בקברים ולא בתיקי האימוץ. ואני יודעת שתיקי האימוץ, לפתוח אותם, הם ייתנו תשובה ויפרסו עוד יותר את היריעה לחקר האמת, שנוכל לדעת לאן נעלמו הילדים. כי אנחנו יודעים, ועדת כהן-קדמי אמרה שיש חמישה תיקים, זה מה שהיא בדקה. אני בטוחה שיהיו עוד תיקים, ולכן הצעת החוק הזאת מאוד חשובה. ואני שוב חוזרת, הוועדה שבראשותי, אני רוצה להודות למנהלת הוועדה ולמזכירת הוועדה, למירב שמעון וגם לשירלי בראשי, וגם ליועץ המשפטי של הוועדה, דן מרזוק, שיחד איתי פועלים לילות כימים ומנסים להביא כל בדל תשובה למשפחות, כי זה מה שחשוב.

המשפחות הן שעומדות לנגד עיניי, ואני רוצה לתת להן תשובות. והדברים האלה חשובים שבעתיים, במיוחד שעכשיו, אז למה רק עד 1965?

מכיוון שוועדת כהן-קדמי קבעה את השנים הללו. צריך עכשיו לשכנע את משרד המשפטים, גם ועדת כהן-קדמי, במסקנות שלה, אמרה שהיא בדקה עד 1954, אבל זה התקיים עד 1965. אז כרגע, כדי להניע את התהליך, וזה מאוד חשוב,

כמה זה חשוב שיהיה מונח חוק שלפיו יפעלו. אני מקווה שתוך כדי הדיונים נצליח לשכנע אותם,

לפחות התחלנו להניע את העגלה, כי מעולם לא היה דבר כזה. אנחנו נמצאים עכשיו בשעת רצון באמת לתת את התשובות, וזה מה שחשוב. אנחנו צריכים להמשיך הלאה, כדי לתת תשובות למשפחות, כי זה מה שחשוב. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחברת הכנסת נורית קורן. אני מזמין את שרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד להשיב על ההצעה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק שלפנינו מבקשת להוסיף סעיף לחוק אימוץ ילדים שיאפשר עיון בתיקי אימוץ שנפתחו בין השנים 1935 ל-1965, לעניין ילדיהם של יוצאי ארצות ערב, לבן או בת משפחה מדרגה ראשונה של הילד או לאפוטרופוס של קרובי המשפחה, ובלבד שהם נמצאים בישראל. בדברי ההסבר להצעה נכתב כי במדינת ישראל קיימות משפחות רבות הסובלות מחוסר ודאות לגורל יקיריהן אשר נעלמו, נחטפו או מקום הימצאותם אינו נודע. הנושא עלה בעקבות פרשת ילדי תימן ומסקנות ועדות החקירה שהוקמו לצורך בירור היעלמותם של הילדים. על מנת להתמודד עם חוסר הוודאות הצעת החוק מבקשת להתיר עיון לאותם קרובים, שכיום אין להם יכולת לעיין בתיקי האימוץ של יקיריהן. סוגיית העיון בתיקי אימוץ מוסדרת כיום בסעיף 30 לחוק אימוץ ילדים. סעיף זה קובע כי פנקס האימוצים לא יהיה פתוח לעיון, אולם רשאים לעיין בו הגורמים האלה: היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, רשם הנישואים או מי שהוא הסמיך לכך ועובד סוציאלי ראשי לחוק אימוץ ילדים. מלבד גורמים אלו, המאומץ עצמו, כאשר מלאו לו 18 שנה, יכול לבקש לעיין בפנקס הרישום המתייחס אליו לאחר אישור עובד סוציאלי לחוק אימוץ ילדים. כאשר מסרב העובד הסוציאלי לתת את האישור האמור, בית המשפט רשאי להתיר את העיון לאחר קבלת תסקיר. הרעיון העקרוני העומד בבסיס הצעת החוק, סיוע לבני המשפחה לברר את גורל יקיריהן ולבדוק אם קיים רישום בפנקס האימוצים לגביהם, הינו מקובל וחיובי, על רקע הייחודיות הקשורה בפרשה. יחד עם זאת, הצעת החוק בנוסחה הנוכחי בעייתית ויש בה קשיים רבים. בלי לפרט, אומר בתמצית שלאור חשיבות הרעיון העומד בבסיס הצעת החוק, ומשגובשה כבר מדיניות ביחס לתיקי אימוץ הקשורים לפרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן ונוהגים על פיה בשירות למען הילד ובמשרד הרווחה, החליטה הממשלה לתמוך בקידום הצעת החוק בהסכמת משרד המשפטים והרווחה ובנוסח שגובש על ידם ומקובל על היוזמת, חברת הכנסת נורית קורן. כמו כן, הצעת החוק תחזור לוועדת השרים לחקיקה לפני קריאה ראשונה. תודה רבה לחברת הכנסת נורית קורן על כל הובלת המהלך. תודה לשרת המשפטים, אני מבין שחברת הכנסת קורן מקבלת את ההתניה של הממשלה. אם כן, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון, מתן זכות עיון בתיקי אימוץ של עולי תימן, מזרח ובלקן בין השנים 1935 1965), התשע"ז 2016. ההצבעה

ההצעה להעביר את הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון, מתן זכות עיון בתיקי אימוץ של עולי תימן, מזרח ובלקן בין 1935 1965), התשע"ז 2016, לוועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן נתקבלה. חברי הכנסת, 46 בעד, אין נמנעים, אין מתנגדים.

כי הצעת החוק אושרה בקריאה טרומית ותועבר להכנה לקריאה ראשונה בוועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן,

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

במשך 40 שנה בעצם נתן לצרכן אפשרות להגיע למשרד נסיעות, ותוך כדי הזמנה של הנסיעה לבצע גם רכישת ביטוח. הוא בעצם יצא עם כיסוי ביטוחי.

יצא חוזר לסוכנים ויועצים שאסר על סוכני נסיעות לבצע את המכירה, ובעצם פגע ביכולת של הצרכן לרכוש את ביטוח הנסיעות באותו מקום. הוא צריך לחפש את סוכנות הביטוח או את הגוף המקצועי כדי לבצע את הפעולה הפשוטה הזאת. הצעת החוק בעצם מחזירה את המצב לקדמותו ומאפשרת לצרכנים לצאת לחו"ל עם כיסוי ביטוחי כאשר הם מגיעים למשרד הנסיעות, ושמה ניתן לעשות את הביטוח. תודה רבה. תודה, חבר הכנסת אילטוב. מי שמשיב לחבר הכנסת אילטוב בשם הממשלה הוא סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן.

חבריי חברי הכנסת, חבר כנסת רוברט אילטוב, שוב הצעת חוק ראויה. אתה מגיש הצעות חוק שקשה לסרב להן, צרכניות, טובות. אשר על כן, ועדת השרים תומכת בהצעת החוק שלך, בכפוף להסכמה עם משרד האוצר ולתיקוני נוסח. אני מקווה שאין לך בעיה עם התנאי הזה. לפרוטוקול.

אבקש מכולם לתמוך בהצעה. תודה לסגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. אני מבין שההתניה מקובלת על חבר הכנסת רוברט אילטוב. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק, יש מישהו שמתנגד, חברי הכנסת, להצעת החוק? בבקשה, חבר הכנסת אחמד טיבי. עד שלוש דקות לרשותך. אפילו פחות. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת מיקי לוי, תקשיב,

אתה תאהב את מה שאני אגיד., אתם אמורים לפחות לגלות אמפתיה. סמר ח'טיב היא מורה, תושבת יפו בת 33, ולפני כמה ימים המשטרה פירקה מטען ברכבה שהיה אמור להרוג אותה ולחסל אותה. מיפו. היא מאוימת. כולם ידעו שהיא מאוימת. שלשום היא וחברה שלה, ליד ראשון לציון, נורו מטווח אפס. סמר נהרגה במקום, באופן האכזרי ביותר, וחברתה נפצעה פצעים אנושים, קשים. סמר הפכה להיות סטטיסטיקה. והדבר הקשה ביותר, המכאיב ביותר, שאישה, שבן אדם שנהרג, הופך להיות מספר. סטטיסטיקה. בחודשיים האחרונים ביפו, אדוני היושב-ראש, חמישה בני אדם נהרגו, חוסלו על ידי הפשיעה הנוראה. סמר ח'טיב, בת 33, מוסא סאלח מחמיד, 22, ראמי פטאירג'י, 22, גם נורה וחיאת מלוק נהרגו, נרצחו על ידי אחיהן. 14 נשים נהרגו עד עכשיו מתחילת השנה, 25 קורבנות מתחילת השנה בחברה הערבית. מדובר באסון, אדוני היושב-ראש. במיוחד אם יש תלונה, אם יש מטען שהיה ברכב ופירקה אותו המשטרה, הצליחה לפרק אותו, איך לאחר יומיים מי שרצה לחסל אותה קודם הגיע אליה? שם את ידו עליה ועל חברה וירה באמצע הכביש בראשון, ליד הרמזור? מי נושא באחריות לאובדן הנורא הזה אם לא מי שיכול לתת הגנה ולא נתן הגנה? הפשיעה והנשק הם אחריות של כולם. זו מכה, זה טרור פנימי, וזה מביש, זה מקומם. זה שוטף את כל החברה הערבית, הדאגה מהנושא הזה. תמיד אמרנו שזה הנושא המדאיג ביותר. יפו במיוחד חייבת הקשבה, חייבת אמצעים. מדובר בתושבים ובאנשים נפלאים ביפו, וכך גם ביישובים האחרים, גם בכפר קאסם,

אום אל-פחם, נצרת. עד מתי הזעקה הזאת שאני משמיע, גם בשם תושבי יפו, גם בשם כל אישה? לרצוח אישה? איזו סיבה יש?

אין שום הצדקה. שום הצדקה. זה מעשה חייתי, בהמי, ויש למנוע אותו ולשים יד על הרוצחים כדי שתהיה הרתעה.

תודה לחבר הכנסת אחמד טיבי. אני מזכיר לכולנו שאנחנו מצביעים על הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון, היתר לשיווק ומכירה של ביטוח נסיעות לחו"ל), התשע"ז 2017. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון,

לוועדת הכספים נתקבלה.

הצעת חוק העונשין (תיקון, החמרת הענישה בשל תקיפת צוות רפואי), התשע"ח 2018, של חברי הכנסת מירב בן ארי ואיציק שמולי. יש גם הצעה מוצמדת. אני מזמין את חברת הכנסת מירב בן ארי בינתיים לנמק את הצעתה. בבקשה, גברתי. חברת הכנסת מירב בן ארי תדבר חמש דקות, וגם איציק שמולי, חמש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, כנסת נכבדה, בשנים האחרונות הולכת וגוברת תופעת גילויי האלימות מצד מטופלים ובני משפחותיהם כלפי רופאים ואנשי סגל בבתי החולים ובמרפאות בקהילה בעת מילוי תפקידם. אנחנו נתקלים כמעט כל שבוע במקרה מזעזע נוסף שבו איש צוות רפואי חווה אלימות פיזית ומילולית, לעיתים עד כדי סיכון חיים, ואף רצח. בחודש מרס 2017 נחצה קו אדום כאשר אחות במרפאת שירותי בריאות כללית בחולון, טובה קררו, זכרה לברכה, נרצחה על ידי מטופל ששרף אותה למוות. אין ספק כי הגיעה השעה ליישם בחקיקה מדיניות של אפס סובלנות כלפי אלימות המופעלת כלפי רופאים ואנשי צוות רפואי. חוק העונשין היום מגדיר בצורה מצומצמת מאוד את אלו הזכאים להגנה מפני תקיפות שבוצעו בעת מילוי תפקידם. מטרת הצעת החוק היא להרחיב את ההגדרה של עובד מערכת הבריאות. היא תכלול את כל עובדי הרפואה, כולל אלו שהם לא עובדי ציבור כהגדרתם בחוק. ההגדרה תכלול איש צוות רפואי, רופא, רופאי שיניים, שלא נמצאים היום בחוק בכלל,

וגם אפילו את עובדי ומתנדבי איחוד הצלה, יש 5,000 מתנדבים של איחוד והצלה, מד"א כתובים, הם לא. אין סיבה שאדם שמותקף, כשהוא מבצע את תפקידו הרפואי ומותקף, לא יהיה זכאי בדיוק כמו כל רופא אחר המציל חיים. ההגנה צריכה להינתן לאיש הצוות הרפואי בגלל התפקיד שלו, ולא בגלל מה שהוא עושה באותו הרגע. העונש הקיים היום, העונש החמור, מה שנקרא, הוא חמש שנים, והמטרה היא בעצם להרחיב את היריעה ולתת לכל העובדים את אותה הגנה. רף הענישה הזה הוא תנאי להצלחת המאבק נגד התופעה הפסולה של אלימות נגד צוותים רפואיים. אני רוצה להגיד משהו אישי: צריך להגיד תודה. צריך להגיד תודה למשרד הבריאות ולמשרד המשפטים על התמיכה שלהם, להגיד תודה להסתדרות הרפואית, שהיא שיזמה את הצעת החוק. אני רוצה להגיד תודה מיוחדת לנופר קררו, הבת של טובה, שמלווה את כל הסיפור הזה כבר תקופה ארוכה. החוק הזה הוא חלק מההמלצות של ועדת מור יוסף למיגור האלימות נגד צוותים רפואיים. נופר הייתה חלק מהוועדה, ייצגה שם את המשפחה שלהם, אבל ייצגה בעיקר אותנו. את החוק הזה אני מובילה כיו"ר השדולה למיגור אלימות נגד צוותים רפואיים. אני וחברי חבר הכנסת שמולי קיימנו כינוס של השדולה ואנחנו פועלים יחד. עשינו גם סיור יחד בקופת חולים מכבי וראינו את יחידת האופנוענים, שנותנת מענה חירום, מענה מעולה. אני גם אציין את חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, שנצמדה להצעת החוק שלי וגם מובילה, ואני שומעת אותה הרבה פעמים. וגם שני חברים טובים שלי שאני רוצה לפרגן להם, אני רוצה מהזמן שלי לתת לשמולי, שידבר בעצמו על הצעת החוק. אני שמחה להיות בקואליציה ולקדם חוק, ושאת באופוזיציה יכולה להצטרף. צריך לדעת, גם כשנמצאים בקואליציה, לפרגן גם לאחרים.

תודה לחברת הכנסת מירב בן ארי. חבר הכנסת שמולי, בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, אדוני השר, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אני חושב שהחוק הזה שאנחנו מביאים כאן היום הוא חוק חשוב מאוד, חוק שבא להתמודד עם התופעה הבזויה והמתמשכת שמכה במערכת הבריאות הציבורית שלנו שוב ושוב ושוב. גם הבוקר הזה התחלתי את היום באיכילוב. שאלתי את אנשי הצוות הרפואי, שאלתי את מנהל חדר המיון: מתי בפעם האחרונה ספגת אלימות של ממש, אתה והצוות שלך? הוא הסתכל עליי ואמר לי: תגיד לי, אתה צוחק? בכל יום אנחנו קוראים לצוות האבטחה עשרות פעמים, לא על קללות ואפילו לא על דחיפות קלות, על זה אנחנו כבר למדנו להבליג. החוק הזה בא להבטיח שמי שתוקף את אנשי הצוות הרפואי בעצם ייענש בחומרה, מקומו יהיה בכלא. אני חושב שבכך אנחנו מביאים לזה שחומת ההגנה סביב אנשי הצוות הרפואי גם תגבה וגם תחוזק. כיושבי-ראש של השדולה להגנה על צוותים רפואיים, חברת הכנסת מירב בן ארי ואנוכי התחייבנו כבר בתחילת הקדנציה ואמרנו שאין לנו שום כוונה להשלים עם זה שאנשי הצוות הרפואי, דמם יהיה הפקר במדינת ישראל. במקביל להצעת החוק הזאת, אנחנו אומרים שזה לא פתרון של כסף, אבל זה פתרון יסודי וחשוב מאוד במערך ההגנה הכולל. אנחנו מודעים לזה שצריכה להיות הרחבה משמעותית גם בתחום של האכיפה. השר לביטחון פנים ושר הבריאות דיווחו לנו כאן בכנסת לפני כמה חודשים שגם בתחום הזה יש בעצם התקדמות של ממש, לא מספקת, בעיקר בבתי חולים, לא מספיק בקופות החולים.

גם חברת הכנסת בן ארי וגם אני, גם איילת, חברתי חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, מחפשים מתחת, בפנס, עוד ועוד דרכים להגביר את ההגנה על אנשי הצוות הרפואיים. אני חושב שהרצח המזוויע שמירב הזכירה כאן, של טובה קררו, זיכרונה לברכה, הוא לא היה עוד רצח. הוא לא היה עוד רצח, כי הוא הראה לנו באיזו "פשטות" במירכאות, כמובן, ובאיזו קלות יכול בן אדם פשוט לפגוע, לרצוח, לקחת חיים של בן אדם, שמה הוא בא לעשות בבוקר? הוא מקדיש את חייו יום-יום כדי לטפל באנשים. הוא מקדיש את חייו יום-יום כדי להקל את המצוקה ואת הכאב, גם בקופות החולים וגם בבתי החולים, של מטופלים. אז אני בהחלט רוצה להודות, בראש ובראשונה לך, חברת הכנסת בן ארי. כולנו פה שותפים וכולנו עוזרים, אבל יש מנוע אמיתי להצעת החוק הזאת, וזו את. באמת, מגיע לך כל הכבוד. אני חושב שמהרגע שהתחייבנו, גם כלפי משפחת קררו וגם כלפי הציבור, שאנחנו לא ניתן לזה יד ואנחנו נעשה משהו, את היית המנוע המרכזי שהרים את הדבר הזה, ובאמת כל הכבוד לך, כמובן, לשרת המשפטים איילת שקד. אני יודע כמה קשה לדבר במערכת המשפט במונחים של עונשי מינימום ובהרחבה ובשינוי של חוק עונשין.

את הבנת את הצורך, ובאמת כל הכבוד ויישר כוח לך, לשר הבריאות, למשפחת קררו, שבאמת לא מרפה ולא עוזבת, הפכה את הרצח ואת הטרגדיה הפרטית שלה לניסיון להביא תיקון גדול מאוד לעם ישראל כולו; כמובן, לחברתי חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, וכמובן, גם להסתדרות הרפואית. מילה אחרונה. אני רוצה באמת להודות לרופאים ולאחיות ולמתמחים ולמאבטחים, שבאמת עושים יום-יום ושעה-שעה, בכל כוחם ובכל מרצם, לפעמים יותר מ-24 שעות ברציפות, גם נותנים סיוע רפואי וגם יודעים להכיל את הסיטואציות המורכבות והקשות האלה,שלא צריכות לקרות לא בבתי החולים ולא בקופות החולים, של תקיפות כלפיהם ואני באמת מאמין ומקווה שנוכל לשים להן סוף.

תודה רבה, לחבר הכנסת איציק שמולי. יש לנו הצעת חוק שהוצמדה. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, הצעת חוק העונשין (תיקון, החמרת הענישה על עבירות כלפי אנשי צוות רפואי), התשע"ח 2018. בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות לרשותך.

רבה, גברתי. אני לא שמחה שאנחנו צריכים להעביר הצעת חוק כזאת, נכון, חברת הכנסת בן ארי? כן נדבר על מספרים: 2,813 תקיפות בבתי חולים בחמש השנים האחרונות, ומתוכן 540 כנגד הצוות הרפואי, בחמש השנים האחרונות 954 תקיפות בקופות חולים, זה לפחות פעמיים ביום, תשימו לב, ומתוכן 184 תקיפות נגד צוות רפואי. בחמש השנים האחרונות, אנחנו מדברים על 3,767 תקיפות אלימות במוסדות רפואיים. כמו חברי הכנסת שמולי ובן ארי, אני לא אוהבת לעסוק בהחמרת ענישה. שרת המשפטים, חשוב לי שתשמעי את זה, כי לא מזמן העברתי יחד עם חבר הכנסת יוגב הצעת חוק שעוסקת בהחמרת ענישה כלפי מי שתוקף צוותי הוראה, ועשינו את זה,

צריך להגיד, בתמיכת משרד המשפטים ומשרד החינוך. עשינו את זה פה במהירות בבית הזה. אבל זה לא דבר טבעי, חברת הכנסת בן ארי, זה לא נורמלי שאנחנו נצטרך להחמיר ענישה במקום שאנחנו נטפל בצד של האכיפה. כשדיברה חברת הכנסת בן ארי, וגם חבר הכנסת שמולי, על מספר הפעמים שהצוותים הרפואיים נדרשים לקרוא לצוותי אבטחה ביום, זה דבר מזעזע. יום למוחרת הרצח של טובה קררו אני הלכתי להדסה עין כרם. עמדתי שם עם הצוותים, עם צוותי העזר, עם האחיות,

עם כל הצוותים הרפואיים. גם מנהל בית החולים הגיע לעמוד איתם לאות הזדהות, משום שזה היה אירוע כל כך נורא. אבל אנחנו צריכים להבין שפשוט בנס לא קרו לנו אירועים כאלה קודם. צריך להבין בפני מה עומדים הצוותים האלה. הרי כולנו הולכים למיון וכולנו הולכים למחלקות, ואנחנו מכירים את הזקנה במסדרון, וגם את בני משפחתה. והעומס והלחץ והמתח בסופו של דבר יוצרים מצב שהכול מתנקז כלפי הצוותים הרפואיים. אז יומיים אחרי, יומיים אחרי רצח טובה קררו, אני הנחתי את הצעת החוק שלי,

שרת המשפטים, כי אני אוהבת לטפל בחוק העונשין, באמת שלא. פשוט חוסר האונים שבו ניצבים עובדי מערכת ההוראה ועובדי מערכת הבריאות הוא מאוד דומה.

אם היית לוקחת את הנאום שלי מלפני כמה חודשים, כשהעברתי יחד עם ח"כ יוגב את הצעת החוק להחמרת הענישה כלפי עובדי הוראה, ומחליפה את זה ב"צוותים רפואיים", זה היה אותו דבר. זה היה אותו דבר,

אולי צריך להגיד, שבמערכת הבריאות יש יותר צוותי אבטחה מאשר במערכת החינוך. זאת גם הייתה הסיבה שבאמת הבית כולו התגייס להעביר את הצעת החוק. אבל אני באמת חושבת שאנחנו צריכים להשקיע הרבה יותר באכיפה, והרבה יותר בכך שגם עובדי ההוראה וגם עובדי מערכת הבריאות יגישו תלונות, יתלוננו על העובדה שהם מותקפים, לא ישאירו את הדברים ככה. אתה פוגש צוותים רפואיים, הם באמת לא טורחים, נדמה לי שחבר הכנסת שמולי הזכיר את זה,

הם כבר מוותרים על הבעיטות, על הקללות,

הם בכלל לא מתעסקים עם זה. הם הולכים והכול מהם והלאה. ולכן, אני מודה לחברתי המדהימה חברת הכנסת בן ארי ולחברי האהוב חבר הכנסת שמולי, גם על השדולה וגם על הנחישות שבה אנחנו מעבירים את הצעת החוק הזאת. זה כבוד גדול להיות שותפה שלכם.

תודה רבה לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. תשיב במשולב שרת המשפטים,

מתנגדים אחרי התשובה של הממשלה.

כי אם הממשלה לא תומכת, אז אין מקום להתנגד. בבקשה, גברתי השרה, שרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד. בבקשה, גברתי. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, עניינה של הצעת החוק שבנדון בהחמרת ענישה לאדם התוקף איש צוות רפואי, הן באמצעות קביעת חמש שנות מאסר בגין העבירה והן על ידי קביעת עונש מינימום בצידה. הגענו עם חברת הכנסת בן ארי וחברי הכנסת האחרים לסיכום שונה מההצעה המקורית, ובמסגרתו לא תוחמר הענישה בגין העבירה האמורה, ולא ייקבע בצידה עונש מינימום.

יינתן מענה על שתי סוגיות אחרות שהציפו המציעים:

העמותות העוסקות במתן שירות עזרה ראשונה והצלת חיים ייכללו בהגדרת "עובד חירום" לעניין הסעיף בחוק העונשין הקובע חמש שנות מאסר בגין תקיפתו.

זה לא החוק. אני אמרתי, אם הייתם מקשיבים לי.

מירב אמרה את זה. אני אמרתי, אתם מדברים ביניכם ולא מקשיבים, טוב, בואו תקשיבו לי, תנו לי לסיים. חבר הכנסת מוסי רז, אנחנו עושים את זה כל הזמן. כרגע אנחנו שומעים תשובה של הממשלה. חבר הכנסת מאיר כהן, אני אתן לך אפשרות להביע את עמדתך אחרי תשובתה של הממשלה. עזבי, מירב, נו, תני לסיים.

מירב, לא להפריע. שנית, בצד עובדי הציבור, שהעונש בגין תקיפתם עומד על שלוש שנות מאסר, יבואו גם כלל נותני שירותי בריאות מכוח חוק בריאות ממלכתי. ואולם, זאת בתנאי שהמציעים ימציאו נתונים המצביעים על תופעה רחבת היקף של תקיפת עובדי מרפאות פרטיות ומלמדים שהללו אינם נכללים בהגדרות הקיימות בחוק כיום. הנוסח החדש צורף כחלק מההחלטה של ועדת שרים. הינה, אפילו פה, בגלל כל האמוציות, אז אני אקריא, אני אסביר איזה חוק זה. בחוק העונשין,

בסעיף 382א יבוא: (א) בסעיף קטן (א) אחרי המילים "מטעם גוף המספק שירות לציבור" יבוא "או מי שנותן שירותי בריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי". תיקון זה,

כפי שאמרנו, מותנה בהצגת הנתונים. (ב) בסעיף קטן (ג), בהגדרת "עובד חירום", אחרי המילים "מי שממלא תפקיד במד"א" יבוא "או בעמותה אחרת העוסקת במתן שירותי עזרה ראשונה והצלת חיים". לאור ההסכמה עם המציעים על כך שהנוסח מקובל עליהם ושהוא יתוקן לאחר הקריאה הטרומית, הממשלה תתמוך בהצעה, בהסכמה עם משרד המשפטים,

תודה רבה לשרת המשפטים איילת שקד. מי שביקש להתנגד זה חבר הכנסת מאיר כהן. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חברות וחברי הכנסת, יש באמת גבול, ואני לא מאלה שעולים כאן לצעוק ולמרוט נוצות לאף אחד, אבל יש באמת גבול לציניות. יש גבול לכך שאנחנו קוראים הצעת חוק, עומדים כאן, מודים לכל העולם, מחייכים ומגלגלים עיניים, ועולה השרה, ולפחות במלוא הגינותה אומרת: חבריא, זה לא החוק. אבל אני אמרתי, אל תפריעי לי, סליחה. חברת הכנסת מירב בן ארי, תהיה לך אפשרות לעלות. תפסיקו, לעזאזל, תפסיקו עם הכוחנות הזאת. אין פה שום חוק שמגן על האנשים. אין פה חוק כזה. יש כאן איזה פלפול מוטרף, ואתם עומדים פה, והכול פוליטיקה. תתביישו לכם.

או שהחוק יהיה או שלא יהיה החוק. אני אסביר. תהיה לך אפשרות להסביר. כל מה שתסבירי, זה לא החוק. לא תמיד אתם צודקים.

יש אנשי מקצוע.

מה אתה אומר? מה אתה אומר? המפלט של החכמולוגים: אתה לא מבין את החוק. אתה לא מבין את החוק.

אל תיתן לי ציונים, קודם כול.

כי אני אתן גם לך ציונים, על היותך שר רווחה.

להפוך את עובדי הבריאות, להגיד שמגינים עליהם, אבל עושים עליהם טריק על הגב שלהם? תתביישו לכם. חבל שדווקא אתם, כחברי כנסת חברתיים, נופלים לבור הזה. חוק צריך להיות ברור ומוסדר ואמיץ. זה לא חוק אמיץ. תודה רבה לחבר הכנסת מאיר כהן. יש לנו עוד בקשה להתנגדות, מחבר הכנסת עיסאווי פריג'. בבקשה, אדוני. לאחר מכן אתן לכם, לכולם, להגיב.

נא להירגע, בבקשה. בואו נשמע עוד התנגדות. עד שלוש דקות, אדוני. גברתי היושבת-ראש, מוסי, איילת, חברים, אני קורא חברי הכנסת, אני מבקשת לשמור על השקט. אני מבקשת מהסדרנים להרגיע את חברי הכנסת. אני קורא לחבריי להתנגד לחוק שמובא לפנינו. אני קורא להם להתנגד משתי סיבות: א. סיבה ראשונה, אנחנו כל הזמן אומרים ומתנגדים להחמרה בענישה. זה לא החוק, זה החוק, החמרה בענישה. על זה אתה מצביע.

אתה מצביע על החמרה בענישה, לעשות אבו עלי, וכל ההחמרות למיניהן, כוח הרתעה, שמענו גם על

השיטה הזאת פסולה. אתם לא צריכים לחשוב חשיבה צבאית. תיישם, מה אתה מציע? מה אתה רוצה לעשות, אולי סדנאות חינוך לתוקפים? מה אתה רוצה לעשות? תפסיקו עם זה כבר. החקיקה, איציק, ידידי, תיישם את מה שכתוב. תעשה אכיפה לחוק, מה שכתוב. תפסיק להיות פופוליסט בעוד חקיקה ועוד ועוד ועוד. יש אכיפה. הגבירו את האכיפה.

אז למה היא לא עושה את העבודה שלה? היא עושה את העבודה שלה. אתם רוצים החמרה, בשביל מה? בשביל עוד חוק? עכשיו אנחנו, חברים, מכניסים כאן חוק, עוד החמרה, ושרת המשפטים עולה לכאן ואומרת: אתם מצביעים על חוק, שאף מילה ממנו לא תהיה בקריאה השנייה. איזה אבסורד. שרת המשפטים עולה לכאן, זה לא מה שנאמר. זה מה שהיא אמרה.

אתם מציעים, החוק הזה, מילה ממנו לא תהיה. החוק הזה הוא לא תמיכה בשרת המשפטים. לא על זה החוק, החוק הוא על,

שרת המשפטים עמדה כאן ואמרה את זה. אתם עושים מאיתנו ומעצמכם צחוק. החוק הוא, לא נכון. לא נכון. תקשיבו,

לאבסורד: אנחנו מצביעים על חוק שמילה ממנו לא תהיה בקריאה שנייה. היא אמרה את זה כאן. שהשרה תסביר את זה. אני אסביר לך. אתם פופוליסטים. אתם עושים בשביל אף פעם לא העבירו פה בטרומית ושינו אחר כך? עוד איקס, עוד איקס, עוד איקס בספר החקיקה. חוק מיותר. לא צריך להיות. אתה

תודה רבה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. אני מבקשת מחברי הכנסת המציעים להירגע. יש לכם אפשרות, חברת הכנסת בן ארי, בבקשה, עד שלוש דקות לרשותך. בבקשה, גברתי. מאיר כהן, תודה, גברתי היושבת-ראש. אדוני השר, שרת המשפטים איילת שקד, אני רוצה שהוא יקשיב, כי כשאני דיברתי עשר דקות, ראיתי כאן שניים שמקשיבים. זה היה שמולי ואיילת ועוד כמה שמדי פעם הרימו את הראש. רגע. עיסאווי, תקשיב, כי אתה גם חצוף. לי אתה קורא פופוליסטית? כל הצעת חוק שהבאתי בשלוש השנים האלה שינתה לאנשים את החיים, אז אל תבלבל לי את המוח. עכשיו תקשיב, ותקשיב לי טוב. תן לי להסביר. אתם אולי לא מכירים את זה. שרת המשפטים, איילת, תני לי, זה לא יעבוד. זה חוק שלי. אני כתבתי אותו, והגעתי להסכמה עם משרד המשפטים. החוק אומר בצורה מאוד ברורה: היום יש מדיניות, כמו שאמרתם, שלא מחמירים מספר שנים. מה שעשיתי בחוק הזה, בעצם הרחבתי את מעגל הזכאים להגנה. לכן זה מחמיר להם. היום מתנדבים של איחוד הצלה לא כתובים, כי כתוב רק מד"א. היום רופא שמקבל אחרי הצוהריים לא זכאי להגנה, כי הוא רק עובד ציבור. אבל זה העניין בקואליציה. אתם לא מכירים את זה. אנחנו מגיעים להסכמות. תגיד לי, חברי הכנסת. תגיד לי, אתה אמיתי? כל חוק שמגיע לוועדת שרים, אבל אני מסבירה לכם. אתם יודעים, זה שיא הפופוליזם, כי כל חוק שלכם פה הגיע בצורה אחת לוועדת שרים, ועבר שינוי. זה העניין. זה מדהים אותי. אני רוצה שתיתני לי רגע להסביר. שיהיו בשקט. חברי הכנסת, ברגע שתצעקו, זה לא יעזור. זה לא יעזור. חבר הכנסת עפר שלח, נא להירגע. יש פה חברת כנסת עם זכות דיבור. צריך לתת לה את הזכות לדבר. בבקשה, גברתי. תני לי רגע להסביר משהו אחד. תקשיבו דקה בלי עצבים. זה לא הגיוני שאתם משחקים אותה חבורת יפי נפש. תן לי לסיים משפט, בחייאת מאיר. זה לא חוק, מאיר, אתה הסברת את עמדתך. תן בבקשה למירב להסביר את עמדתה.

מוסי, אני מבקשת מחבר הכנסת מוסי רז. תן לי להסביר לכם דקה אחת. חצי דקה כבר נגמרה לי בגלל שאני צועקת, אני מוסיפה לך את הזמן. בבקשה, גברתי. אני מוסיפה לך. תן לי להגיד לך מילה, כי אתמול עבר פה חוק של מיכל וקארין שאני הייתי איתן בטרומית. זה פשוט מצחיק אותי שאתם אומרים לי: יש חוק. ברור. כל אחד מכם הביא חוק, ועדת שרים, הגעתם איתה להסכמות, וזה היה נראה שונה מהחוק המקורי. בוקר טוב אליהו. בוקר טוב לכנסת ישראל. בקריאה טרומית מביאים חוק, עוברים שינויים, מסכמים בוועדה. תקשיב, אבל אתה טועה, ולא סתם שמולי ואיילת צועקים. אתה טועה. עפר, אני מתפלאת עליך. אתה טועה, אני אומרת לך. החוק נותן הגנה חמורה לרופאים, אחיות, עובדים מתנדבים, שלא היו מוגנים היום. תבינו את הרציונל. אין סיבה. אתם סתם, אתם נכנסתם לפינה מיותרת, חסרת משמעות.

אתם חבורה שבאה ואומרת לי: החוק נראה אחרת. בדרך כלל כשמסכמים על חוקים בקריאה טרומית יש שינויים, וזה קורה. והחוק מחמיר.

כי טובה קררו, זיכרונה לברכה, שנייה, אני לא יודעת להסביר, חברת הכנסת יעל גרמן, חברת הכנסת יעל גרמן,

ברגע שהשרה נתנה, טובה קררו הייתה אחות, מירב,

אני רוצה פשוט שתבינו. ברגע שהשרה נתנה לנו תשובה של הממשלה, היא לא יכולה לחזור שוב ולהסביר. לחברת הכנסת המציעה יש אפשרות, אז תנו בבקשה לחברת הכנסת את ההזדמנות להסביר את המצב. אני אתן בדקה. טובה קררו הייתה אחות שנשרפה. החוק היום לא מגן עליה, כי הוא מגן רק על מי שעסוק בהצלת חיים, וטובה קררו לקחה בדיקות דם. מה שעשינו, אני ושמולי, מי שהיה מקשיב לי היה רואה שהרחבתי את היריעה, נתתי לעוד אחיות, לעוד מתנדבים, למאבטחים בכניסה לחניון. ולכן, כן, יש עונש יותר חמור, אבל הוא מיועד להם.

זהו, רק תקשיבו. תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי. חבר הכנסת שמולי, גם אתה רוצה?

הוא לא יכול, רק אחד יכול. איילת נחמיאס ורבין, גם את מעוניינת לשכנע? בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות לרשותך. אני רוצה להגיד לחבריי הטובים מאוד מהאופוזיציה הזאת של הבית הזה, שאת רמת הצביעות שהיום אתם הפגנתם פה, זה היה פשוט דבר מדהים. אתם מעולם לא ניהלתם משא ומתן מול הממשלה, מול ועדת שרים לחקיקה? מעולם לא עמדתם פה ואמרתם שחוק שאתם הבאתם אותו ככה, אתם מסכימים להיצמד לנוסח שהממשלה מבקשת מכם? זאת חבורה שפשוט, אני מתביישת בהתנהגות שלכם היום. מעבר לכל דבר אחר, טיפה קולגיאליות. תגידי לי, על מה את מדברת?

טיפה קולגיאליות אין אצלכם. תתבייש לך.

את צריכה להתבייש שאת משקרת לרופאים. אתה עלית פה ונבחת אחרי כל העבודה שמירב בן ארי עשתה ואני עשיתי. זה שקר לרופאים ולצוותים. אתה דיברת אלינו בצורה מזעזעת. זה לא שקר, ותסתכל איך שאתה דיברת עלינו. לך תסתכל איך שדיברת עלינו.

תודה רבה לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה, וכאן יהיו לנו שתי הצבעות נפרדות. חברי הכנסת, נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. כעת נצביע על הצעת חוק העונשין (תיקון, החמרת הענישה בשל תקיפת צוות רפואי), התשע"ח 2018. חברי הכנסת, אני לא יכולה לעבור להצבעה. איילת, איילת, תודה. תודה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק הראשונה, של חברי הכנסת מירב בן ארי ואיציק שמולי. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון, החמרת הענישה בשל תקיפת צוות רפואי), התשע"ח 2018, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. 71 חברי כנסת בעד, 12 מתנגדים, שני חברי כנסת נמנעו.

קובעת כי הצעת חוק העונשין (תיקון, החמרת הענישה בשל תקיפת צוות רפואי), התשע"ח 2018, עברה בקריאה הטרומית.

אין הצעה

כעיקרון, מה שמסבירים כאן, כל מה שקשור לעונשין צריך להיות בחוקה. אם יש בקשה לוועדה אחרת, אנחנו מעבירים את זה לוועדת הכנסת כדי לקבל אישור להעביר לוועדה אחרת.

67 חברי כנסת בעד, תשעה מתנגדים, ארבעה נמנעו. אני קובעת כי הצעת חוק העונשין (תיקון, החמרת הענישה על עבירה כלפי אנשי צוות רפואי) התשע"ח 2018, עברה בקריאה הטרומית וגם עוברת לוועדת הכנסת לקביעת הוועדה להמשך הדיון. השר איוב קרא מבקש, לפרוטוקול, להירשם כתומך בהצעת החוק.

אנחנו עוברים לסעיף הבא: הצעת חוק ביטול המוסדות הלאומיים (תיקוני חקיקה), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה וקבוצת חברי הכנסת.

אדוני חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, עד עשר דקות להציג את הצעת החוק שלך. עד עשר דקות, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, רבותיי חברי הכנסת, היו ימים, כשהייתי ילד קטן, שהייתי עוזר לדודתי עיישה בחקלאות. היא הייתה חקלאית בנשמה. הייתה חוכרת קרקע ביישובים הסמוכים

מגדלת עגבניות, מלפפונים, כל מיני דברים. ואנחנו למדנו "מחבואים" כאשר הגיע הפקח של הסוכנות או של קרן קיימת, הילדים היו צריכים להתחבא ולהשתטח בין הצמחים כדי שהפקח, חס וחלילה, לא יראה שיש ילדים. זאת בושה שאתה מדבר על קרן קיימת לישראל. תתבייש לך שאתה מדבר על הנושא הזה. כי כשיש ילדים, תכף אני אתייחס למפלגת העבודה. תשמעי דברים שימצאו חן בעיניך. לא, תתבייש בעצמך. אולי גם נציע לסגור את הווקף, כי קרן קיימת זה ארגון ציוני גדול. היו פקחים באים, זה היה הדבר הכי קשה מבחינתנו.

כי ידענו שאם הפקח יצליח לראות אותנו או לתפוס אותנו בתוך השדה, הלכה הפרנסה של הדודה עיישה והילדים שלה. מבוגרים בסדר, מבוגרים הם עובדים, אבל כשיש ילדים זה סימן שיש החכרה של הקרקע, וכמובן, הסוכנות היהודית וקרן קיימת אסרו על החכרת אדמה לערבים איסור מוחלט. גם החקלאי היהודי היה מוענש וגם החוכר הערבי היה מוענש אם חס וחלילה היו תופסים אותו על חם שהוא חוכר. והילדים היו ההוכחה. אני שומע לפעמים כל מיני אנשים שיש להם דימוי עצמי של ליברלים, נאורים, מסתכלים בהתנשאות ובבוז על רבני, או חלק מרבני, צפת שאוסרים על השכרת דירות לערבים. ואני אומר: מי יותר גרוע, רבני צפת או קרן קיימת? מה מותרת קרן קיימת?

בעברית צחה: במה היא שונה? מותר האדם מן הבהמה. מה מותר, במובן של שוני, קרן קיימת על רבני צפת? מי יותר גרוע? רבני צפת אולי אוסרים על 20 ילדים, 20 צעירים, 30, זה בשוליים. העבודה הגדולה, 15% מהאדמות בארץ הן בידי קרן קיימת,

והן במצב שהן אסורות בהחלט לערבים, לא החכרה, לא מכירה, לא אפשרות לפתח, שום דבר. שום דבר. מחוץ לתחום. יגידו: קרן קיימת היא ארגון עצמאי של יהודים. הקרן הקיימת, קרן קיימת, קרן קיימת, הסוכנות היהודית, קרן היסוד וההסתדרות הציונית, כולן מוסדות שיש להם סטטוס חוקי, בחוק. יש להם סטטוס בחוק. לפעמים אני תוהה: האם המדינה היא מכשיר בידיהם או שהם מכשיר בידי המדינה? מי שראה או טרח לראות את חוק מקרקעי ישראל יתבלבל לגמרי. מי קובע, הרשות, כאילו הממלכתית, שהיא מקרקעי ישראל, או הקרן הקיימת? כי בהנהלה של מקרקעי ישראל יש רוב לקרן קיימת, ומקרקעי ישראל צריכים לנהוג על פי עקרונות קרן קיימת.

אתה מבלבל את כל העובדות. יישובים רבים קמו בארץ, אסור לערבים, כי הקימה אותם הסוכנות והקימו אותם אלה ואלה ואלה. אין מקום למוסדות האלה.

פיתוח גנים, שבילים, צריך להוציא אותם מחוץ לספר החוקים.

אני לא אומר להוציא אותם מחוץ לחוק, אבל להוציא אותם מספר החוקים. אם הם רוצים להתקיים בלי שום תמיכה מהמדינה, ממשלם המיסים, בהיותם מכשירים לאפליה גזענית זו לא מדיניות אפרטהייד, זו מדינת אפרטהייד. בעצם, כאשר אתה אומר בחוק שיש למדינה מכשירים שיכולים באמצעותם ליצור את האפליה ולהשאיר כביכול את החוק נקי מאפליה, זו עבודה בעיניים. על זה אמרה ועדה בין-לאומית, או מוסד בין-לאומי ומכובד, שזה ועדת האו"ם לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, המפקחת על קיומה של אמנה זו, אמנת הזכויות החברתיות, הכלכליות והתרבותיות, מה היא אמרה על המצב המוזר הזה כבר בשנת 1988? היא מעמידה את המצב הזה כהפרה בוטה של החוק הבין-לאומי. הוועדה קובעת: הוועדה מציינת בדאגה ממשית את חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל, המסמיך את ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית וגופים כמו קרן קיימת לישראל לשלוט על רוב הקרקעות, כאשר ייעודם הוא לשרת יהודים בלבד. על אף העובדה שמוסדות אלה מאורגנים ברובם במסגרת המשפט הפרטי, יש למדינת ישראל השפעה מכרעת על מדיניותם, ומכאן האחריות של המדינה לפעילותם. המדינה לא יכולה לרחוץ את הידיים ולהגיד: אנחנו, לא אכפת לנו. אלה, הסוכנות, יש לה השפעה, היא קשורה אליהם. כפי שאמרתי,

אדם מתבלבל, האם המדינה משרתת את הארגונים האלה או שהארגונים האלה משרתים את המדינה. בכל מקרה, הם משרתים מטרה ברורה: להפלות בין יהודים וערבים בצורה ממוסדת. זה לב-ליבו של העניין ושל המאבק שלנו לשוויון ולקביעת עקרון השוויון בעומק באופן מהותי בחוק ובפרקטיקה. המדינה אינה יכולה להתנער מחובותיה על פי האמנה על ידי הפרטה של המדיניות הממשלתית, והיא עושה את זה כל הזמן,

כל הזמן יש שיטות כאלה. כמה שטויות הוא מדבר. גם מסלף וגם מדבר שטויות. הוועדה מביעה את הדעה שההפקעה השיטתית של אדמות ונכסים פלסטיניים על ידי המדינה והעברתם לגופים האמורים מהווה סוג של אפליה ממוסדת, משום שגופים אלה, על פי הגדרתם, לא ירשו ללא-יהודים כל שימוש בקרקע. מכאן שהפרקטיקה הזאת של המדינה מהווה הפרה בוטה של חובותיה על פי האמנה שישראל חתומה עליה. אנחנו נמצאים במצב שבו המוסדות האלה הם מאבני היסוד של האפליה הגזענית הממוסדת, שהיא קבועה על פי החוק, ואני מתייחס כאן לעניין האפליה על פי חוק. עכשיו, הכנסת הזאת והחקיקה שיש כאן מחזקות עוד יותר את האפליה, וקובעות בחוק הלאום ובחקיקה אחרת עוד סוגים שונים ומשונים של אפליה. הגיע הזמן לחשוף, לפחות. אני לא מאמין שהכנסת תעביר את החוק, אבל אנחנו רוצים לעשות לכם פדיחה, רוצים לחשוף את הפרצוף האמיתי של מה שקרוי משטר דמוקרטי בישראל,

כי זה משטר שאינו מדיניות של אפרטהייד, תודה. אלא מדינה של אפרטהייד, משטר אפרטהייד, תודה. אתה מסלף, והגיע הזמן שכל העולם ידע, נא לסיים.

להפסיק את השניות הזאת, למכור את ישראל כמדינה דמוקרטית בעולם,

ולעשות פרקטיקה גזענית בפנים. תודה רבה לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. תשיב שרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד. בבקשה, גברתי.

גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק ביטול המוסדות הלאומיים של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה מבקשת לבטל את החקיקה המעניקה מעמד וזכויות יתר אחרות למוסדות הלאומיים, ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית, קק"ל וקרן היסוד. בין היתר, מוצע לבטל את כהונת נציגי ההסתדרות הציונית וקק"ל במועצת מקרקעי ישראל, ובמקומם לקבוע כי חברי המועצה ימונו על ידי הממשלה, תוך שאיפה לייצוג הולם לכל המגזרים בחברה הישראלית. על פי דברי ההסבר, הטעם לביטול המעמד המיוחד הקיים למוסדות הלאומיים הינו שגופים אלה נועדו לשרת חלק של אוכלוסיית המדינה, האזרחים היהודים. לאור העובדה שההסדרים החקיקתיים שמוצע לבטל הם פועל יוצא או כרוכים באמנות שנכרתו בין המדינה למוסדות הלאומיים, הרי שתמיכה בהצעה עלולה להביא להפרת האמנות.

לעניין ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית, האישיות המשפטית בישראל ניתנה לגופים אלה בחוק שאותו מוצע לבטל כעת. ביטול כמוצע עלול לעורר קושי משפטי לגבי מעמד הנכסים של גופים אלה, ההתקשרויות שהם מחויבים בהן ועובדיהם. עד כאן המישור הטכני. עכשיו נדבר על המישור המהותי. זו הייתה מדינה יהודית, זו מדינה יהודית וזו תמשיך להיות מדינה יהודית, גם בעוד 1,000 שנה. המוסדות הלאומיים קדמו להקמת המדינה, והם מהווים מכשיר רב-עוצמה של העם היהודי. ההצדקה להם תימשך כל עוד ימשיך להתקיים העם היהודי. טרם סיימנו לקלוט כאן את היהודי האחרון, ולכן הסוכנות תמשיך ותשקוד על עידוד עלייה יהודית, טרם סיימנו לפתח את הארץ, לטעת יערות, להקים מאגרי מים, לטפל באדמות הלאום, ולכן קק"ל תמשיך להתקיים. חבר הכנסת זחאלקה, שמבקש לבטל את המוסדות הלאומיים, אינו מבקש שוויון. השוויון הזה קיים מיומה הראשונה של המדינה, והוא מושרש בנו. זחאלקה מבקש לבטל את דמותה היהודית של מדינת ישראל, וזו לעולם תישמר. זו הייתה ותישאר מדינתם של כל האזרחים החיים בה. בצד זה, ישראל לעולם תהיה מדינת הלאום של העם היהודי. הממשלה מתנגדת להצעה, ואוסיף: דוחה אותה בשאט נפש, וכך גם שאר חברי האופוזיציה. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת איילת שקד. חבר הכנסת זחאלקה, בבקשה. לרשותך עד שלוש דקות. עוד פעם נצטרך לשמוע אותו? התקנון מאשר לחבר הכנסת, ברגע שהממשלה מתנגדת, לחזור לדוכן ולנסות לשכנע את הממשלה לתמוך בהצעתו. לכן, אדוני,

אני מודה ומתוודה שבעצם מה שאמרה השרה שקד זה עצם העניין: האם זו מדינה, או צריכה להיות מדינה, או משטר שמקיים את עקרון השוויון בין האזרחים, שמושתת על העיקרון האוניברסלי של האדם השווה, או על העיקרון של ימי הביניים של האדם ההייררכי? כלומר, יש כאלה ששווים יותר ויש כאלה ששווים פחות. העיקרון הזה בא לסלק מהחוקים אחד המכשולים הגדולים ביותר לקיום השוויון. ואני חושב שכל אדם שתומך בשוויון, אתה לא יכול להאמין בשוויון, להגיד: אני בעד שוויון, להתנגד לחוק הזה ולהגיד: אני רוצה גם את זה וגם את זה, אני בעד שוויון, אבל אני בעד שלא יחכירו אדמות לערבים, אני בעד שוויון ואני בעד שיהיו מוסדות כמו קרן קיימת והסוכנות היהודית, שהם מכשירי אפליה. אתה לא יכול לבחור לתפוס מקל כל כך ארוך משני צדדיו,

ואני יודע שהרוב בכנסת החליט שהוא נגד השוויון, שהוא רוצה תחת כותרת זו או כותרת אחרת, לא חשוב מה. אנחנו מציעים דבר פשוט, תבינו את זה אחת ולתמיד: המצב בארץ מעוות לגמרי. בארץ אין אזרחים, יש אזרח פלוס ויש אזרח מינוס, אזרח פלוס יהודי, שיש לו פריבילגיות דרך הסוכנות ודרך מדיניות ממשלתית ודרך אלף ואחד דברים, ואזרח מינוס, האזרח הערבי, שהוא מופלה, גם בפרקטיקה וגם על פי חוק. הגיע הזמן שלא יהיה לא פלוס ולא מינוס, אזרחים רגילים, שוויון בין האזרחים. מי שמתנגד לחוק, מתנגד לשוויון בין האזרחים.

אנחנו רוצים לבטל את הפריבילגיות של החלק של היהודים ולאפשר ליהודים לחיות ולערבים לחיות במדינה שיש בה שוויון בין כולם, יהודים וערבים כאחד.

תודה רבה לחבר הכנסת זחאלקה. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. כל מי שמעוניין להצביע, נא לחזור למקומכם. כעת נצביע על הצעת חוק ביטול המוסדות הלאומיים (תיקוני חקיקה), התשע"ה 2015, בקריאה טרומית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק ביטול המוסדות הלאומיים (תיקוני חקיקה), התשע"ה 2015, לא נתקבלה. בעד, 14 חברי כנסת, 67 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק ביטול המוסדות הלאומיים (תיקוני חקיקה), התשע"ה 2015, לא אושרה. אנחנו עוברים להצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון, היטל על העסקת עובד זר בעל רישיון זמני), התשע"ח 2018, של חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת. חבר הכנסת מוסי רז חבר הכנסת מוסי רז לא באולם? חבר הכנסת מוסי רז, אנחנו הגענו בדיוק להצעת החוק שלך, אז בבקשה, עד עשר דקות לרשותך. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, אני אדבר תכף על הצעת החוק שלי, אבל אני חושב שנקבע פה היום תקדים. בעצם, לא חשוב מה כתוב בהצעת החוק, חשוב מה אומרים על הדוכן, ואם איזו שרה הסכימה לזה או לא הסכימה לזה. אז אני מבקש, כשמצביעים על הצעת החוק שלי, תזכרו שכל מה שאני מציע, שמדינת ישראל תכיר בזה שהשמש זורחת במזרח. אם מישהו מצביע נגד, למה?

אם מישהו מצביע נגד, נגד ביטול מוסדות, של מדינת ישראל, שעת שאלות אליי אחרי זה.

אם מישהו מצביע נגד, המשמעות זה שהוא לא מכיר,

אתה מתחייב לא להצביע יותר על חוקים שהשרים משנים את הנוסח? איזו צביעות זאת, תגיד. אני בחיים לא הצבעתי על דבר כזה, ואני גם אומר לך יותר מזה,

זה קורה פה, אני גם אומר לך יותר מזה, כל יום. כל יום, כל יום. אז הגיע הזמן, איציק, שזה ייפסק, כי זה לא טוב לך. אבל על הגב,

של הצוותים הרפואיים,

אתה עושה את המלחמה הפוליטית הקטנה הזאת? זה לא טוב לאף אחד, זה שאנחנו נצביע, על נוסח שהוא בעל פה. אני רוצה לשאול אותך, איציק. אתה בא ממפלגה מסודרת. תאר לך שבוועידת המפלגה שלך יהיה איזשהו נוסח החלטה שנאמר אתה הצעת, אבל אתה תעלה לבמה ואתה תגיד: עכשיו אנחנו לא מצביעים על זה, אני סיכמתי עם מישהו שמצביעים על משהו אחר. מה לדעתך יחליט בית הדין של המפלגה שלך לאחר שקיבלו את הנוסח? מה שעבר פה היום זה החלטה סופית?

מה שעבר פה היום זה החלטה סופית? איזה קריאה הצבעת פה? מה שעבר היום, מה

משום שאין לי את הנוסח כתוב. אתה לא יודע?

האם יש לך את הנוסח כתוב? אתה לא יודע, כי, יש נוסח כתוב שלא ברור מהו. הנוסח הזה הוא לא ברור.

פעם ראשונה, בשבילי זה פעם ראשונה, אני חדש פה.

הייתי בכנסת החמש עשרה, לא היו אז הקונצים האלה, ואני אומר לך יותר מזה, אני הסתכלתי,

מצאתם, מצאתם על איזה חוק לעשות לנו סדרת חינוך.

מצאת על איזה חוק לעשות לנו סדרת חינוך. אני הסתכלתי בתקנון הכנסת. כתוב שם שהצעת חוק יש להגיש בכתב. לא רק שיש להגיש בכתב, היא גם מונחת לפחות 45 יום עד שבעצם מצביעים עליה,

עד שאפשר להביא אותה בקריאה טרומית. ואז מה קורה? יש איזשהו סיכום. הרי יש לזה היגיון, לדברים האלה. יש היגיון. הנחנו הצעת חוק בקריאה טרומית, יש 45 יום, הציבור יכול להגיב, חברי הכנסת יכולים להגיב, ארגוני חברה אזרחית, אפשר לקיים על זה דיון ציבורי. פה זה לא קורה. יש איזושהי הצעת חוק, יש איזשהו סיכום בין שרה לבין מגישים, איש לא יודע עליו, הוא איננו סיכום בכתב, הוא לא מוגש לחברי הכנסת שמצביעים, חברי הכנסת שמצביעים לא יודעים על מה הם מצביעים. אני באתי לפה להצביע על דבר אחד, ואמרו לי, אני מציע, חברת הכנסת מירב בן ארי,

עכשיו אני מדבר איתך, אולי גם, אני מדבר איתך עכשיו במלוא הרצינות. תקשיבי, כי זה דבר חשוב. היום, וגם אתה, חבר הכנסת שמולי. היום זה בעדך רז, אם היום בהצעת החוק שלך, שאלה, תבוא הממשלה ותגיד: אני מוכנה להוריד לא 10% נכון. 8%, אתה מצביע נגד עצמך? מה זה הצביעות הזאת, תגיד? לא, אני רוצה להגיד, מה זה הצביעות הזאת? אני לא רוצה לנהל, זה בסדר גמור, אני מבין מה אתה אומר. אה, זה בסדר כי זה החוק שלך. לא, זה לא. אני מצביע על החוק שלי כמו שהוא, ובכלל לא משנה מה כתוב בו, משנה מה אמרתי. אם הממשלה מוכנה 8% אנחנו לא מצביעים על החוק, אנחנו מצביעים על זה שמכירים בזה שהשמש זורחת במזרח.

ואם הממשלה מוכנה להצביע על 8% ולא על 10% אבל תבין,

תבין, חבר הכנסת שמולי, תענה.

לא, אני הצבעתי נגד הצעת החוק, אה, אתה לא. אני הצבעתי נגד הצעת החוק הכתובה, הבנתי. אז הינה הצביעות.

הצעת החוק הכתובה, אתה מבין כמה אתה צבוע? הייתה לא טובה,

וגם אתם הבנתם את זה. אבל בחוק שלך אתה לא מוכן להחיל את אותם סטנדרטים.

רואה שלא נותנים לי לדבר, זה בסדר. הצעת החוק כפי שכתבתם אותה הייתה לא טובה, וגם אתם הבנתם את זה והסכמתם,

וזה יפה מאוד. מעולה, זה מה שעושים בוועדות.

צריך למצוא נוהל. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית, אבל מה לעשות, הממשלה לא מוכנה. תחשוב עכשיו, תראה, זה טוב גם לך. זה טוב גם לך.

הסתכלתי טוב בפה שלה, חברת הכנסת בן ארי,

הוא לא בכתב. מה אני מציע? אני מציע הצעה מאוד פשוטה, שכשחברי כנסת מצביעים על הצעת חוק, יהיה להם כתוב ליד זה על מה הם מצביעים. האם זו הצעה קיצונית כל כך? האם זו הצעה בלתי נסבלת שלחבר כנסת,

יהיה מונח על שולחנו על מה הוא מצביע? זה כל מה שאני מבקש. אתם יודעים מה? בסדר, אולי היה צריך להצביע בעד ההצעה שלכם. אני לא נכנס לשאלה. אולי היה צריך להקשיב, פשוט. אפשר מתוך עשר דקות שתפריעי רק תשע? אני עונה לך. את לא עונה לי. אני מבקש דבר מאוד פשוט: בואו נגיע להסכמה בין חברי הכנסת. ההצעה שלכם עברה, ובנוסח שהיא עברה היא הצעה מצוינת. זה טוב שהייתה מחאה נגד השיטה הזאת. בואו נמצא שיטה לחברי הכנסת, זה למען כולנו, כי מחר זה יפגע במישהו אחר נגיע לאיזה סידור, לאיזה נוהל, שיהיה בתקנון הכנסת, או בהסכמה מוסכמת על חברי הכנסת, שבמקרה כזה יוגש סיכום בכתב. יישלח אלינו במייל, בסדר? לא ידפיסו דף, לא ידפיסו את הצעת החוק. הרי זה לא ייתכן שחברי כנסת יצביעו על דברים שהם לא יודעים על מה הם. החוק לא טוב לגופו. זה בסדר גמור. חברת הכנסת יחימוביץ, עכשיו אני אדבר על החוק שלי. הבנתי שיש כאלה שרוצים להצביע נגדו. כדי להסיר כל ספק, הוא לא קשור למבקשי מקלט, הוא קשור ליבוא עובדים זרים. הוא קשור גם וגם. אפשר להתווכח. ברור שנוח להעסיק אותם יותר מאשר להעסיק עובד ישראלי. זה בסדר גמור. אם אנחנו מסכימים על הדבר הקודם, זה יותר חשוב לי. לא. אנחנו לא מסכימים על כלום.

אם אנחנו מסכימים על זה שכאשר מגישים הצעות חוק הן צריכות להיות בכתב, הסכמנו על דבר הרבה יותר עקרוני, כי הסכמנו על שיטה דמוקרטית. למה? יש הצעות חוק, זה מה שהיה פה קודם. הרי בדיוק על זה אני מדבר.

הייתה הצעה כתובה, פשוט לא נכון. אתה הולך לדבר על החוק שלך.

עכשיו יש לי גם מה להגיד לגבי מה שאמרת על מבקשי המקלט. זה לא על מבקשי מקלט.

מותר לי? גם אם תגידי שזה לא על מבקשי המקלט, זה על קבלני כוח אדם שגוזרים קופון על עובדים זולים.

גם אם תגידי שזה לא על מבקשי המקלט, עדיין מותר לי להגיד את דעתי. כן, אבל אז, לא כתבת, ההצעה הזאת מתייחסת, היא מתייחסת, את צודקת, גם לאחרים, אבל היא מתייחסת גם למבקשי המקלט, שעליהם הוטל לא רק זאת, הוטל עליהם הפיקדון גם רטרואקטיבית, ומתייחס הדבר גם לזה. היו בעלי מסעדות ובעלי עסקים שהיה נדמה להם שהם לא צריכים לשלם מס, והיו על זה דיונים בוועדת הכספים, והגישו פה חברי כנסת גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה הצעות לסדר-היום על הדבר הזה. באמת אני עליתי כי הצעת החוק הזאת חשובה לי מאוד, אבל הרבה יותר חשוב לי הבסיס הדמוקרטי של הבית הזה, שהוא נשלל מאיתנו ברגע שאנחנו מצביעים על הצעות חוק לא כתובות, ולכן אני באמת לא רוצה להתווכח על נוסח ההצעה הזאת, שאני חושב שהיא כן נכונה. אני רוצה להגיד עוד משהו: שמעתי שאומרים שהיא תפגע בעובדים ישראלים. אתם ראיתם הרבה עובדים ישראלים ששוטפים כלים? הלוואי שזה היה המצב. אנחנו לא במצב הזה. האבטלה במדינת ישראל יחסית, אתה יודע שמביאים עכשיו עובדי הייטק מהודו? אני יודע. נו? אבל למה מביאים עובדי הייטק מהודו? אולי תפחית את גם המיסוי עליהם? למה מביאים עובדי הייטק מהודו?

כדי להוריד את מחיר העבודה. משום שיש מחסור בידיים עובדות במשק. לא, לא. כדי להוריד את עלות העבודה. אוקיי. אז בואי נטיל את המס הזה מרמת שכר מסוימת. היום זה בפועל על אותו עובד שמקבל שכר מינימום, 5,000 שקל, ומתוך זה לוקחים ממנו 20%. אבל זה על המעסיק.

אבל בפועל הוא מקבל פחות, את יודעת את זה בדיוק כמוני.

אז אפשר להתעלם מהמציאות,

אפשר להתעלם מהמציאות, זה בסדר גמור, זה לגיטימי לחלוטין, אבל אני חושב שאת יודעת שזה לא המציאות. בכל אופן, המסר שהיה חשוב לי להעביר היום, הצעת חוק צריכה להיות בכתב,

אני לא רוצה שישנו. אתה מגן על קבלני כוח אדם. מתי התחלת לפועל בשמם?

גם לא דיברתי עניינית על ההצעה שפעם להחמיר לעובדים האלה ופעם לעובדים האלה. זה בסדר גמור. אני מדבר על העיקרון.

נגמרו המסכנים לעזור להם? רק קבלני כוח אדם?

ישיב סגן שר האוצר יצחק כהן. בבקשה, אדוני. עד עשר דקות לרשותך. פחות. הרבה פחות מזה. אני מכירה את התשובות הקצרות שלך. בבקשה, אדוני. תודה, גברתי היושבת-ראש. חבריי חברי הכנסת, רק להסביר לכם, מוסי, כשאתם צועקים באולם, חברי כנסת לא שומעים מה שאתם אומרים. אתם בטוחים שאתם צועקים, שומעים אתכם ומבינים אתכם, כשאתם צועקים לא מבינים כלום, ואני מניח שגם הציבור בבית, שרואה אותנו בערוץ ישיר, הוא גם לא מבין כלום. "דברי חכמים בנחת נשמעים".

הצעת החוק שלך, התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון, היטל על העסקת עובד זר בעל רישיון זמני), של חברי חבר הכנסת מוסי רז. גברתי היושבת-ראש, הממשלה מתנגדת להצעת החוק. מוסי מציע לקבוע כי ביחס למעסיקים שהעסיקו עובדים זרים בעלי רישיונות זמניים לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, יופחת ההיטל להעסקת עובד זר משיעור של 20% לשיעור של 10% מסך הכנסתו של העובד ששילם בשנת המס בענף המסעדות האתניות, בענף התעשייה ובבניין משנת המס 2011 ואילך.

מוצע לקבוע כי הוראות פקודת המיסים, לרבות בעניין דיווח, גבייה ועונשין, כאמור בסעיף 47, לא יחולו ביחס להיטל האמור. עליזה, את ישנה. ההיטל נועד לעודד תעסוקת ישראלים באמצעות הקטנת הפער בין עלות העסקת עובד זר לעלות העסקת עובד ישראלי. עלות העסקה נמוכה הינה אחד מהגורמים לפריון הנמוך בישראל, והפחתתה תתרום להגדלת פער הפריון בין ישראל למדינות המפותחות. במקרה של המסתננים, גברתי היושבת-ראש, עלות ההעסקה למעסיק ממילא נמוכה מעלות העסקת עובד זר רגיל עקב אי-תשלום אגרות הכניסה וההיתר, ולכן הפחתת ההיטל תגדיל עוד את הפער ותפגע בהעסקת העובדים הישראלים. בהתאם לחישוב שביצעה רשות המיסים, הצעת החוק של חברנו מוסי רז תביא לאובדן הכנסות של 164 מיליון ש"ח עבור ביטול התשלום הרטרואקטיבי. הערכה שמרנית של העלות השנתית של אובדן הכנסות עומדת על כ-100 מיליון ש"ח בשנה. נושא גובה היטל עובדים זרים אשר יש לשלם בשל העסקת מסתננים בענפים המנויים בהצעה נמצא בימים אלה בדיונים משפטיים. ייתכן כי פסיקת בית המשפט בדיונים אלה תקבל את העמדה שלפיה יש לשלם היטל מופחת גם בשל העסקת מסתננים, ובכך יתייתרו הליכי החקיקה. אין הצדקה, גברתי היושבת-ראש, ליזום הליכי חקיקה בהקשר זה כאשר המצב המשפטי הקיים עוד לא ברור, ויש לחכות לתוצאות ההליכים המשפטיים ולגיבושה הסופי של עמדת הממשלה בנושא. מבחינה מהותית מדובר בסוגיה המערבת מדיניות של הגירה ומדיניות פיסקאלית, אשר יש לבחון במשרדי הממשלה הרלוונטיים באופן מעמיק. אין לבצע תיקון זה בהצעת חוק פרטית במנותק מעמדתה הכללית של הממשלה בדבר המסתננים. ככל שעמדת הממשלה תהיה כי ראוי לקדם תיקון זה, יש לעשות זאת בהצעת חוק ממשלתית.

גברתי היושבת-ראש, כי בכל מקרה אנחנו מתנגדים להחלת הסעיפים המופחתים באופן רטרואקטיבי החל משנת 2011. ככל שבית המשפט יקבע כי במצב החוקי היום מעסיק של מסתננים בתחומים האמורים אינו זכאי לתשלום היטל עובדים זרים מופחת, מדובר בהחלה רטרואקטיבית של חקיקה המבקשת להכשיר בדיעבד התנהגות בלתי חוקית של המעסיקים. לתקדים זה יכולות להיות השלכות רוחב, וגם במקרים אחרים נישומים יבחרו לנקוט עמדה פרשנית שלפיה לא ישלמו את המס מתוך הסתמכות על כך שכאשר יגיע מועד הגבייה, המדינה תפטור אותם באופן רטרואקטיבי מתשלום ההיטל ומחיובי הצמדה וריבית, דבר מאוד מאוד מסוכן שכל אחד יעשה דין לעצמו. החלה רטרואקטיבית כאמור פוגעת במעסיקים אשר שילמו את ההיטל כדין, וכך מענישה אותם ביחס למעסיקים אשר פעלו בניגוד לדין. פגיעה זו עולה לכדי פגיעה בשוויון, וייתכן כי אינה חוקתית ותיפסל על ידי בית המשפט. מה המצב שם? עליזה, קשה לי לשמוע את עצמי. אני שומע רק אותך.

אה, אוקיי. כפי שאמרתי, חברי חבר הכנסת איציק שמולי,

קיבלת את פסק הדין לגבי אותם חברים שלך,

פסק הדין בבית המשפט המחוזי בחיפה, שזרק אותם מכל המדרגות? אוקיי. לאור האמור לעיל, לאחר שקיצרתי, אבקש מחבריי חברי הכנסת להסיר את ההצעה מסדר-היום ולהצביע נגד.

תודה רבה לסגן שר האוצר איציק כהן. רבותיי, חבר הכנסת מוסי רז, האם, לא חוזר. אוקיי, רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. וכעת נצביע על הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004)

היטל על העסקת עובד זר בעל רישיון זמני), התשע"ח 2018. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

להעביר לוועדה את הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון, היטל על העסקת עובד זר בעל רישיון זמני), התשע"ח 2018, לא נתקבלה. 26 חברי כנסת בעד, בבקשה, קארין, איך התכוונת?

אז אני מוסיפה את קולה של חברת הכנסת קארין אלהרר.

אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003

גברתי היושבת-ראש,

בתום דברי ההסבר שלי, יצביעו בעד הצעת החוק שלי? לכאורה הבניין הזה רווי אנשים בעלי עמוד שדרה ערכי, לכאורה כל באי הכנסת העשרים הזאת הם אנשים שבוודאי תומכים בערכים דמוקרטיים צרופים, לכאורה הבניין הזה אמור לתמוך בעקרון השוויון. מדינת ישראל התברכה בשנת 1992 בשני חוקי-יסוד מדהימים: חוק כבוד האדם וחירותו וחוק חופש העיסוק. אני בהצעת החוק שלי אינני כמובן מחדש לא את המצאת הגלגל ולא כל דבר אחר, אלא אני בא בעצם אליכם בקריאה להוסיף לשני חוקי-היסוד האלה, חוקים קונסטיטוציוניים, להוסיף את חוק עקרון השוויון, שהוא אחד מאבני היסוד של האבות המייסדים של המדינה הזאת. להזכירכם, המדינה הזאת, באמצעות מנהיגיה, תמכה במגילת העצמאות בעקרון השוויון, ועקרון השוויון היה לפיכך אמור להיות נר לרגלי בית המחוקקים כאן, במדינת ישראל. אבל ראו זה פלא: כאשר בעוד דקות אחדות נעמוד להצבעה, האגף הזה בוודאי יתחלחל. הוא לא יסכים בשום פנים ואופן להרים יד בעד החוק הזה, מכיוון שבכנסת ישראל, לרבות בממשלת ישראל, אין איש שירצה להעניק שוויון מלא על פי העיקרון הזה ועל פי אבני היסוד של חוקי-היסוד של מדינת ישראל, את השוויון המיוחל. לצערי הרב, כאשר בעוד דקות אחדות נצביע, אתם לא תוכלו ללכת למראה ולהסתכל על פניכם, מכיוון שאתם בהצבעתכם בוודאי תמעלו, תמעלו בעי"ן, בחובה שלכם לייצר שוויון לנו ולדורות הבאים במדינת ישראל. בספרי האזרחות מלמדים את כל ילדי וילדות ישראל שמדינת ישראל היא לא רק יהודית ודמוקרטית, אלא שבמדינת ישראל מתקיים לו עקרון השוויון במלואו.

אבל מה שמחלחל את הצד הזה של המפה הפוליטית בכנסת ישראל זו העובדה שמאחורי התביעה שלי, שהיא בוודאי איננה תמימה, אני מבקש להעניק גם לערבים שוויון מלא במדינת ישראל. לאזרחים הערבים במדינת ישראל, שהם לכאורה אזרחים שווי זכויות, לכאורה, מכיוון שלמעשה בית המחוקקים הזה, ברגע שהוא נרתע מתוספת או מהוספת עקרון השוויון לאותם חוקי-יסוד, הוא בעצם אומר: אני לא רוצה להעניק לערבים את השוויון המיוחל.

לא מדובר רק בערבים, מדובר גם בשוויון בין המינים: ישנן נשים וישנם גברים בישראל, אבל השוויון המגדרי, למרות כל המהפכה הפמיניסטית שחווינו בשנים האחרונות, השוויון המגדרי עדיין לא התקיים. ישנו עוד שוויון שאנחנו מייחלים שימומש ויוגשם במדינת ישראל באמצעות בית המחוקקים שלו, זה החוק המשווה בין הדתות. המדינה הזאת שלנו היא מדינה לא רק פלורליסטית, אלא היא מדינה מדהימה מבחינת הפסיפס האתני שלה, והדתות הרי בקעו מרחם האדמה הזאת.

אני גם מטיף וקורא לשוויון באמצעות חוק-יסוד: שוויון בין הדתות. ישנו כמובן השוויון, שוויון ההזדמנויות, גברתי היושבת-ראש. שוויון ההזדמנויות במדינה, במדינה דמוקרטית, לא יכול להתקיים ללא חוק-יסוד של שוויון ושל מימושו של עקרון השוויון. ולכן השוויון מעוגן בכמה וכמה חוקים. ישנה כמובן הטפה כמעט מתמדת לשוויון, על פי כל השדרה שדיברתי עליה לפני כמה רגעים, אבל ברגע שמגיעים לחוקה, אין במדינת ישראל כמובן חוקה, אבל ישנם כאמור שני חוקים בעלי צביון, בעלי מהות חוקתית, והם כאמור אותם חוקים ידועים מזה עשרות בשנים: חוק כבוד האדם וחירותו וכמובן חוק-יסוד: חופש העיסוק. ווספת חוק השוויון באותה מערכת כוללנית ערכית הייתה יכולה לצקת בתוך מערכת החיים שלנו יותר צביון תרבותי, יותר צביון אתני, יותר צביון ערכי, ואפילו יותר צביון נאור במדינת ישראל. אנחנו הרי מתייפייפים, די בצדק, אגב, בפני אומות העולם, שמדינת ישראל היא המדינה הכי דמוקרטית במזרח התיכון.

לא התכחשתי לעובדה שהעקרונות הדמוקרטיים האלה הם עקרונות שעדיין ככה מהבהבים לנו באמצעות לפידים מטאפוריים, שמדינת ישראל היא אור לגויים, שמדינת ישראל היא הדמוקרטיה היותר-נאורה במזרח התיכון.

אני מאתגר אתכם, הינה עבדכם הנאמן, עניו וצנוע, עומד כאן מאחורי המיקרופון הזה ומאתגר אתכם: בואו תוכיחו עד הסוף שאתם הדמוקרטיה הטובה ביותר במזרח התיכון, בואו תחוקקו, בואו תאשרו, בואו תרימו אצבע כדי לעגן בתוך חוקי-היסוד של ישראל גם את חוק השוויון. חוק השוויון גם ישלב את ישראל באומות המתקדמות בעולם ביתר שאת. לפיכך, גבירותיי ורבותיי, הרי מי שבעצם העלתה את הצעת החוק הזאת הייתה חברתי לסיעה ופרלמנטרית מאוד אקטיביסטית בשם מרב מיכאלי, ובעוד דקות אחדות היא תעלה וכמובן גם תנמק, ואולי תצליח להרעיד טיפה את אמות הסיפים, שקפאו על שמריהם בשנים האחרונות כאן בכנסת הזאת, שלא מסוגלת להתעלות אפילו בדבר הערכי הזה, המובן מאליו. שהרי באופן עקרוני, כאשר אתם תצאו מהאולם הזה ותפגשו תלמידים ותלמידות, ואתם תדברו על השוויון, מדינת ישראל היא מדינה שוויונית שמעניקה מכוח העיקרון של השוויון שוויון לכלל אזרחיה, שוויון לכלל מיניה, שוויון לכלל האתניקה שלה, אתם בעצם מועלים בתפקידכם. האמביוולנטיות שלכם תרדוף אתכם עד הסוף אם החוק הזה לא יאושר בכנסת ישראל.

אני מזמינה את חברת הכנסת מרב מיכאלי, שתציג את הצעת החוק שלה, שהוצמדה להצעה של חבר הכנסת זוהיר בהלול. בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חבריי וחברותיי חברות הכנסת, אני זוכרת את יום זכויות הקהילה.

כיושבת-ראש השדולה הגאה בכנסת, יחד עם שאר חברותיי, עוד ארבע חברות שהן יושבות-ראש השדולה הגאה בכנסת, ציינו לפני שנתיים או שלוש,

מתי בפעם הראשונה ציינו את יום זכויות הקהילה הגאה, שלוש שנים? שנה שלישית. היום הראשון שבו היה יום מיוחד בכנסת ליום זכויות הקהילה הגאה,

היה כמו כרגיל ביום שלישי אחר הצוהריים. היו הצעות לסדר-היום, ולפתע פתאום הפציע במליאה,

באמצע יום שלישי אחרי הצוהריים, כשהמליאה די ריקה ואין הצבעות, ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא עלה על הדוכן ואמר שהוא רק רוצה להגיד דבר אחד לכבוד יום זכויות הקהילה הגאה. הוא אמר: אני רוצה רק דבר אחד להגיד: כל אדם נולד בצלם. כל אדם. כל אדם, לא משנה מה צבעו, מה גזעו, מה מינו או מינה, לאיזה לאום הוא או היא משתייכת. בני ובנות האדם, גם לפי התנ"ך שלנו, נוצרו שוות ושווים, אין דבר יותר יסודי מזה. ולכן כל כך צודק חברי חבר הכנסת בהלול כאשר הוא אומר: מה יותר יסודי מלהוסיף לחוק-יסוד: כבוד האדם וחרותו את המילה "שוויון"? שחוק מדינת ישראל יכיר בעובדה שגם בפני החוק בני ובנות האדם מכל הסוגים שוות ושווים. חבריי וחברותיי, אנחנו בתקופה של היסטוריה יחסית קצרה שבה באמת החוקים בכל המדינות שמחזיקות מעצמן דמוקרטיות ומנסות לתפעל דמוקרטיה מכירות שיש שווין כזה בין בני ובנות האדם, שוויון מהותי, שמקבל את ההכרה שלו גם בחוק, גם בפרקטיקה. והפרקטיקה הזאת מחייבת את כל מוסדות השלטון ואת כל בני ובנות האדם האחרים לנהוג באחרות ובאחרים כבשווים, והפרקטיקה צריכה לחייב אותנו לחתור לשוויון במקום שבו עדיין יש אי-שוויון. אבל אצלנו, בחוק שלנו, יש עדיין אי-שוויון בעובדה שהחוק עצמו מסרב עדיין לכתוב בצורה מפורשת את המילה הפשוטה "שוויון". אני קוראת לכן ולכם, ולכן חבריי וחברותיי,

של המדינה? את קוראת לבטל את הזהות היהודית של המדינה?

רק אני אגיד לסיום, גברתי חברת הכנסת ברקו, שצועקת מהצד: במגילת העצמאות של המדינה היהודית, המסמך המכונן שהקים את המדינה הזאת, בית לאומי לעם היהודי, כתוב שמדינת ישראל תנהג בשוויון ללא הבדל דת,

וכן הלאה וכן הלאה. ולכן, חברתי חברת הכנסת ברקו, צר לי שאת כל כך בקלות מרגישה איום על מדינת ישראל שלנו. היא מדינה חזקה ומצליחה בצורה בלתי רגילה. נא לסיים. היא לגמרי יכולה וחייבת, חייבת לרשום בחוק-היסוד שלה, לכתוב בחוק-היסוד שלה את המילה "שוויון" ולפעול ליישם אותו.

תודה רבה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. תשיב במשולב שרת המשפטים איילת שקד. השרה, בבקשה,

בבקשה, גברתי.

גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק-יסוד: שוויון זכויות חברתי ואזרחי לכל אזרחי מדינת ישראל למעשה מתקנת את שני חוקי-היסוד המרכזיים שלנו, כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק, ומבקשת לשבץ בכל אחד מהם את הקביעה שלפיה ישראל מקיימת שוויון זכויות מלא בין אזרחיה ללא הבדל דת, גזע ומין. אלא שלמעשה ההצעה מיותרת. הפסיקה הישראלית הכירה בזכות השוויון כזכות חוקתית הנגזרת מהזכות לכבוד.

גם שנים רבות לפני חקיקת חוקי-היסוד והרבה לפני פסק דינה של השופטת דורנר בפרשת אליס מילר ישראל נהגה בשוויון גמור. לצערי יש בלבול רב בהבנת המושג שוויון. האם ישראל צריכה לקיים שוויון אזרחי גמור בין כל אזרחיה? על כך התשובה הברורה היא: כן. היא עושה זאת מימיה הראשונים, ותפיסת השוויון שמלווה אותה מאז ראשית ימי המדינה רק הלכה והשתכללה עם השנים. אבל שאלה אחרת היא האם מדינת ישראל היא מדינת כל אזרחיה וגם מדינת כל לאומיה. התשובה הברורה היא: לא. ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. אם מטרת הוספת סעיף השוויון היא לייצר שוויון אזרחי, הרי שהוא מיותר, אם מטרת הוספת סעיף השוויון היא כדי לשנות את אופייה הלאומי של ישראל, הרי שמדובר ברעיון רע מאוד. כך או כך הממשלה מתנגדת להצעה. מכיוון שהנחתי שיהיה לי פה זמן, חשבתי לשתף אתכם בנאום שנאמתי בכנס לשכת עורכי הדין. גם הנאום הזה מדבר על חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. זה מתקשר לחוק שעכשיו דיברנו עליו, ואני חושבת שהנאום הזה, במובן מסוים, יאחד את כל סיעות הבית. בא אליי קודם חבר הכנסת דב חנין ואמר לי שהוא בהחלט תומך. אז בואו תקשיבו. כמה שאני אספיק אני אספיק: יותר מדי שנים שהשיח בישראל ביחס לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו מתנהל מתוך כדור פורח. הכדור הזה המריא לשמיים לפני למעלה משני עשורים, ומאז הוא משייט בגובה של 10,000 רגל מעל לאדמה. משם ורק משם מתנהל היום הדיון החוקתי. מהגובה הזה נוח לנהל דיון בסוגיות גדולות, סוגיות גדולות שהחוק הזה מעורר, ואפשר להתווכח עליהן מבוקר עד ערב, על הצורך בהסדרת היחסים שבין הרשויות, על גבולותיה הלגיטימיים של הביקורת השיפוטית ועל יכולתה של הכנסת להתגבר על פסילת חוקיה. ובכל זאת, כשהדיון בחוק החשוב הזה מתנהל במשך כל כך הרבה שנים אך ורק דרך הפריזמה של המבנה המשטרי הנכון, הרבה מאוד נעלם מהעין. מרוב עיסוק בסוגיות המשטריות שחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו מעורר ישנם תחומים משפטיים שלמים ששכחנו לעסוק בהם. שכחנו לעסוק באדם עצמו, שכחנו לעסוק בכבודו ושכחנו לעסוק בחירותו. אלה הרכיבים המשמעותיים ביותר בחוק-יסוד: כבוד האדם, ולהם אני מבקשת לייחד את דבריי. אני מבקשת להנחית לזמן קצר את הכדור הפורח בשדה המשפט הפלילי. לכמה דקות אני מתחייבת שלא לדבר במושגים מופשטים אלא באופן קונקרטי. אנחנו נפתח באדם. הדיון שלנו כמובן עקרוני, אבל אני רוצה לדבר על אדם ספציפי שהופיע ממש לאחרונה בלשכתי וסיפר לי את סיפורו. מפאת השמירה על פרטיותו לא אשתמש בשמו האמיתי ואקרא לו נאמן. סיפורו נאמן עליי. אחרי שנים שבהן עבד בתפקידים שונים במשרדי הממשלה, כולל במערכת אכיפת החוק, החל נאמן לשמש כיועץ משפטי של גוף חשוב וגדול. נאמן אדם טוב, נורמטיבי לחלוטין. הוא ומשפחתו ניהלו את חייהם באופן הרגיל ביותר עד שלפני כמה חודשים נשמעו דפיקות חזקות בדלת ביתם. השעה הייתה 06:00, בבוקר, ובפתח הבית ניצבו ארבעה שוטרים וביקשו מנאמן להתלוות אליהם לצורך חקירה. מהרעש שאלה הקימו בשעת בוקר מוקדמת התעורר משנתו אחד מילדי הזוג, ילד בעל צרכים מיוחדים. אומר כבר עכשיו: נאמן נחשד בעבירה של הפרת אמונים, אין סכנה מיידית שאורבת לציבור מצידו או חשש כלשהו לבריחה מחקירה. נאמן איש רגיל לחלוטין. הוא בדיוק השכן שגר מולכם, ובכל זאת המשטרה בחרה לפעול מולו בדרך שתיארתי. ברגע אחד התבקש לצאת מביתו לצורך חקירתו, ועם עזיבתו את ביתו עזב גם את העולם הרגיל שכולנו מכירים ונכנס בשעריו של עולם החשודים, עולם שכלליו שונים לחלוטין. לעולם הקודם נאמן כבר לא יצליח לחזור. אשתו, שניסתה להרגיע את ילדם, שקיבל באופן קשה מאוד את האירוע החריג והמהומה שנוצרה בבית, לא הפסיקה לבכות במשך ארבעה ימים. ביום החמישי פרצה אצלה מחלה, וכעבור שבועיים היא נפטרה. מאז, עולמו של נאמן התמוטט. ברגע אחד הפך מאזרח רגיל לחשוד, הוא התאלמן, ועתידו המקצועי לוט בערפל. הייעוץ המשפטי קבע כי בעקבות החשדות נגד נאמן, לא סביר למנותו לתפקידים שאליהם היה מיועד. החשדות התלויים כנגדו חודשים רבים בלי שהתיק ייסגר, או לחלופין, בלי שהתבקש למסור עדות נוספת או יועמד לדין, אינם מאפשרים לו לצלוח את סעיפי היושרה האישית. על ביטוח אחריות מקצועית אין על מה לדבר. בעולמו החדש, נאמן אינו מתאים יותר לעבודות שאליהן היה מיועד בעבר. כמה חודשים לאחר שעולמו חרב עליו, התבקש נאמן לבוא ולמסור עדות, הפעם לא כחשוד, אלא כעד בפרשה סבוכה,

תוך טשטוש ברור בין מעמדו כחשוד למעמדו כעד. אחרי לא מעט מקרים שאליהם התוודעתי בשלוש השנים האחרונות, אני יודעת שסיפורו של נאמן אינו חד-פעמי. ואחרי שנאמתי בכנס לשכת עורכי הדין, הגיעו אליי כמה אנשים ואמרו לי: גם אני נאמן. הסיפור של נאמן יכול בקלות להפוך לסיפורו של כל אדם שחי בסביבתנו, ושעל כבודו וחירותו הבטיח חוק-יסוד: כבוד האדם לשמור. האם החוק שלנו עמד בהבטחתו? האם היטיב להגן על נאמן? אני מבקשת לטבוע כאן מושג חדש: מבחן נאמן. הפרקליטות והמשטרה מחויבות כמובן לבצע את עבודתן בצורה הטובה ביותר. פשע חמור, עבירה קלה, בכולן יש לטפל וכמובן לבער את השחיתות. ובצד זה תמיד לזכור לפעול על פי מבחן נאמן. נאמן ושכמותו הם אזרחים שנקלעו להליך הפלילי. בסוף התהליך הפלילי ייתכן בהחלט שהמערכת תמצא אותם זכאים, אבל עד אז היא לעיתים נוהגת בהם כבאחרוני הפושעים. כדי לעמוד במבחן נאמן, מערכת אכיפת החוק צריכה להכווין את התנהגותה כלפי חשוד או נאשם כך שככל שיזוכה בסוף התהליך, תצליח להביט בעצמה בדיעבד ולומר ביושר: נהגתי בו כראוי. דיברתי על האדם, וכעת אני מבקשת לומר כמה מילים על כבוד ועל חירות. אלה דברים שמתכתבים עם שאילתה שהגישה לי חברת הכנסת רויטל סויד. סעיף 70ב לחוק בתי המשפט קובע: לא יצלם אדם באולם בית משפט ולא יפרסם תצלום כזה., אלא ברשות בית המשפט. בפועל, החשודים מצולמים כיום באולמות בית המשפט בצורה שמבזה אותם ופוגעת קשות בכבודם, וזאת דווקא כשהם מצויים בשעות הכי קשות מבחינתם. ביקשתי מהנשיאה להבהיר את העיקרון שנקבע בחקיקה ובפסיקה שלפיו ברירת המחדל היא שלא יצולם אדם באולם בית המשפט. אם אראה שהמצב באולמות המשפט לא משתנה, אתקן את החוק באופן שלא ניתן יהיה לפרש אותו אלא בדרך אחת ויחידה. שעת המעצר, שבה נפגעת באופן מוצדק חירותו של אדם, אינה מכשירה את גזלתה הלא-מוצדקת של טיפת הכבוד שעוד נותרה לו. הזכויות לכבוד ולחירות אינן כאלה המתקיימות רק בשעותיהם היפות של אזרחי המדינה. החשודים, העצורים והנאשמים זכאים לזכויותיהם דווקא בשעותיהם הקשות, דווקא כשהמערכת כולה מתייצבת נגדם. אנחנו מתנגדים להצעת החוק. תודה רבה. תודה רבה לשרה איילת שקד. בבקשה, חבר הכנסת זוהיר בהלול מבקש שלוש דקות. עד שלוש דקות, אדוני, בבקשה, לרשותך. לא ייאמן שהדברים האלה יוצאים מגרונה של שרת משפטים בדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. מדובר בדברים משיחיים בלתי נתפסים, שמתבססים על הפניית עורף אל אחת מאבני היסוד של הדמוקרטיה הישראלית. לא ייאמן שהיא משחררת את המילים האלה בעוז מצח, במצח נחושה. והיא אומרת שהמילה שוויון קיימת במדינת ישראל, אבל כל עוד השוויון הזה ייצר מדינה לכל אזרחיה,

רחמנא ליצלן, זה לא ולא. אם זו שרת המשפטים של מדינה נאורה, תבושמו, תבורכו. אתם נמצאים ברגרסיה בלתי רגילה, מדינה חשוכה, אפלה, אם זו הבשורה, אם אלו הן הבשורות שמשתחררות מלשונה או מגרונה של שרת משפטים במדינת ישראל. חושך, חושך, חושך. תבורכו. תודה רבה לחבר הכנסת זוהיר בהלול. חברת הכנסת מרב מיכאלי,

גם לרשותך עד שלוש דקות נוספות,

תודה, גברתי.

קודם כול הפרקטיקה, צריך להגיד את זה: גברתי השרה הקדישה לסוגיה הזאת של השוויון שאנחנו הצענו להוסיף לחוקי-היסוד שתי שורות. ככה פתרה את העניין בהינף יד, ואז פשוט הביאה מן המוכן, כי היא צריכה להעביר זמן עד שהקואליציה תגייס את כל ההצבעות הכפויות, את כל ההצבעה הכפויה של חברות וחברי הכנסת: בינתיים אני אקרא נאום שקראתי, שהכנתי לפני יומיים למקום אחר, אז אני אקרא לכם אותו פה. אז קודם כול, גם לנאום הזה, צריך להגיד, אני מאמינה שכולם פה שותפות ושותפים לדאגה לזכויות חשודים ולזכויות אדם בכלל, וככל שמרענן לשמוע את זה, שרת המשפטים מדברת גם על זכויות של מי שלא נמנים עם חוג המצביעות והמצביעים המיידי שלה. גם על הנאום הזה יש הרבה מאוד מה להגיד, אבל מה לעשות, המקום להגיד את זה הוא לא כאן כשמדובר בהצעת חוק מאוד מסוימת שעומדת על הפרק, כשמדובר בתיקון לחוק-יסוד, כשמדובר בתיקון נורמה יסודית שהיא חסרה, וחסרונה זועק לשמיים בחוק הישראלי. אז האופן שבו באמת, הביטול הזה, המוחלט, של הסוגיה הוא כשלעצמו ראוי לכל גינוי.

אם אני אתייחס למילים הבודדות שאמרה איילת שקד לגבי הצעת החוק עצמה, אז שוב הבהלה הזאת לשנות את צביונה של מדינת ישראל. כן, גברתי שרת המשפטים, אני מבקשת להשאיר את צביונה, או יותר נכון, איך עליי לנסח את זה בצורה יותר מדויקת? אני רוצה להביא את מדינת ישראל לכך שהיא באמת תהיה הבית הלאומי של כל עם ישראל, שהטרגדיה שאנחנו עומדות ועומדים עכשיו בפתחה היא שהמדינה היחידה בכל מדינות העולם שלא מתייחסת לכל היהודיות והיהודים בשוויון היא מדינת הלאום של העם היהודי, מדינת ישראל, המדינה הדמוקרטית היחידה שאין בה עדיין שוויון מלא לנשים, לפחות באופן פורמלי בחוק, היא מדינת ישראל, המדינה היחידה שלאזרחיות ואזרחים שלה שלא נמנים עם בני הלאום המיידי היא לא נותנת שוויון מלא היא מדינת ישראל. גברתי שרת המשפטים, שנעלמה כלא הייתה אחרי שגמרה לקרוא שוב את הנאום שהיא כתבה להזדמנות אחרת בכלל, אני רוצה להגיד לך: החרדה הגדולה הזאת משינוי צביונה של מדינת ישראל, לא ברור לי מאיפה היא נובעת. מה שראוי, שמדינת ישראל תהפוך להיות סוף-סוף להיות לא רק מדינה יהודית אלא באמת באמת מדינה דמוקרטית. לשם כך צריך להוסיף את השוויון לחוק. אני קוראת לכם ולכן, חברותיי וחבריי המזוגגים בקואליציה, להצביע בעד. תודה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. רק ציון אחד: שרת המשפטים נמצאת פה איתנו והיא לא הלכה לשום מקום.

פשוט אמרו שיצאת מהאולם, אז אני מצאתי לנכון לתקן. רבותיי, אנחנו כרגע נעבור להצבעות, ונצביע על שתי הצעות החוק בנפרד. הצבעה ראשונה, על הצעת חוק-יסוד: שוויון זכויות חברתי ואזרחי לכל אזרחי מדינת ישראל (תיקוני חקיקה), של חבר הכנסת זוהיר בהלול וקבוצת חברי הכנסת. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה

לוועדה את הצעת חוק-יסוד: שוויון זכויות חברתי ואזרחי לכל אזרחי מדינת ישראל (תיקוני חקיקה) לא נתקבלה. בעד,

חברי כנסת, 48 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק-יסוד: שוויון זכויות חברתי ואזרחי לכל אזרחי מדינת ישראל (תיקוני חקיקה) של חבר הכנסת זוהיר בהלול לא אושרה. בטעות מה?

הצבעת. אוקיי, חברת הכנסת יעל גרמן מבקשת לצרף אותה כתומכת, אני מבינה.

חוק-יסוד: שוויון זכויות חברתי ומדיני לכל אזרחי מדינת ישראל (תיקוני חקיקה) שהוצגה על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי.

נא להצביע. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק-יסוד: שוויון

רשויות חלשות נשארות חלשות, הן לא מסוגלות לנצל את תקציב הרווחה. זה חוזר למדינה וחוזר לרשויות החזקות. גם בתקנים של עובדים סוציאליים, מי צריך יותר תקנים, כפר שמריהו או ירוחם? שלומי או רעננה? אז שם זה 5,900 פר ילד שנזקק לרווחה וברשויות החלשות זה 3,000 שקל. הרי הפכנו את העולם: במקום לעזור למי שצריך, אנחנו מחזקים את החזקים ומשאירים את החלשים מאחור. לאיזה מין מדינה הפכנו? הייתכן שכל תושבי הפריפריה, בצפון ובדרום, נסגור עליהם במעין מעגל קסמים שהם לא יצליחו לצאת ממנו? הרי למה התקציב הזה? על מנת לשקם נערים בסיכון, על מנת לשקם חד-הוריות, על מנת לתת אוזן קשבת לנשים מוכות, לזקנים, לקשישים, לתלמידים שיש להם את כל היכולת אבל ההורים שלהם, ידם אינה משגת, שכל ילד וילדה יוכלו ללכת לחוג במדינת ישראל. אבל פה המדינה אומרת: לא, אתם תושבי הפריפריה, אתם נולדתם ברשות שהיא חלשה, לא תקבלו תקציב לרווחה. הצעת החוק הזאת באה לתקן. אם כבר החלטתם שאותה עיר, אותו יישוב, צריכים את התקציב הזה, תנו אותו. אל תתנו, ברשויות חלשות, במצב סוציו-אקונומי 1 3, מתן כסף. אם אני אבוא לרעב ואני אתן לו 100 שקל לאכול והוא יגיד לי: אבל אין לי 25 שקלים לתת לך, אז אני אשאיר אותו רעב ואתן לשבע, שיש לו? זה אבסורד בהתגלמותו. אנחנו, כמדינה מתוקנת, וראש הממשלה בנימין נתניהו תמיד טוען שהכלכלה חזקה ביותר, בואו נראה להם שהפירות מחלחלים לעם. בואו נראה להם שאנחנו מדינה מתוקנת ולא משאירים זקנים, קשישים, רעבים, מאחור. ולא ניתן להם להגיד שגם במדינת ישראל 2018 נקבע גורלו של אדם על פי מקום מגוריו. מה יעשה ראש רשות שעל דלתו מתדפקת נערה וצריכה את הדברים, והוא מסתכל בכיס, ימינה ושמאלה, ואין לו את ה-25%? הליכוד שבשלטון מתיימר להיות נציג הפריפריה, נציג חוסר האפליה, זאת הנצחת האפליה, זה זלזול בתושבי הפריפריה. אחת ולתמיד תקומו אתם בבית ותגידו: אתם, הליכוד, צוחק עלינו בעיניים, ואם חשבתם שקעקענו על ידינו ועל ליבנו, אז לא. אל תדברו עלינו, תושבי הפריפריה, תעשו בשבילנו. תצביעו בעד החוק הזה על מנת שכל ילד וילדה, קשיש, אישה,

יוכלו לקבל את מה שהמדינה הזאת מחויבת לו, את מה שהמדינה הזאת צריכה לתת: שירותי רווחה. שירותי סעד. במה אנחנו משחקים? לא היה פה חבר כנסת באולם שניגשתי אליו ולא אמר: את צודקת. אז מה הסיפור? האם יש לכם אינטרס להשאיר את האוכלוסייה הזאת חלשה? האם יש לכם אינטרס לקבע אותם? אני הלכתי לסיור במקום שבו נולדתי, לא השתנה מאומה: אותו מצב סוציו-אקונומי, אותן נשים מתדפקות ב-28, ואותם אנשים זקוקים לשירותי סעד. איזה מין מדינה אנחנו רוצים להיות, שלא מתייחסת לחוליה הכי חלשה שלה ולא נותנת סיכוי לכל נער ונערה לזקוף מבט ולהגיד: נתתם לי הזדמנות ואני יכול, ואני יכולה, ואנחנו, הפריפריה, לא סוג ב'?

מדינה שטוענת שהיא כלכלה חזקה לא משאירה מאחור אף אחד.

אני מבקשת, נתנו לי פה שלושה שבועות לדיון חוזר, מכל חברי וחברות הכנסת, מכל האזרחים בבית: תכתבו, תביעו. בואו נהיה כל ישראל ערבים זה לזה. מדינת ישראל ואנחנו לא משאירים אף אחד מאחור. מי שזקוק לשירותי רווחה, מקבל 100%. לא מתנים לרעב תרומה אם יש לך כסף. זהו חוק שצריך לעבור על ידי כל סיעות הבית. בואו נהיה בני אדם.

תודה רבה לחברת הכנסת לאה פדידה. נותרו בעצם שתי דקות וחצי. בבקשה, חבר הכנסת איציק שמולי. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אני בהחלט מודה לחברת הכנסת לאה פדידה, שאפשר לומר שכתבנו את הצעת החוק הזאת ביחד, כי אנחנו זיהינו פה עוול משותף, ואת, לאה, ביטאת את הכול בצורה כל כך אותנטית, כל כך חזקה, כל כך צודקת. כי בסוף, מה שעושה את ההבדל בין מי שהוא בעד צדק לבין מי שמסתפק בזריקה של פירורים, זה שאלה אחת: האם אתה מוכן להכניס את מנגנוני הצדק לתוך המדיניות עצמה? לא להסתפק בהשלכה של פירורים פעם לכאן ופעם לכאן, אלא לדבר על זה שהמנגנון שבאמצעותו המדינה מחליטה לחלק את המשאבים שלה הוא יהיה מנגנון צודק. והמנגנון הנוכחי, גם את יודעת את זה, גברתי היושבת-ראש, כמי שהייתה ראש רשות בפריפריה, הוא מנגנון מעוות, הוא מנגנון לא צודק. המדיניות הזאת של דרישה של מימון תואם זאת מדיניות של פשע והפקרות של תושבי הפריפריה. אילן גילאון אומר פה כל פעם, ובצדק, שעוני הוא לא גזרת גורל, עוני הוא תוצאה של מדיניות מעוותת של חלוקת המשאבים. וזה מה שעומד פה לנגד העיניים. כי אם היום עשירון 10, גברתי היושבת-ראש, מקבל למטופל יותר מ-13,000 שקל, אם עשירון 8 מקבל כ-8,000 שקל, ולעומת זאת עשירון 1 מקבל כ-5,500 שקל פר מטופל, אין דרך להתחמק מהמסקנה שדווקא האנשים שהכי זקוקים לעזרה ולסיוע של המדינה נשכחים מאחור. והם נשכחים מאחור פעמיים: פעם אחת ברגע שהם נולדים, אז הפרמטר, פרופ' יוסי יונה,

שיקבע הכי הרבה לאן הם יגיעו בחיים ובמערכת החינוך זה השאלה איפה הם נולדו, ואחרי זה, כשהם כבר מסיימים את מערכת החינוך, וחלקם זקוקים למשענת של רווחה, אז המדינה דופקת אותם פעם שנייה, כשהיא באה ואומרת להם: בגלל שלרשות המקומית שלך אין מימון תואם, לא תקבל את הסיוע שאתה זקוק לו.

אנחנו כמובן באים בדרישה הצודקת הזאת לבטל, לבטל את הדרישה למימון תואם כאשר מדובר ברשות חלשה, מוחלשת. אם אנחנו מדברים על מדיניות של סגירת פערים ולא הרחבת פערים, זה הדבר הנכון לעשות, וזה היה צריך לקרות כבר מזמן.

תודה רבה לחבר הכנסת איציק שמולי. אני רק רוצה, אם כבר דיברת קצת על הניסיון, אז לא פעם היו לי מקרים שהייתי לוקחת אחריות, הייתי חותמת על ההשמות, כי לא היה בעצם מקור תקציבי, אבל משרד הרווחה אחר כך, בדיעבד, היה מחזיר את הכסף. אבל עדיין, זה סיכון, ועדיין הנושא חשוב. טוב, רבותיי, כאמור, תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו עוברים לסעיף הבא, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ביטול סמכות שר האוצר להארכת הפטור ממס לתושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק), התשע"ח 2018, של חבר הכנסת יוסי יונה. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, השר ארדן, הצעת החוק שעומדת כאן בפניכם היא בעצם הצעת חוק שאני מנחש שכל אם לא רוב,

רוב אם לא כל, באי הבית, תומכים בה לפחות בליבם. גברתי היושבת-ראש, מישהו בודק את הצפצופים? יש פה איזושהי שריקה. כבר בודקים. בודקים, בודקים. הצעת החוק הזאת היא מאוד פשוטה, חברות וחברי הכנסת. היא בעצם באה לבטל את סעיף 14(ד) לפקודת מס הכנסה, ואני קורא, המקנה לשר האוצר את הסמכות להאריך את תקופת הפטור ממס בתנאים מסוימים הניתן לתושב ישראל לראשונה ותושב ותיק בעשר שנים נוספות. הסעיף האמור, אנחנו אומרים, מייצר אפליה קיצונית בין תושבים לתושבים חוזרים, כמו כן, האפשרות להארכת הפטור ממס מסייעת בעיקר לשועי עולם ובעלי הון. חברי כנסת יקרים, אני באמת מאמין שאנחנו כחברי כנסת עושים עבודה מאוד מאוד קשה, מאוד מסורה, לטובת הציבור, ואני גם רוצה להאמין ששחיתות פוליטית היא לא מאפיינת את כלל חברות וחברי הכנסת. אכן, ישנם עשבי פרא שצומחים פה ושם לעיתים. אני מאמין שכולכם, חברות וחברי הכנסת, נגד שחיתות, וההוראה של הסעיף הזה, כאשר הוא קיים בספר החוקים של מדינת ישראל, מעודדת שחיתות. הוא בעצם יוצר פרצה, הוא יוצר פרצה עבור כל שר אוצר באשר הוא, שאפשר לנסות ולפתות אותו, אפשר לנסות ולקבל ממנו את ההטבה הזאת תמורת הטבה שהוא מקבל. אני חוזר ואומר: אני מאמין שרובנו נגד שחיתות. בעצם הסעיף הזה מותיר לשר האוצר את שיקול הדעת להאריך בעוד עשר שנים פטור ממס לתושב חוזר או לתושב עולה. שיקול דעת, בוודאי ששיקול דעת זה דבר חשוב, בוודאי שאנחנו לא רוצים שתהיה לנו מערכת חקיקה מאוד מאוד נוקשה, שאינה מאפשרת לרשות המבצעת שיקול דעת. אבל אנחנו עוסקים בסעיף מאוד מאוד מסוים, בסעיף שסביבו עדיין מתנהלות חקירות משטרה. הסעיף הזה,

כפי שכולכם מכירים אותו בשמו הלא-כל-כך מכובד, זה בעצם "סעיף מילצ'ן", ואנחנו כאן מבקשים לבטל את הסעיף הזה כדי לסגור את הפרצה הזאת.

החוק הזה הוא טוב גם לשרי אוצר וגם לאלה מכם שאולי יש לכם יומרה אי פעם להיות שרי אוצר. אתם לא רוצים את שיקול הדעת הזה ולו בגלל הנראות הציבורית, משום שכאשר הפרצה הזאת קיימת, קיימת אכן אפשרות שטייקונים כאלה ואחרים ינסו לפתות אתכם, וגם, אם אתם תגיעו אולי למסקנה שכדאי לתת את הפטור הזה, הרי מבחינת הנראות הציבורית הסעיף הזה מחשיד אתכם בשחיתות פוליטית. ולכן זה אינטרס של כולנו, של כל חברי וחברות הכנסת, להצטרף או לתמוך בהצעת החוק הזאת, שבעצם במקרה הספציפי הזה,

אני חוזר ואומר, שיקול דעת הוא אכן חשוב לרשות המבצעת, לרשות שמפרשת את החוקים, אבל במקרה הספציפי הזה, שיקול הדעת, כפי שראינו מה קרה איתו או מה לכאורה קורה איתו, ואני אומר לכאורה, כי אני רוצה להיות מאוד מאוד זהיר, שיקול הדעת הזה מהווה למעשה פרצה לשחיתות פוליטית. אני שמעתי, כאשר הייתי במגעים עם משרדי הממשלה ועם משרד האוצר, הרי נאמר לי שמשרד האוצר למעשה שוקל לקדם הצעת חוק מטעמו שיש בה משום ביטול לסעיף הבעייתי הזה. אם כן, אם אלה הם פני הדברים וגם משרד האוצר חושב שהסעיף הזה בעייתי ורוצה לקדם הצעת חוק עתידית בנושא הזה, הרי שלא צריכה להיות שום מניעה. והינה, איך אומרים, אדוני סגן שר האוצר? מתחייב אני, היה והוא יעבור בקריאה טרומית, שלא להזיז ולו אות או פסיק מהצעת החוק הזאת שלי עד שאנחנו נעשה תיאום מלא עם משרד האוצר. ואני רוצה כאן לציין את העובדה המאוד-פשוטה: חברות וחברי הכנסת, במגע שלי עם האנשים מרשות המיסים, עם פקידי האוצר והבכירים ביותר כולם ללא יוצא מן הכלל חושבים שהסעיף הזה הוא סעיף בעייתי. לא זו בלבד שהוא יוצר פרצה הקוראת לגנב, אלא כאשר הוא מתקיים הרי שאנחנו, מדינת ישראל, הקופה הציבורית מאבדת משאבים רבים שלא לצורך. אין שום היגיון ואין שום טעם. והינה אני פונה אליך, סגן שר האוצר, שאותך ואת פועלך אני מאוד מעריך: אתה יודע שהחוק הזה, הסעיף הזה כפי שהוא קיים הוא סעיף בעייתי שאין לו הצדקה. יש שאומרים, אדוני סגן שר האוצר, שהחוק הזה נועד לעודד עולים ותושבים לחזור לישראל. אתה יודע מה, אדוני? היה ואנחנו נשב על המדוכה ונדון בו, ונאמר:

אם מדובר באנשים שההכנסה שלהם לא מי יודע מה, מעמד ביניים שכזה, שיגיעו אלינו מארצות הברית, שיגיעו אלינו מצרפת, שיגיעו מחבר המדינות או מכל מקום אחר, נוכל לבוא ולומר, אתם יודעים, שעד תקרה מסוימת האדם מקבל פטור. אבל אנחנו יודעים שהפטור שמצוי בסעיף הזה הוא בעיקר משרת שועי ארץ, או אם תרצו, שועי עולם. גברתי, אנחנו יודעים על הקשרים המאוד-לא-בריאים בין שועי עולם לבין פוליטיקאים בכירים, אנחנו יודעים על הפוטנציאל ההרסני למוסר הציבורי שקיים בקשרים הלא-כשרים, גבירותיי ורבותיי, בין פוליטיקאים לבין שועי עולם. לכן, זה יהיה לטובת כולנו. אני אומר לכם, חברות וחברי הכנסת, זה יהיה לטובת כל אחת ואחד מכם, כי הציבור מתבונן בנו, הציבור צופה בנו, והרושם שיש לכנסת ישראל הוא רושם מאוד מאוד שלילי, בעיקר בסוגיות הללו של שחיתות פוליטית. יש לכם כאן הזדמנות, לכל חברת וחבר כנסת, ואני מדבר בעיקר לחברות ולחברי הכנסת מהקואליציה, יש לכם הזדמנות להפגין את היושרה שלכם. ואני אמשיך ואומר שברוב הגדול,

אכן יש לכם את היושרה הציבורית ואכן אתם נגד שחיתות פוליטית. ולכן, אני מצפה מכם ואני תובע מכם שאתם כן תתמכו בהצעת החוק הזאת, משום שהצעת החוק הזאת היא הצעת חוק טובה, היא הצעת חוק שיכולה לרומם ולשפר את הדימוי של הכנסת בעיני הציבור. הצעת החוק הזאת למעשה מבטלת את הפרצה הקיימת בחוק שמעודדת, מעודדת, אני לא אומר מחייבת, אבל היא בהחלט מעודדת, את האפשרות של שחיתות בין שועי הארץ לבין בכירים ברשות המבצעת. לכן אני חוזר ותובע מכם, מבקש מכם, מפציר בכם, פונה אל המצפון שלכם, אל היושרה הציבורית והפוליטית שלכם, ואומר לכם: אל תפילו את הצעת החוק הזאת. ושוב, אדוני סגן שר האוצר, כאשר נכתב בעמדה שלכם,

"מענה בעוד שלושה חודשים", אני מקווה שאתה תוכל להסביר לי מה ההבדל: אם בכוונתכם בסופו של יום להביא הצעת חוק ממשלתית, אז מדוע אתה לא יכול לעמוד כאן, אדוני סגן שר האוצר, ולומר: חבר הכנסת יונה, הצעת החוק הזאת מקובלת עלינו, היא סבירה, היא נכונה, היא צודקת, אז הינה, אני מוכן לשנות את עמדתי ולהגיד הבה נעביר אותה טרומית, נעביר אותה טרומית ונחכה להצעת החוק הממשלתית? והינה, אני מבטיח לך, אדוני סגן שר האוצר, שכפי שאמרתי לפני כן, לא אשנה פסיק או אות בהצעת החוק הזאת עד שלא יהיה בינכם לביני תיאום מלא.

ושוב, אדוני סגן שר האוצר, אני מקווה, מצפה, רוצה שתיענה להצעה המאוד-מאוד הגונה שאני מציב לפתחך. תודה, גברתי. תודה רבה לחבר הכנסת יוסי יונה. סגן שר האוצר יצחק כהן, בבקשה, אדוני, משיב להצעה.

אדוני, עד עשר דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברי פרופ' יונה, הצעת החוק שלך, יש בה המון המון המון היגיון וצורך, וסך הכול הממשלה ביקשה ממך: תמתין שלושה חודשים, כי הדיונים בעיצומם. אף אחד לא אמר שהוא נגד הצעת החוק שלך, אבל התקנון מחייב אותנו שאם אתה הולך נגד למרות שעדיין לא התקבלה החלטה, אז העמדה כאילו היא נגד,

כי העמדה היא לא נגד.

כמו החוק שאני ניסיתי להעביר על זה שחברות שנקבע שנתנו שוחד לא יוכלו לגשת למכרזים ממשלתיים וציבוריים, וכל פעם שאני מעלה את זה, אתה אומר לי: זה חוק טוב, לא נתקבלה החלטה.

כי ככה אתם מתנהגים בחוקים האלה.

החוק שפרופ' יונה מציג זה למעשה פחות או יותר הרוח הנושבת, כי יש תקנון של עבודת הממשלה: הצעת חוק שתובא לדיון במליאת הכנסת בטרם קבעה לגביה ועדת שרים לענייני חקיקה עמדה כנדרש, תהיה עמדת הממשלה להתנגד.

חבל, כי זו באמת הצעה טובה. אתה יודע כמה זמן היה להגיש את החוק הזה כבר?

הנוהג הוא כזה. אבל למה שלא תקבל את ההצעה שלי?

אמרה השרה, תמתין. מה זה שלושה חודשים, ביני ובינך? דו-שיח קצר, חברים, נא להירגע, הכול בסדר, מטפלים. רפואה שלמה. כן, ד"ר טיבי, שטיפל ראשון בפצועה, מה קרה?

אז נא להירגע ולחזור למקומכם. ד"ר טיבי מרגיע את הקהל ואומר שהכול בסדר, לא נשקפת סכנה. עד לא מזמן ד"ר טיבי לפחות

אני בא לענות על הפודיום. מקבל את ההצעה. תשמע מבעל ניסיון. חבר הכנסת יוסי יונה,

רוצה להעלות את זה להצבעה, יש לך אפשרות לחזור לכאן ולשכנע. אם אתה מסכים להצעה של סגן השר להמתין תקופה מסוימת עד להצעת חוק ממשלתית, אני לא אוכל לתת לך. זה התקנון. אתה מסכים, ידידי? עמדה כאן המון פעמים שרת המשפטים, ואמרה באופן חד-משמעי: כאשר האופוזיציה מעלה הצעות חוק שהן ענייניות וטובות, אנחנו לא מתנגדים להן. לפני כשבוע עמד כאן השר אקוניס ואמר את הדברים הבאים: לעיתים, גם כאשר הצעות החוק שלכם טובות, משיקולים לא ענייניים אנחנו מצביעים נגד. לכן, לא. אני בעד העמדה של שרת המשפטים. להבדיל, אני בעד מה שאמרה לך שרת המשפטים. זה הרבה יותר הגיוני. זה הרבה יותר נכון. נכון, חבר הכנסת מאיר כהן? אז עכשיו, אדוני השר, סגן השר. סגן השר, מתוך אמון בך, אישי, שאתה אמרת שאתה משתדל, אני גם לא יודע מה המשמעות של ההשתדלות. נעשה הכול. אל תשמע למרב, תשמע למיקי. חבר הכנסת יוסי יונה, להצביע או לדחות? אתה רוצה להצביע או להמתין? פה כתוב שהוועדה ביקשה שלושה חודשים. אני לא ישבתי בוועדה, ועדת שרים. אני אומר לך, תסכים להצעה. אתה רוצה, תצביע. מה שאתה רוצה. יוסי, תסכים. בבקשה, החלטה. מסכים. מצביע?

מסכים, מסכים לדחייה, נכון? אה, הוא מסכים.

חבר הכנסת יוסי יונה הסכים להצעתו של סגן השר, לכן ההצבעה תתקיים במועד אחר. רבותיי, אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק דמי מחלה (תיקון, תשלום דמי מחלה החל מהיום הראשון להיעדרות), התשע"ז 2017, של חבר הכנסת מאיר כהן וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני מוצא את עצמי פעם נוספת מעלה לפני הכנסת חוק סוציאלי ממדרגה ראשונה,

חוק שבראש ובראשונה מיטיב עם העובדים הכי חלשים במשק. ושוב, לצערי הגדול, הממשלה מתנגדת, פעם זה בטענה לרגולציה, פעם זו בטענה שזה מכביד על תקציב המדינה, ופעם, אני ממש לא יודע. השורה התחתונה היא שהממשלה הזאת יושבת ונהנית לדחות הצעות חוק שמגיעות מהאופוזיציה, כפי שהיטיב להגדיר את זה לפני שבוע ימים, ממש מעל הדוכן הזה, השר אופיר אקוניס. לפחות הוא היה כן. תודה רבה, אופיר. חברות וחברי כנסת, חוק דמי אבטלה שאני מעלה הוא בבסיסו חוק סוציאלי, אשר נועד לאפשר לעובד שחלה להמשיך ולקבל את שכרו במהלך התקופה שבה נבצר ממנו לעבוד בשל מחלתו. המצב כיום, ותשימו לב, המצב כיום שחלק מהעובדים במשק, לרבות עובדי המדינה, זכאים לדמי מחלה מלאים החל מהיום הראשון למחלתם. לעומתם, העובדים הלא-מאוגדים, אשר ברוב המקרים נמנים עם האוכלוסיות המוחלשות בחברה, זכאים לתשלום מלא רק מהיום הרביעי למחלתם. לגבי היום הראשון, אף אחד לא מפצה אותם, הם לא זכאים לתשלום. ביום השני והשלישי הם מקבלים רק 50% משכרם. זה מצב שיוצר מציאות מעוותת וחוסר שוויון, ואני מבקש לתקן את זה.

מאחר שהעובדים הלא-מאוגדים אינם זכאים לקבל דמי מחלה מלאים בשלושת הימים הראשונים למחלתם, במקרים רבים הם מעדיפים להיעדר יותר מיום אחד גם כאשר לא קיים צורך בכך, על מנת לקבל תשלום כלשהו עבור תקופת המחלה. למי שלא מבין, ובעיקר לאלה מהקואליציה שביקשו לדחות את ההצעה, ופנו אליי, אגב, אפרופו הוויכוח והתלהטות הרוחות, ואמרו לי: תשמע, בוא תעלה את זה, אנחנו ננסה למצוא איזו קומבינה. אמרתי: או שאתם מאשרים או שאתם לא מאשרים. זה בסדר גמור שתצביעו נגד. אני לא אעשה קומבינה על גב העובדים. המצב הזה,

מקפח באופן מובהק את העובדים הלא-מאוגדים ואלה שאין להם הסכמים קיבוציים. לפי הנתונים שיש לנו, חברים, 60% מהעובדים במדינת ישראל, מהעובדים במשק, 60% הם אנשים שעובדים, הולכים לעבוד למרות הקושי והדוחק, לא מרימים ידיים, עובדים בכל עבודה, נאחזים בכל עבודה: הקופאיות ברשתות השיווק, אנשי המכירות בקניונים, המאבטחים בחברות כוח אדם, עובדי המלאכה בחברות כוח אדם. כל אלה אנשים שבאופן שיטתי פוגעים בהם, ואנחנו שותקים. וכל מה שאני מנסה להסביר זה שאין שום סיבה שבעולם שאדם שיוצא לעבוד, ועובד נניח כמאבטח, ביום הראשון הוא חולה, הוא מתעורר בבוקר ואומר לעצמו: אם אני לא אלך לעבודה, למרות מחלתי, אני לא אקבל את שכרי, בשעה שכל עובד שמאוגד מקבל את זה. האם אנחנו ההסתדרות, הכנסת הזאת? האם אנחנו צריכים להפלות בין עובדים מאוגדים ללא מאוגדים? האם אנחנו צריכים בעצם להגיד לעובדים: נו נו נו, אם אתם לא תהיו מאוגדים, אתם לא תקבלו את דמי המחלה? אגב, בדקתי בארצות אירופה, אין שום מדינה שבה עובדים לא מאוגדים סובלים מאפליה כזאת. עכשיו זכרו. כל אחד עסוק בפלאפון שלו, וכל אחד עסוק בהסכמים הקואליציוניים, וזה מהאופוזיציה וזה מהקואליציה, אבל זכרו: אני משער שתפילו את ההחלטה הזאת, אבל דעו לכם שזה חלק מהמשפחה שלכם וזה חלק מהילדים שלכם וזה חלק מהשכונה שלכם, האנשים שאתם פוגשים אותם יום-יום. לעיתים הייתי פוגש, ולא הבנתי את זה, לצערי הגדול, עובדי קבלן שבחלקם היו מגיעים חולים לעבודה, והייתי שואל: מה קרה? למה באת? אז הוא אומר: אתה יודע, השכר שלי. אז אנא מכם, גם אם אתם מצביעים נגד, ואני משער שזאת ההוראה של הקואליציה, אבל תחשבו כשהאצבע שלכם לוחצת שמחר אנחנו נמשיך לפגוש את האנשים האלה,

הם אומנם שקופים בשכרם, אבל הם לא ייעלמו. ומי שנותר לו עוד קצת מצפון, לפחות תימנעו.

תודה רבה לחבר הכנסת מאיר כהן. ישיב, בשם שר הרווחה והשירותים החברתיים, השר יריב לוין. בבקשה, אדוני. עד עשר דקות, אדוני, לרשותך. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חברות וחברי הכנסת, אני מבקש להשיב בשמו של שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים על הצעת חוק דמי מחלה (תיקון, תשלום דמי מחלה החל מהיום הראשון להיעדרות), של חבר הכנסת מאיר כהן וחברי כנסת נוספים שהצטרפו אליו. חוק דמי מחלה, התשל"ו 1976, קובע כי כיום, עובד שעניין תשלום תקופת מחלה אינו מוסדר לגביו על פי ההסכם הקיבוצי, זכאי לקבל דמי מחלה לפי החוק ממעסיקו החל מהיום הרביעי למחלתו. עבור ימי המחלה השני והשלישי הוא זכאי לקבל מחצית מדמי המחלה, ואילו עבור היום הראשון הוא לא זכאי כלל לתשלום. הצעת החוק מבקשת להחיל על עובדים בלתי מאוגדים אלה את הזכאות לקבלת דמי מחלה החל מהיום הראשון למחלתם, כפי שנעשה בהתאם להסכמות קיבוציות במקרה של עובדי מדינה ועובדים מאוגדים אחרים. אומנם ראוי שדמי המחלה ישולמו לכל העובדים במשק החל מהיום הראשון למחלתם, אך מדובר בהוספת נטל ששיעורו לא ידוע, נכון להיום, על המעסיקים ועל המשק בכללותו, שכן התיקון יגרור הוצאות מוגברות של מעסיקים על ימי מחלה, וייתכן שגם ניצול מוגבר של ימי מחלה מצד עובדים. לכן סבור המשרד שתוספת נטל על המשק תיעשה בהסכמה בין מעסיקים לעובדים, ולא באמצעות הצעת חוק פרטית, ומכאן ההתנגדות של המשרד להצעת החוק. אני רוצה, חבר הכנסת מאיר כהן, לומר לך מעבר לזה כמה דברים, אולי מתוך הראייה הכללית של הדברים שאנחנו רואים שמגיעים לשולחננו, לוועדת שרים לענייני חקיקה.

באופן עקרוני אני בוודאי הראשון שאומר לך שצריך ללכת לקראת העובדים ולשפר את תנאי ההעסקה שלהם בכל דרך אפשרית. אין על זה בכלל ויכוח, זה ברור לגמרי. אבל צריך גם לזכור שבסוף בסוף מישהו צריך לשלם את העלות הזאת. והבעיה הזאת היא בעיה חמורה לא רק כשמדובר בשירות המדינה, כשהכסף יוצא מהקופה הציבורית, אלא הבעיה בעיניי היא אפילו הרבה יותר בעייתית כאשר מדובר בשוק הפרטי. בסוף צריך לזכור שלצד ציבור העובדים, שאנחנו רוצים להגן עליו, יש גם ציבור של מעסיקים פרטיים, ואנחנו רוצים לאפשר לקיים את העסקים שלהם. אני חושב, חבר הכנסת כהן, שזה לא סוד, ונדמה לי שזה גם עולה מלא מעט דברים שנאמרים במליאה כאן בהרבה מאוד הקשרים אחרים, שישנן בעיות מאוד מאוד קשות למעסיקים בשוק הפרטי,

צריך לומר, בעיקר למעסיקים הקטנים. כי כשאנחנו מוסיפים את הנטל הזה בחברה שמעסיקה 1,000 עובדים ידעו להתמודד עם העניין, מעסיק פרטי שיש לו שני עובדים בחנות שלו או במשרד שהוא מקיים, ברור לגמרי שהדבר הזה הולך ומטיל עליו עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה של נטל. יש ענפים שלמים שכבר היום נמצאים על גבול הקריסה המוחלטת כתוצאה מהמצב הזה. אני יכול לתת דוגמה בולטת: ענף המסעדנות. אני יכול לומר שכתוצאה מצבר עצום של בעיות, מבעיות כוח אדם, דרך בעיות מיסוי, ועבור בדרישות של רשויות כאלה ואחרות בהיבט של רישיון עסק, אנחנו כבר נמצאים היום במציאות שבה בענף הזה מספר העסקים שקורסים הוא עצום. גם העסקים שמתקיימים, מתקיימים בקושי ומתקשים מאוד להתמודד עם הנטל. מה שקורה הוא שכל הצעה בפני עצמה היא באמת מוסיפה קצת, עושה צדק מסוים, ולכאורה כל אחד אומר: טוב, המעסיק כבר יתגבר גם על התוספת הקטנה הזאת. אבל אז, כשאני לוקח את כל מכלול ההצעות, ומדובר בשורה של הצעות כאלה כל שבוע,

כל שבוע, שבאות על בסיס רגולטיבי מאוד מאוד רחב כבר עכשיו, התוצאה הסופית שיוצאת היא שאנחנו בסוף ממוטטים את העסקים האלה, ממוטטים ציבור שלם שאנחנו בהחלט דואגים לו. ולכן אני רוצה להציע לך, שוב, בלי שדיברתי עם שר הרווחה,

הראייה הכוללת של העניין: יכול להיות שיש כאן איזושהי נקודה שנכון להסדיר אותה באיזושהי צורה אחרת. יכול להיות שצריך להגיע פה לאיזושהי הסכמה יותר נכונה, שתבטא איזשהו שוויון רחב בכלל המשק. אני מציע: תשבו גם אתם, גם משרד העבודה, גם משרד הכלכלה, שאמור לייצג ולדאוג גם לאינטרסים של אותם בעלי עסקים קטנים, עם ההסתדרות, ותראו אם מצליחים לייצר כאן איזשהו מנגנון יותר נכון. בוודאי שאנחנו נשמח. אבל אני חושב שלא נכון לנסות, אני אומר שוב, לקחת נקודתית את ההצעה, שהיא בסך הכול טובה, היא לא הצעה רע ולא דבר מופרך, ולהתחיל לבנות פה כל שבוע עוד קומה ועוד קומה שבסוף,

כל המבנה הזה יקרוס על אותם אנשים שמנהלים את העסקים הפרטיים שלהם. אם אתה מוכן להצעה הזאת, בשמחה. אם לא, אני מבקש מהכנסת לדחות את הצעת החוק הזאת, שוב, מתוך ראייה נכונה שצריך לייצר כאן איזושהי הסכמה והתדיינות רחבה, שתיקח בחשבון את כל המכלול, ולא איזשהו תהליך נקודתי.

אני רוצה בעניין הזה גם לומר עוד דבר, צריך לומר את האמת: בנושא הזה באמת שאין קואליציה ואין אופוזיציה. יש הצעות כאלה שבאות מכל צידי הבית, ויש באמת הסכמה על החשיבות של הדברים האלה. אבל אני אומר שוב, חבר הכנסת מאיר כהן: אני מציע לך, תזמין אליך את ראשי איגוד המסעדנים לפגישה. תזמין אותם, תשמע על המצוקות שהם מתמודדים איתן, אלה מצוקות נוראות, מצוקות אמיתיות. בסוף הם גם נותנים שירות, גם מעסיקים אנשים, גם תורמים לכלכלה במשק, גם מתפרנסים בעצמם. אפשר להציע הצעה?

אולי הוא יהפוך את זה להצעה לסדר-היום ונקיים דיון. אני הצעתי, אני בעד. אני חושב שזה נכון. אני לא חושב שזה נכון לדחות סתם את הנושא, כי הוא מצריך בדיקה. אבל צריך להבין שבדרך הזאת קשה, קשה לנו להסכים. קשה לנו לעשות את זה. אני, אדוני היושב-ראש, בעד, אם יש נכונות לזה. הוא רוצה הצבעה. הוא רוצה הצבעה.

אני לא יכול למנוע את זה ממך, חבר הכנסת כהן, זה בטוח. אני רק רוצה, אדוני היושב-ראש, להוסיף עוד דבר

תראו, אנחנו מתלוננים המון על עודף רגולציה. המון המון.

יש רגולציה ורגולציה עודפת ויש ביורוקרטיה וכו' וכו' וכו'. אבל אנחנו, אדוני היושב-ראש, מבלי משים, לצערי הרב, אחראים כאן בכנסת לחלק לא מבוטל מהבעיות האלה. הרצון הזה כל הזמן להביא עוד חוק ועוד שיפור ועוד נטל ועוד דבר יוצר בסוף מצב שכאשר אדם רוצה לפתוח עסק, קשה לו לפתוח אותו, כאשר הוא רוצה לקיים את העסק, קשה לו מאוד לקיים אותו. צריך לומר את האמת, ישראל היא לא מקום נוח לעשות בו עסקים היום, בפרט למי שמקיים ומנסה לנהל עסק פרטי. וכאשר אנחנו באים כאן ועושים ומוסיפים כל פעם עוד דבר נוסף, אנחנו בסוף, אדוני היושב-ראש, אתה יודע, זאת בדיוק התסמונת המסוכנת שאתה מתעסק בפרטים אבל אתה לא רואה את התמונה הכללית. ואכן, כל פרט בפני עצמו הוא מאוד מוצדק, הוא מאוד נכון, אפשר לנמק אותו בהרבה מאוד הסברים, אבל מה לעשות, התמונה הכללית היא תמונה שאנשים לא יכולים לפתוח עסקים, שעסקים נסגרים, שהמשק, במקום להתקדם, מציב כבלים על אנשים שרוצים לייצר יזמויות שהן חיוניות להתפתחות של המשק. אני חושב שבכלל, המגזר של העסקים הקטנים הוא מגזר שיש לו חשיבות עצומה. יש לו תרומה דרמטית לתעסוקה, יש לו תרומה דרמטית לכלל ההכנסות והפעילות הכלכלית במשק. המצב הזה שבו אנחנו מסתכלים על הדברים בראייה שאיננה ראייה רחבה אלא היא ראייה נקודתית, אני חושב שבשורה התחתונה, בסוף, הוא לא נכון. בנסיבות האלה אני מבקש מהכנסת לדחות את ההצעה.

תודה לשר יריב לוין. אדוני חבר הכנסת מאיר כהן, שלוש דקות לרשותך. אדוני השר, תודה רבה על תשובתך.

אני רק רוצה להזכיר שאנחנו באים לכאן ונשמעים מאוד נינוחים ובסדר גמור, כל עוד מדובר בשכר העובדים. אילו רק היינו חושבים, אדוני השר, היות שאני מכיר את זה, הייתי ראש עיר, איזה מיסוי גבוה יש על אותו אחד שיש לו שני עובדים. אם באמת המדינה הייתה רוצה לעזור לו, אתם יודעים כמה אגרות כיבוי, כמה עולה אגרה? אתם יודעים שאותו בעל עסק צריך כל שנה לשלם אלפי שקלים על אגרת כיבוי? אף אחד לא מדבר על זה. אתם יודעים כמה עולה לאנשי עסקים לשלם לעיריות אגרות בנייה? הון תועפות. אתם יודעים כמה מיסים יש על אותם אנשים? כבוד השר,

כמה מיסים יש על אותם אנשים?

פולקמן מטפל בזה, אתה בוודאי יודע. אז תראו במה אנחנו נאחזים. כשמדובר בשכרם של המסכנים האלה, אנחנו קמים ומגינים על העסקים, כשמדובר במיסי מדינה,

אני לא אגיד, חס ושלום, שאין פה אנשים, הזכרתי את רועי, ואני שומע על מה שהוא עושה לטפל בעסקים. אבל אנחנו ככנסת, מה, אנחנו לא בודקים? אתם יודעים כמה משלמים האנשים האלה? ואנחנו שוב חוזרים אדוני היושב-ראש, למי? חוזרים לשכרו של העובד. אז אילו הייתי יודע שבאמת, בכנות, כל הכנסת מתגייסת ומטפלת באגרות שאותם אנשי עסקים צריכים לשלם, ובמיסוי, ומחליטה שאנשי עסקים מקבלים הנחה בארנונה, מי שמעסיק ארבעה וחמישה, לא רק בפריפריה ובאזורי א' פלוס אלא בכל מקום,

אבל אנחנו נותנים דרור להטיל עליהם את כל המיסים שבעולם, וברגע שעולים לכאן ואומרים: חבריא, בואו רגע נשים אותם בצד, ובואו ונחשוב על אותו עובד שמרוויח שכר מינימום וצריך להגיע לעבודה עם חום של 40, כי אם הוא לא יגיע לעבודה הוא לא יקבל את שכרו. ויכול להיות שאנחנו ואנשים ששכרם גבוה, אבל היות שאני גדלתי במקום, היום הוא במצב הרבה יותר טוב,

גדלתי במקום שאנשים חיכו לשכר המעט, כי עם זה הם פרנסו את המשפחות שלהם, ובשבילם להיעדר מיום עבודה, אתה מכיר את זה, מר וקנין, היושב-ראש היקר, בשבילם להיעדר מיום העבודה ולדעת שלא מקבלים שכר על זה, הם היו הולכים בכל מקרה, כדי לפרנס את הילדים.

תודה לחבר הכנסת מאיר כהן. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק דמי מחלה (תיקון תשלום דמי מחלה החל מהיום הראשון להיעדרות), התשע"ז 2017, הצבעה בקריאה טרומית.

ההצעה להעביר לוועדה

50 מתנגדים, 37 בעד. הצעת החוק לא נתקבלה. הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון, תחבורה ציבורית עירונית ללא תשלום ביום הבחירות לצורך הצבעה), התשע"ח 2018, של חברת הכנסת קארין אלהרר.

אדוני היושב-ראש, לא שומעים את הדוברת. אדוני היושב-ראש, שרים ושרות, כנסת נכבדה,

וחלקנו נגיד שיגיע בשעה טובה. אזרחים רבים מתקשים להגיע לקלפיות. מלבד אוכלוסיות מוחלשות, כמו קשישים, אנשים עם מוגבלות ומיעוטי יכולת, גיליתי לאחרונה שגם צעירים שאין להם רכב לא מצליחים להגיע לקלפי ולממש את זכותם הדמוקרטית לשים פתק ולבחור. המצב הזה יצר הרבה מאוד קומבינות. תחבורה ציבורית בין-עירונית חינם קיימת, אבל התחבורה העירונית לא חינמית, ואז, נוצר ה"תן לי ואתן לך": מביאים מוניות, מיניבוסים, ו"בוא, אני אסיע אותך" ו"אתה יודע מה לשים בקלפי". אז הבנו שיש פה בעיה. כבר כמה חודשים שאנחנו עובדים על ההצעה הזאת יחד עם ועדת הבחירות המרכזית, וזה המקום להודות למנכ"לית גב' אורלי עדס ולדין, היועץ המשפטי של הוועדה. הם הבינו שיש פה פער, הוא לא יקר, הוא קטן,

הבחירות הן היום של החגיגה לדמוקרטיה. הצעת החוק הזאת הייתה אמורה לעבור. עברתי שר-שר כדי לראות מי מתנגד. משרד המשפטים אמר: אין לנו עמדה, משרד התחבורה אמר: אין לנו עמדה, כי הכסף כבר קיים, ועדת הבחירות אמרה שהיא תממן את זה. זה אפילו לא עניין כספי. ועדיין, תנחשו מה? ההצעה לא עוברת.

מישהו מפחד מאוטובוסים שנוהרים לקלפיות? מה הפחד? מה, זה יהרוס לכם את הקומבינה? זה לא יביא את הבוחרים שרציתם? זה יהרוס לכם את המוניות? מה העניין? ברור שיש פה שיקולים שהם לא ענייניים בעליל, פשוט לא ענייניים, וחבל. מי שמתקשה ויתקשה להגיע לקלפי, חבריי וחברותיי, הם גם המצביעים שלכם. תתעוררו כבר. די עם המשחקים הקטנוניים, די עם קואליציה אופוזיציה. מה קרה לכם? לאן הגעתם? אני כמובן מבינה שבמשחקי קואליציה אופוזיציה ההצעה הזאת תיפול, ואני אומרת: חבל, חבל מאוד. בהזדמנות הזאת אני רוצה לנצל עוד שתי דקות מהזמן שלי ולציין את השביתה הכי מוצדקת שיש, של המטפלים והמטפלות הפארה-רפואיים, 5,000 איש ואישה שנמצאים בשירות הציבורי, והם רוצים להעניק טיפול למטופלים, ילדים, בוגרים, שזקוקים לטיפולים האלה, זה משפר את איכות חייהם. תתעורר, סגן שר הבריאות ליצמן. תתעורר. הם מחכים שתדבר איתם. הבטחתם רפורמה, והיא עוד לא הגיעה. אני מאוד מקווה שזה ייפתר בקרוב. החיים של האנשים נמצאים על הכף. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת קארין אלהרר. ישיב חבר הכנסת, סגן שר הפנים, משולם נהרי. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, כיום, בהתאם לחוק הבחירות לכנסת , התשכ"ט 1969, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מממנת הסעות בתחבורה ציבורית בין-עירונית בלבד, ביום הבחירות ובסמוך לו, לבוחרים שאינם נמצאים ביום הבחירות ביישוב שבו הם רשומים להצבעה. הצעת החוק מבקשת לקבוע כי ביום הבחירות תהיה הסעה חינם בתחבורה ציבורית לשם הצבעה גם בתוך הערים, ולא רק בדרך בין-עירונית. כמו כן, מוצע כי עלות שירות זה תחולק שווה בשווה בין ועדת הבחירות המרכזית לכנסת למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים. אציין כי שר הפנים הוא השר הממונה, חברת הכנסת קארין. לא מקשיבה לי. חשוב לי מאוד שתשמעי את הדברים. אציין כי שר הפנים הוא השר הממונה על ביצוע הוראות חוק הבחירות לכנסת, אולם האחריות לרוב ניהול הליך הבחירות נתונה לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת, והצעת החוק הנדונה אינה קשורה במישרין לתחומי האחריות של משרד הפנים. ההצעה כשלעצמה היא הצעה מאוד טובה, הצעה שלכאורה צריך לתמוך בה, אבל הנושא הובא בפני ועדת שרים לענייני חקיקה, והוועדה החליטה לדחות בחודש. אני מציע, מישהו יודע להסביר לי? מישהו יודע להסביר לי?

אני מציע, לאחר שהצגת את הדברים פה במליאה, אני מציע להמתין עוד חודש, להביא את זה בפני הוועדה. מצד אחד את אומרת שיש כסף לנושא הזה, ועדת הבחירות אמרה שיש מימון, וכנראה גם המשרד השני, שזה משרד התחבורה, כנראה שמשרד התחבורה גם, לא. משרד התחבורה לא נדרש לשקל, כן, אבל בהצעה שלך זה צריך להתחלק שווה בשווה בין שני המשרדים. את אומרת שיש את הכסף, אז אם יש כסף, וההצעה היא בסך הכול טובה, למה שלא תמתיני לוועדה? הוועדה דחתה את זה בחודש.

הוועדה החליטה לדחות בחודש. אני מציע שהיא, היא מציעה שמה, שכל התחבורה הציבורית הפנימית בעיר תהיה חינם כל היום? היא מציעה שגם הנסיעות הפנים-עירוניות. כל היום?

אז אתה מבין, לא, לא. לפי שוברים. ומאיפה הבן אדם ייקח את השובר? ידונו בזה.

הוא ייסע לוועדת הבחירות, כלומר הוא צריך כסף לנסוע לוועדת הבחירות כדי לקבל שובר. הוא היה מצביע ליד הבית שלו.

אנחנו מתנגדים לעניין. אפשר להצביע?

נצביע. מאחר שהוועדה החליטה לדחות את זה בחודש, אני קורא לחברי הכנסת להתנגד. תודה לסגן השר משולם נהרי. חברי הכנסת, הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון, תחבורה ציבורית עירונית ללא תשלום ביום הבחירות לצורך הצבעה), התשע״ח 2018. מי בעד? מי נגד? קריאה טרומית. שמית? שמית. רבותיי, אני עוצר את ההצבעה. רבותיי, אני לא שמעתי, עוד לפני שלחצתי על כפתור ההצבעה, ביקשו ממני הצבעה שמית. לא שמעתי. למרות הכול, גם ככה ההצעה לא התקבלה.

הם לא רוצים הצבעה שמית. הצבענו. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת.

כדי שאנחנו, דקה אחת, אדוני. כדי שהכול ילך פה על פי התקנון, מאחר שאמרתי שההצבעה היא לא הצבעה, ונכון שהתוצאה מוצאת חן בעיני הקואליציה, אני מבקש, עליזה, אתם רוצים הצבעה שמית או הצבעה חוזרת? חוזרת.

אדוני ימתין דקה אחת. הצבעה חוזרת, כדי שהכול ילך על פי התקנון. הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון, תחבורה ציבורית עירונית ללא תשלום ביום הבחירות לצורר הצבעה),

מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון, תחבורה ציבורית עירונית ללא תשלום ביום הבחירות לצורך הצבעה),

42 מתנגדים, 30 בעד. הצעת החוק לא נתקבלה. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת מיקי זוהר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ועדת הכנסת קבעה את הוועדות הבאות לדיון בהצעות לסדר-היום כדלקמן: ועדת הכלכלה תדון בהצעה לסדר-היום של חברי הכנסת יצחק וקנין, בצלאל סמוטריץ, אחמד טיבי וישראל אייכלר בנושא: הרפורמה במשק החשמל, הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת הכלכלה תדון בהצעה לסדר-היום של חברת הכנסת טלי פלוסקוב בנושא: תוכנית אב לאומית בתחום הזיקנה, ובהצעה לסדר-היום של חברי הכנסת טלי פלוסקוב ונחמן שי בנושא: פגיעה קשה בתנאי ההעסקה של כ-80,000 מטפלות סיעודיות. תודה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת מיקי זוהר. אנחנו עוברים להצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (הוראת שעה), התשע"ח 2018, של חברת הכנסת רחל עזריה. הצעה זו קיבלה פטור מחובת הנחה. עשר דקות לרשותך.

כבוד היו"ר, כבוד השרים, כנסת נכבדה, אני שמחה להציע את הצעת החוק על נותני השירותים בנכס פיננסי. בדיונים שהתקיימו אצלי בוועדת הרפורמות אחד הדברים שעלו זה שיש צו שמסתיים תוקפו ב-1 ביוני, שזה ממש תכף, ובעצם מאותו הרגע כל נותני השירותים בנכס פיננסי, מה שהיה פעם נש"מים, תהיה להם בעיה מאוד קשה מול הבנקים. אני עבדתי כדי לראות איך אנחנו יכולים להתמודד עם הוואקום הרגולטורי הזה כדי למנוע את זה שצו הלבנת הון, יפוג תוקפו. בזכות הלחץ של הוועדה בכל זאת היום הארכנו את הצו, אבל הבעיה היא שבהארכת הצו הרגילה, שזה מה שקרה היום בוועדת כספים, יוצא בפועל שבמשך ארבעה חודשים כל חברות הפינטק במדינת ישראל לא יכולות לקבל רישיון. זהו. זאת תקלה מאוד גדולה.

אנחנו באנו ליו"ר ועדת כספים חבר הכנסת גפני ואמרנו לו: תעשה את הצו לחודש, כי כשאתה מאריך את הצו, זו התוצאה. אם תאריך את הצו בחודש, בזמן הזה נעביר את הצעת החוק הזאת, ואז אחר כך נוכל להמשיך. אז לחודש לא יהיה אפשר לתת את הרישיונות, אבל אחר כך יהיה אפשר לתת. גפני התעקש. עכשיו אתה שואל, כבוד סגן השר, למה הוא התעקש. אמרנו לו: למה? מה אתה מעניש פה, על מה אתה מעניש את כל חברות הפינטק במדינת ישראל? רק שלשום חברת פינטק שנותנת משכנתאות חברתיות סוף-סוף קיבלה רישיון, אחרי שהם עובדים חודשים. אם הם לא היו מצליחים לקבל את זה שלשום, עכשיו ארבעה חודשים הם לא יכולים לקבל. שאלנו אותו: למה אתה מתעקש? אז הוא אמר: זה עונש בגלל שהחוק הזה עבר בוועדת רפורמות. תקשיבו טוב: ארבעה חודשים, כל חברות הפינטק במדינת ישראל לא יוכלו לקבל רישיון,

הוא רצה שהחוק יהיה אצלו, החוק המקורי, ועכשיו הוא מעניש את כל חברות הפינטק במדינת ישראל בגלל שהחוק היה בוועדה אחרת ולא בוועדה שלו. עכשיו תקשיבו, פוליטיקה זה לגמרי לגיטימי, וכולם עושים פה לכולם תרגילים, והכול בסדר. אבל הפוליטיקה הזאת, רק אנחנו אמורים לשלם את המחיר. לא יכול להיות שכל חברות הפינטק במדינת ישראל ישלמו את המחיר בגלל שגפני מחליט לעשות פוליטיקה, יו"ר ועדת כספים. זה לא רק מיותר, זה גם בדיוק מהדברים שמוציאים שם רע לכנסת. לצערי, זה מה שקרה. חברות הפינטק זה המקום שבו אומת הסטרטאפ, הסטרטאפ ניישן שלנו, אנחנו הכי חלשים, בגלל הדרך שבה הבנקים מתנהלים, ולכן החוקים האלה הם כל כך כל כך חשובים, כדי לאפשר לחברות האלה לצלוח ולהצליח. והמטרה שלנו היא בסופו של דבר לגרום לכך שגם בתחומים האלה החברות בארץ יצליחו. כיום מה שקורה זה שמגיעות חברות, ובגלל שהן לא יכולות לקבל את הרישיון, בגלל שלוקח זמן, הן מגיעות והמשקיעים בורחים בדרך. הם מאבדים את כל הכסף שהיה

הם לא מצליחים לפעמים אפילו לפתוח חשבונות בנק. יש פה תהליך מתמשך של הבנקים שמתעללים, ובסופו של דבר פוגעים מאוד בכל המהלכים האלה, גם של הנש"מים וגם של חברות הפינטק, ולכן אני הצעתי את הצעת החוק הזאת. אני מאוד מאוד מקווה שגפני יתעשת ויבין שעם כל הכבוד, כל המשחקים הפוליטיים, לא יכול להיות שמי שישלם את המחיר יהיה בסופו של דבר חברות הפינטק, לא יכול להיות שההייטק בישראל ישלם את המחיר על העניינים הפוליטיים, שאני בטוחה שאפשר לפתור בצורה סבירה יותר. אני מבקשת שתצביעו בעד. זו הצעת חוק שנועדה לסייע לחברות הפינטק, לגרום לכך שגם בתחום הזה נוכל להיות אומת סטרטאפ ולהצליח להביא לפה הרבה מאוד כלכלה חזקה. אני אסיים ואני אומר שאני מאוד גאה לעסוק בדברים האלה. יש פה הזדמנות עצומה עבורנו כמדינה, ואם רק נשחרר את החסמים שנמצאים, ועל זה אנחנו עובדים כל היום, אני בטוחה שאנחנו נוכל לעשות את העבודה.

תודה לחברת הכנסת רחל עזריה. אדוני סגן שר האוצר יצחק כהן, אין צורך בתשובה, אתה יכול להגיד מהמקום. ודאי, אנחנו יודעים שהוא

כיושב-ראש ועדת האתיקה, אני מקווה ששמעת את הדברים שאמרה חברת הכנסת עזריה. אני גם נכחתי בדיון, והצבעתי עם מה שרצה יושב-ראש הוועדה, כי אחרת היינו בכאוס יותר גדול. אז השאלה, את מי מענישים. מענישים את המדינה?

מענישים את הכלכלה

שאפשר להעביר את זה עכשיו ולגמור את זה בשבוע הבא בשנייה ושלישית. הכול תלוי בך.

אשר על כן, אני אומר שאנחנו נצביע בעד. אפילו ועדת השרים תומכת בהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (הוראת שעה), ואני מבקש מכולם להצביע בעד. הצעת חוק מצוינת. תודה רבה. תודה לסגן שר האוצר יצחק כהן. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (הוראת שעה), של חברת הכנסת רחל עזריה. מי בעד? מי נגד? קריאה טרומית.

את יכולה לבקש בשבוע הבא עוד פעם ביום שני פטור מחובת הנחה ולגמור את כל התהליך בשבוע הבא. ההצעה להעביר את הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (הוראת שעה), התשע"ח 2018, לוועדה המיוחדת לדיון הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק עבודת נשים (תיקון, תקופת לידה והורות לבן זוג של עובדת שילדה יותר מילד אחד) ובהצעת חוק לתיקון פקודת רכב מנועי (מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח) נתקבלה.

אין

הפתרון שניתן היום הוא באמצעות סייעות. לא תמיד ניתן ולא תמיד מאשרים סייעת לילד אלרגי, גם הסייעת שמאושרת מאושרת לכמה שעות בלבד ורק עד לכיתה ב', ומכיתה ג' הסייעת

החינוך שהחוק יקודם בשלב זה בקריאה טרומית ויצא חוזר מנכ"ל, יצא חוזר מנכ"ל שיפרט את כל הסוגיות ואיך יטמיעו את הסביבה הנקייה מאלרגנים בבתי

החינוך הם כמיליארד ש"ח למיליון תלמידים. צריך לטפל בזה ולבטל את זה. יש את סוגיית התל"נים במערכת החינוך, והיא הולכת וגדלה ומתעצמת ונושקת ל-4 מיליארד ש"ח, שוק פרוע ללא פיקוח ובקרה. אנחנו מאלצים את משרד החינוך, והוא מקיים, אבל לא די. לגבות מהעשירים לרשתות חינוך ולרשויות מקומיות, מילא. אני מכיר בזכות, למרות התפיסה החברתית שלי, אני מכיר בזכות של הורים לתגבר בית ספר מיוחד,

תחת כללים נוקשים, מחוץ לשעות התקן, לא על חשבון שעות התקן, לפי כללים מסוימים, תגבור של בתי ספר שרוצים להיות ייעודיים,

ורוצים לתת עוד שלוש שעות, ומי שהולך לשם ללמוד זה על דעת זה, וגם שם, לקבוע כללים נוקשים. אבל התפתחה תרבות של גביית תל"נים על כל דבר שזז במשרד החינוך. הביקורות שנעשו גילו שלא רק שלאותם בתי ספר לא הייתה בכלל עילה לגבות, גם שעות התקן שהם מקבלים, הם מחלקים אותן בצורה כזאת במערכת השעות שגם את שעות התקן הם לא מקיימים, ואותו בית ספר עוד גבה כ-8,000 שקל בשנה. גוררים רגליים כולם. אתמול באו כל המצקצקים בלשונם, ואני פונה פה לפורום הנהגת ההורים, שיש לנו שיתופי פעולה אדירים, הם ישבו איתי ואמרו:

השנה באמת שאין עילה לנהל מלחמה, שנה שבה השקיעו גם האוצר, שר האוצר,

בדחיפה של ועדת החינוך ובשיתוף פעולה של ההורים, והייתה הורדה של נטל משמעותי מההורים בהוצאה על חינוך.

אביא לכם כמה דוגמאות, כגון בתי הספר בחגים חנוכה ופסח, סבסוד הצהרונים, ואני לא אמנה עוד כמה סעיפים, שזה אלפי שקלים. הם הסכימו איתי, ולא רק זה, שר החינוך, כצעד שיש בו אמירה, הסכים להקצות עוד 30 מיליון ש"ח. הוא אמר לי: תבחרו סעיף ותתחילו לבטל. נכון, 30 מיליון ש"ח זה לא הרבה, אבל הצלחנו. אמרנו: נקל על המשפחות הצעירות, נפטור אותן מתשלום על סל תרבות בכיתות א' וב' 30 מיליון ש"ח. הסכימו. הלכו לקבל את הסכמת ההנהלה של ההנהגה,

בסדר, לגיטימי. תבואו לוועדה, תאמרו, תציינו. להוציא הודעות שקריות לתקשורת על כביכול מחטף, לא תואם, לא דובר? אני רוצה לומר לכם שלראשונה הגשתי תשלומי הורים בגב זקוף, אבל בעיניים קצת מושפלות, כי אני באמת שואף לבטל תשלומי הורים, אבל השנה באמת שהיה אפשר להעביר את תשלומי ההורים בלי להכות על החזה. אני רוצה לומר בקטע הזה שההורים יודעים ומרגישים זאת. מה שנעשה במשרד החינוך בהזרמת המשאבים בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, זה לעילא ולעילא. ואני מודיע, אני עדיין שואף אני בכלל שואף ליישם מנגנון גבייה חלופי, לבטל בכלל את, או שהאוצר יביא את מקורות המימון או מנגנון גבייה חלופי בתוספת של אפס נקודה משהו.

דוח הביטוח הלאומי. אדוני, יוסי יונה, התבטאת די והותר. אני משלים את הפערים מולך בוועדה. אני רוצה לומר לחברי הכנסת: תהיו שלמים וגאים על שבאמת בזכות המאבק המשותף של כולנו בבית הזה הצלחנו להביא משאבים נוספים למערכת החינוך. ולסיום, לא לשכוח: אנחנו עוסקים בהצעת החוק לסביבה נקייה של בתי ספר מאלרגנים לטובת הילדים האלרגיים.

תודה ליושב-ראש ועדת החינוך חבר הכנסת יעקב מרגי. ישיב סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש.

בשביל מרגי, בעיניים עצומות. לא צריך. בשביל מה?

היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק זו נדונה בוועדת השרים לענייני חקיקה בישיבתה ביום 27 במאי 2018. החלטת ועדת השרים הייתה לתמוך בהצעת חוק זו בקריאה טרומית בלבד. לתפיסת גורמי המקצוע במשרד, אכן נכון וראוי לקבוע כי מוסדות חינוך מסוימים יהיו נקיים מאלרגנים, בהתאם לאוכלוסיית בית הספר. לפיכך, תיבחן האפשרות, בשיתוף חבר הכנסת המציע, אני מציע לחבר הכנסת המציע לשמוע מה שאני מציע, לפיכך, תיבחן האפשרות, בשיתוף חבר הכנסת המציע, לעגן את נושא הסביבה הנקייה במוסדות החינוך, אם באמצעות תיקון חוזר המנכ"ל הקיים ואם באמצעות תיקוני חקיקה, אם יש צורך בכך, וזאת על מנת להבטיח סביבה בטוחה ונקייה עבור תלמידים הסובלים מאלרגיה למוצרי מזון. לאור האמור, מוצע להצטרף לעמדת הממשלה ולתמוך בהצעת החוק. משרד החינוך ימשיך לבוא בדברים עם חבר הכנסת המציע הרב יעקב מרגי, יושב-ראש ועדת החינוך והתרבות של הכנסת. תודה. תודה לסגן השר חבר הכנסת הרב מאיר פרוש. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק סביבה בטוחה ונקייה מאלרגנים במוסדות חינוך (תיקוני חקיקה), של חבר הכנסת יעקב מרגי וקבוצת חברי הכנסת.

ההצבעה בקריאה טרומית. ההצעה להעביר את הצעת חוק סביבה בטוחה ונקייה מאלרגנים במוסדות חינוך (תיקוני חקיקה),

לוועדת החינוך,

והספורט נתקבלה. 32 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

החוק עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת החינוך להכנתה בקריאה ראשונה. הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון,

התשע"ח 2018, של חברת הכנסת יוליה

עשר דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אני אנסה לקצר, למרות שהנושא הזה הוא דרמטי. זה כמו המחלף הענק שאתה מנסה לבנות פה בכניסה לירושלים, זה עוד יותר גדול מזה. דברים טובים עושים מהר. יכול להיות שאתם רואים כותרת, והנוסח של הצעת החוק מאוד קצר, אבל הצעת החוק הזאת נוגעת ותשפיע בסוף,

על יותר מ-400,000 איש שהם עובדי קבלן. אני לא סגורה על המספר הזה, יכול להיות שהוא עוד יותר גדול, כי אנחנו לא יודעים באמת כמה עובדי קבלן יש לנו, זה סוד שלא הצלחנו לפצח עד הסוף. יש לנו עובדי קבלן גם בהוראה, חבל ששר החינוך לא שומע אותי, יש לו במשרד החינוך 18,000 מורים עובדי קבלן, יש לנו כמובן מאבטחים ועובדי ניקיון, שזה ידוע, יש לנו אנשי מחשבים, כשחושבים שמי שעובד בהייטק או במחשוב הוא מסודר והכול בסדר, גם הם עובדי קבלן. והמעסיקה הגדולה, אגב, היא המדינה, שמנסה להוציא הכול החוצה ולוקחת את החברות החיצוניות לספק את השירותים הללו, עובדות במעבדות, בכל מקום יש לנו עובדי קבלן או עובדי שירות שהם בעצמם לא יודעים שהם כאלה. מה קורה, חבריי חברי הכנסת, כשחברה קבלנית מתחלפת? היה מכרז לחמש שנים, המכרז נגמר, מכרז חדש, באה חברה חדשה. מה קורה עם אותם עובדים? מה הזכויות שלהם? למי הם שייכים, אם בכלל? מה, הם חבילה עוברת, שהולכת יחד עם החברה הקודמת, או שיש להם זכות להישאר באותו מקום עבודה,

איפה שהם התרגלו? למשל פה בכנסת יש הרבה עובדי קבלן שנותנים שירותים כאלה ואחרים לכנסת. אז אם מחר הקבלן, החברה לא תזכה במכרז, ויגידו להם: לא, אתם יותר לא תעבדו בכנסת, אתם מחר תעבדו בחיפה, כי קיבלתי שם מכרז חדש. אבל הבן אדם הזה כבר התרגל לעבוד פה, זה נוח לו מסיבות משלו, הוא רוצה להישאר פה. היום, מה אומרים לו? אם אתה רוצה, תתפטר, ואתה לא תהיה זכאי לשום דבר, אם בכלל נוכל לשחרר אותך, אם בכלל, כי יכול להיות שאתה חתום על חוזה. הצעת החוק הזאת משנה את המצב בעצם בשני דברים: אם מתחלפת חברה קבלנית ונכנסת חברה חדשה, והעובד רוצה להישאר באותו מקום עבודה פיזי אצל אותו מזמין שירות, הוא יהיה זכאי לכך, בתנאי שהמעסיק החדש רוצה אותו. זאת אומרת, אנחנו רוצים שני דברים: העובד רוצה להישאר, והחברה החדשה רוצה אותו. אם החברה הקודמת רוצה אותו, הוא עובד מצטיין והם צריכים אותו וכו' שישלמו יותר כסף, והעובד אולי ילך איתם למקום אחר. אבל אנחנו מקנים לעובד זכות להישאר באותו מקום עבודה פיזי, בתנאי שהוא רוצה והחברה הקבלנית החדשה רוצה אותו. וזה ייחשב לסיבה לקבלת פיצויי פיטורים. זאת אומרת, העובד שעובד בחברה קבלנית, ושכל חמש שנים או שלוש שנים החברה מתחלפת, והוא צריך להתפטר כי אולי הוא רוצה להישאר פה, ואז הוא מאבד את כל הזכויות הסוציאליות שלו, הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים. זאת אומרת, בחוק הזה אנחנו נותנים לעובדים גם ביטחון תעסוקתי. הלוואי שהיינו יכולים לקלוט את כולנו בהעסקה ישירה.

אבל כל עוד זה לא המצב, ואנחנו לא יכולים, ויש לזה סיבות כאלה ואחרות, אנחנו חייבים לתת לאנשים ביטחון תעסוקתי, שהם ימשיכו לעבוד באותו מקום עבודה, ואנחנו שומרים להם על הזכויות הסוציאליות שלהם. כי בצורה כזאת אדם יצבור במשך שנים את קופת הפיצויים שלו, וכשהוא יגיע לגיל פרישה,

הוא יוכל לקחת את זה, לא כל כמה שנים כל הכספים האלה ירדו לטמיון או יישארו בקופת המעסיק שלו. מה שכן, מזמיני שירות, המדינה או קבלנים גדולים, במקרה הזה הכנסת, הם כבר מפרישים את כל התנאים הסוציאליים של אותו עובד לאותו קבלן שירות, זאת אומרת, אין פה הוצאות נוספות למדינה. זה עושה פשוט סדר וצדק, כי ככה, אם בן אדם רוצה להישאר באותו מקום עבודה ולא לעבור למקום אחר שמזמינים אותו לשם, כל קופת הפיצויים שלו הולכת לטמיון, אז אנחנו מסדרים את הנושא הזה. בן אדם יוכל להישאר באותו מקום עבודה, אם הוא רוצה וקבלן השירות החדש רוצה אותו, וזה ייחשב סיבה לקבלת פיצויי פיטורים.

תודה רבה, אדוני. ושוב, זה מסדיר את יחסי העבודה בין כל שחקני המשק, מזמיני שירות, קבלני שירות והעובדים. בגלל זה בעצם החוק הזה, שהסברתי ודיברתי והשקעתי. היו פה התנגדויות, מן הסתם, ובסופו של דבר זה עשה שכל וכולם הבינו שזה טוב, כי זה מסדיר את כל המשולש הזה, ובעצם מסדיר את מעמדם של עובדי קבלן, שהם לא חבילה עוברת, וגם דואג לרצף התעסוקתי והפנסיוני והכלכלי של אותם עובדים. בגלל זה אני מאוד מקווה שהכנסת תתמוך בהצעת החוק, ושאנחנו גם נעביר את זה בוועדת העבודה והרווחה במהירות שיא, חבל שזה קורה רק עכשיו, וטוב שזה קורה כבר עכשיו, ושאנחנו נסיים את החקיקה הזאת עוד במושב הקיץ. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי. יעלה שר התחבורה וישיב בשם שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. אדוני שר התחבורה והבטיחות בדרכים, השר ישראל כץ. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בתשובה על הצעת החוק, נאה דורש, נאה מקיים. שתי דקות, נכון? כבר עכשיו הוספת חצי דקה. ככה אומרים בדבר תורה: נאה דורש,

העיקרון שבבסיס ההצעה הוא ראוי ונכון, אני משיב בשמו של שר העבודה,

והשירותים החברתיים, העיקרון בבסיס ההצעה הוא ראוי ונכון.

המשרד סבור כי נכון יותר שהתיקון ייקבע בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 1963, ולא בחוק העסקת עובדים, אשר עוסק בכללי הרישוי של קבלני כוח אדם ושירות, וכן בהשוואת תנאי עבודה. מפסיקת בית הדין הארצי לעבודה ובתי הדין האזוריים עולה כי יש להכיר בזכות של עובדי קבלני כוח אדם או שירות לקבל פיצויי פיטורים עקב החלפת המעסיקים גם אם עובדים אלו ממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה או גם אם סירבו להצעה למקום עבודה חלופי. יצוין כי גם בהסכם הקיבוצי שהורחב בענף הניקיון והאחזקה יש הוראה שלפיה במקרה של חילופי מעסיקים, עובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מהמעסיק היוצא אם המשיך לעבוד אצל המעסיק הנכנס. בית הדין הארצי פסק כי התועלת בעניין זה היא גם למעסיקים, מהטעמים האלה: ראשית, קבלן המתחיל לספק שירותי ניקיון במפעל לא ימצא עצמו אחראי לחובות של הקבלן הקודם, שנית, נחסך הצורך לערוך התחשבנות בין קבלן הניקיון לבין מקבל השירות בגין חובות עבר לעובדים, ונוסף לכך, החברה החדשה מקבלת תשלום עבור שירותים שהיא מספקת בתקופה שתחילתה לאחר הזכייה במכרז, ולכן עלות העבודה במקום אינה כוללת את חובותיו של הספק הקודם. ועדת השרים החליטה לתמוך בהצעת החוק, בכפוף להסכמה ותיאום עם משרד האוצר, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד המשפטים ומשרד הכלכלה והתעשייה. ההצעה תוחזר לפני קריאה ראשונה לדיון בוועדת השרים.

מסכימה לתנאים?

אני מודה לשר התחבורה והבטיחות בדרכים, השר ישראל כץ. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון, פיצויי פיטורים), של חברי הכנסת יוליה מלינובסקי, רוברט אילטוב וחמד עמאר. מי בעד? מי נגד? הצבעה בקריאה טרומית. ההצעה להעביר את הצעת חוק הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון, פיצויי פיטורים), התשע"ח 2018,

31 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית, ותועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנתה לקריאה ראשונה. אנחנו סיימנו את החקיקה. ונעבור להצעות לסדר-היום. הצעה ראשונה, הצעה לסדר-היום בנושא: ארגון ההכנה המרכזי לגיור בישראל בסכנת סגירה, מס' 10148. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת עליזה לביא. איננה? חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, מה קורה? טוב, נעבור להצעה השנייה. איילת נחמיאס ורבין פה? טוב, אני מבין שאין, חברי הכנסת לא נמצאים, אז אין מה לעשות. אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום בנושא: המחלקה ההמטו-אונקולוגית לילדים בבית החולים הדסה,

10151, 10152, 10153, 10162 ו-10173. אני נמצאת.

אני קראתי את ההצעה הראשונה, ארגון ההכנה המרכזי לגיור בישראל. עליזה לביא לא פה וגם יוליה לא פה. אל תבלבלו אותי. עברתי להצעה השנייה לסדר-היום. ההצעה השנייה לסדר-היום,

יש לנו את איילת נחמיאס ורבין,

יעל גרמן. כן, בסדר, לא דילגתי על אף אחד פה.

לא,

כבר נגמר הסיפור, את לא יכולה לעלות. יעל גרמן.

אני אאפשר לך אחר כך.

חברת הכנסת גרמן, אנחנו לא נקפח את איילת, לא נקפח אותה. לא, אבל פשוט הקדימו את זה כל כך באופן משמעותי. מה נעשה? בסדר, אני אאפשר לך. הכול בסדר.

חברתי חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, הסירי כל דאגה מליבך, אני אאפשר לך לדבר בזמן שלך.

וגם אני לא רוצה שתתנשפי פה על הדוכן ככה. לאט-לאט, בסבלנות. לא, אני לא התנשפתי, אני פשוט הייתי מופתעת. הכול בסדר.

אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי, מי שהגישה ויזמה את ההצעה לסדר-היום זו חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, שבאמת מלווה, כמוני, את הנושא ממש מראשיתו. אני חושבת שזה נושא שאנחנו חייבים להתערב בו. כאשר לפני שנה שמענו על המשבר בהדסה וראינו איך לילדים חולי הסרטן אין מקום והם נאלצים לרדת במשך שעה ורבע לבית חולים שמרוחק ממקום מגוריהם, אמרנו: אולי הדברים יסתדרו ואולי באמת זו רק בעיה ארעית.

חברתי איילת ואני דיברנו על כך שלא יכול להיות שבירושלים, שמונה היום קרוב למיליון תושבים, לא יהיו שתי מחלקות המטו-אונקולוגיות שיטפלו בילדים, מה עוד שאנחנו יודעים שהמשבר בבית חולים הדסה, במחלקה, לא פסק, זה משבר מתמשך, אנחנו שומעים את זה מצוותים, אנחנו שומעים את זה מהורים, אנחנו שומעים את זה מהרופאים ומהאחיות. והשאלה שלי היא מדוע משרד הבריאות ושר הבריאות, הינה, הוא נכנס כרגע, מדוע שר הבריאות, שנכנס כרגע, מסרב לפתוח עוד מחלקה בשערי צדק. בשערי צדק מוכנים, מסוגלים. יש להם את הידע, יש להם את כל מה שצריך כדי לפתוח עוד מחלקה ועל ידי כך להקל גם על ההורים וגם על הילדים, שכפי שאמרתי עוד נאלצים היום לנסוע לבית החולים בילינסון, לבתי חולים שנמצאים באזור תל אביב ופתח תקווה. זה לא יעלה על הדעת. לי נראה שזו החלטה קטנונית, שנובעת מאיזשהם מניעים נסתרים, שהייתי רוצה להבין אותם. ובכל מקרה, אני פונה פעם נוספת ומבקשת לשקול בחיוב הקמת מחלקה המטו-אונקולוגית נוספת בשערי צדק, למען הילדים חולי הסרטן. תודה לחברת הכנסת יעל גרמן. תעלה חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. שלוש דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש. תודה רבה, סגן השר, וטוב שאתה נמצא כאן. אנחנו מנהלים בעניין הזה שיח כבר למעלה משנה. אני רוצה, בראשית דבריי, אם מותר לי, לציין את הילדים והילדים הבוגרים יותר שנפטרו במהלך השנה החולפת, את חלק מהמשפחות האלה, אדוני סגן השר, אתה ביקרת בניחום אבלים: מיראל הקטנה, תהילה ברדוגו, קורל משעלי, רענן גיגי, אייל גבל, שנפטר ממש לא מזמן, ויובל טל, שאני מוכרחה לספר לכם שזה סיפור קשה במיוחד, כי לפני למעלה משנתיים, עוד הרבה לפני שהתחיל המשבר במחלקה, פגשתי אותו כשבאתי לחלק משלוח מנות בבית החולים. ראיתי אותו, את המשפחה שלו ממש אחרי האבחון. זה ממש שובר לב, העניין הזה. אדוני סגן השר, אנחנו לא חייבים להסכים על הכול, אפילו לא על כל העובדות, אבל יש דבר אחד שהוא קריטי בעיניי, וזה העובדה שהעומס בבית החולים שניידר עלה ב-175% בשנה החולפת. בבית החולים הדסה אני לא הייתי מאז המשבר.

פרסונה נון גרטה שם אצל המנכ"ל, אבל, ואני אשמח ללכת איתך למחלקה, אם אתה תיאות ללכת איתי, אני אשמח ללכת ולראות איתך מה קורה שם. משום שדבר אחד ברור: כששישה רופאים מומחים בהמטו-אונקולוגיה, שלקח 15 שנים להכשיר אותם למומחיות המטו-אונקולוגית, בין שמדובר בגידולים במוח, בין שמדובר בלוקמיה, לא משנה באילו סוגי סרטן בילדים, וכשישה רופאים כאלה אינם חלק מהמערכת שמטפלת במומחיות בעניין הזה, הרי שאנחנו חסרים צוותים רפואיים. אין אין-סוף רופאים, אתה יודע את זה, אדוני סגן השר. אין בלי גבול.

אני זוכרת את המאמצים שאתה עשית כדי למצוא רופאים מומחים שיבואו להדסה. אתה יודע על בשרך כמה זה בעייתי. כדי שבהדסה יהיו רופאים, יש המטו-אונקולוג שלקחו אותו ממאיר, כי היה צריך בהדסה, אז במאיר אין המטו-אונקולוג. הדיון בשאלה אם שערי צדק נהגו או לא נהגו כמו שצריך, אפשר לדון בשאלה הזאת, היא שאלה לגיטימית, אבל בשאלה הזאת צריך לדון רק אחרי שאנחנו יודעים שיש פתרון לכל ילדי ירושלים. והאמת היא שצריך לדון בשאלה, חברתי יעל גרמן, אם יש מספיק המטו-אונקולוגים מומחים לילדים בכל הארץ, כי אם היית שואלת אותי, מקריית שמונה לרמב"ם זה שלוש שעות להגיע. הרי ילדים כאלה, עם חום גבוה, לא יכולים להיות שם, ולא יכולים לנסוע יותר מ-20 דקות. אני ליוויתי את המשפחות האלה מאוד מאוד מקרוב. יש משפחה אחת שיקרה לי במיוחד, משפחת יקיר, אבל יש עוד משפחות, משפחת בן דור ומשפחת בניטה. באמת, אני אוהבת את המשפחות האלה מאוד. לשמחתי גם סגן השר פגש את חלקן לא מזמן. אני אומרת לכם, אני ליוויתי אותם כשהם נסעו לשניידר, ואני ראיתי את הדברים האלה. הדברים האלה הם כנגד ההיגיון הבריא, ומזה לא חסר לך, אדוני סגן השר. אני רוצה לבקש ממך לעשות שני דברים. גם אם אתה היום תודיע שוב שאתה לא מסכים לפתוח מחלקה נוספת בשערי צדק, אני רוצה לבקש ממך שני דברים: האחד, שאתה באופן אישי תתגייס להחזרת פרופ' מיקי וינטראוב וכל המומחים לתחום המומחיות שלהם. אני לא יודעת איך, אני לא יודעת לאיזה מבתי החולים, סגן השר אולי יודע טוב ממני. והדבר השני שאני רוצה לבקש ממך, שהילדים שזוכים למעקב מהרופאים שלהם שכיום לא נמצאים בהדסה,אני מבקשת ממך שתזכה אותם בחנינה ממך, שאתה תאמר שהם יכולים לטפל ולעקוב אחר הילדים האלה, כי מיקי וינטראוב היום יושב בבית חולים לשיקום. אני מצטערת, איש מוכשר כזה, גם אם לא אוהבים אותו,

איש מוכשר כזה לא יכול להיות בית חולים שיקומי. זה פשוט לא הגיוני, אדוני סגן השר. אני אסיים, כמובן. סליחה, אני משכתי יותר את הזמן. תודה. מי שמכיר, רק משפט אחרון. נתתי לך. מי שמכיר את הקשר שלי, מי שמכיר את הקשר שלי עם המשפחות האלה יודע שכל מה שאני מחפשת זה שלמשפחות האלה יהיה קצת, קצת פחות קשה. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. יעלה חבר הכנסת דב חנין, ואחריו, חברת הכנסת רחל עזריה. אדוני חבר הכנסת דב חנין, שלוש דקות לרשותך. הדוכן פה מקולקל, לתשומת ליבה של המזכירות. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, עמיתיי חברי הכנסת, זו הצעה לסדר-היום שהייתי מאוד מאוד שמח שלא להגיש אותה. הייתי שמח שלא להגיש אותה והייתי שמח שלא לחזור ולהתייצב על הדוכן הזה של הכנסת עם אותה בעיה קשה של הילדים חולי הסרטן והוויכוח הקשה שמתנהל סביב בית החולים הדסה עם הרופאים שם. אדוני סגן שר הבריאות, אנחנו עוסקים בסוג של טרגדיה. גם אני בקשר עם המשפחות, בוודאי פחות מחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, שבאמת מלווה את הנושא במסירות גדולה מהרגע הראשון, ואני רואה את הסבל, גם של הילדים, ואת הכאב של המשפחות. וזה סבל וכאב שחלק מהם לא בשליטתנו, חלק לא בשליטתנו, מחלות קשות ומצוקה קשה. השאלה הגדולה היא האם אין חלק מהכאב ומהסבל הזה שהוא כן בשליטתנו ושאיתו צריך, ואולי אפילו חייבים, להתמודד. אני יודע שהסיפור הזה הוא סיפור מאוד מאוד מורכב, שהפרשה הזאת היא מאוד מורכבת, ואני גם רוצה להגיד לך, אדוני סגן השר, שאני משוכנע שבסיפור הזה כנראה שאין צדיקים גמורים, כל אחד עשה שגיאות במהלך הדרך. אבל התוצאה היא תוצאה רעה. התוצאה היא תוצאה רעה, שבה סובלים ילדים, שבה סובלות משפחות, שבה אנחנו לא נותנים את הפתרונות הכי טובים שאנחנו יכולים לתת בתור מערכת בריאות. התוצאה היא רעה גם במעגל של הילדים והמשפחות וגם ברמה של המערכת. אני מסכים לשורה התחתונה בדבריה של חברת הכנסת נחמיאס ורבין, שהמציאות הזאת שבה יש לנו רופאים, שבלי קשר לשאלה אם הם התנהגו בסדר או לא התנהגו בסדר, על זה בהחלט אפשר להתווכח, אבל אין ויכוח על זה שמבחינת הידע שלהם והכישרון שלהם הם אנשים מוכשרים מאוד בלעזור לבני אדם, לעזור לילדים,

כשאנשים כאלה לא עובדים בתחום המקצוע, לא פועלים כרגע בתחום המקצוע, זה פשוט טרגדיה. ולכן, הפנייה שלי אליך, אדוני סגן השר, היא להיכנס בעובי הקורה. אני מכיר אותך כאדם עם חוש מעשי מאוד מאוד חד ומאוד מאוד עמוק. אני לא יודע מהו הפתרון, אבל אני משוכנע שאם אתה תיכנס בעובי הקורה, ואני יודע שכבר ניסית, אתה תוכל להוביל לפתרון כאן, לתועלת הילדים, לתועלת המשפחות, לתועלת המערכת הרפואית בישראל. תודה רבה.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. תעלה חברת הכנסת רחל עזריה. אחרון הדוברים, יהודה גליק איננו, אז ישיב סגן השר מייד בסיום דבריה של חברת הכנסת רחל עזריה. שלוש דקות, חברת הכנסת רחל עזריה, לרשותך. כבוד היו"ר, כבוד השרים, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, די,

ניסינו את המסלול הזה של לדרוש בכוח ממיקי וינטראוב, מהרופאים, של לנסות לשנות את מה שקורה בהדסה, המחיר הוא כבד מדי. ואני מאוד מבינה את הרצון של משרד הבריאות שלא לפתוח שני מרכזים המטו-אונקולוגיים באותה עיר, אבל זה לא עובד, והמחיר הוא שבסוף כמעט כל ילדי מערב ירושלים, מה שנקרא, נוסעים לקבל טיפול בעיר אחרת במרכז. זה לא אמור להיות ככה. אני מבינה שכולם עשו פה טעויות, ואני מבינה שזה נהיה מאוד פוליטי. אבל אני חושבת שבסוף, אני פונה אליך, סגן השר, בסוף אנחנו בבית הזה חייבים להיות מבוגרים אחראים, אפילו אם כולם עושים את כל הטעויות ועושים דברים שלא אמורים לקרות. אני חושבת שבנושא הזה נעשו אלף טעויות, ואני אמרתי בזמנו גם להורים וגם לרופאים כשהיה הגישור בבית המשפט העליון אני ממש התחננתי בפניהם לוותר קצת,

בכל זאת להגיע למשהו. אני חושבת שגם הייתה שם הזדמנות,

היה שם איזשהו רגע שזה כן היה יכול לקרות. לצערי, זה לא קרה. אבל חלפה שנה, חלף המון זמן, והילדים בסוף משלמים את המחיר. אני לא יודעת איך להסביר שבסוף אנחנו גורמים לכך שילדים קטנים חולי סרטן נוסעים שעה ומשהו למרכז הארץ, ושהעיר הגדולה בארץ, עם 900,000 תושביה, לא מצליחה לקבל מרכז המטו-אונקולוגי טוב לילדים שהם יוכלו לקבל בו את הטיפול הראוי. העובדה שיש הרבה יותר מטופלים פלסטינים, או מהגדה, ויש הרבה יותר מטופלים שמגיעים מחו"ל, מספיק, ניסינו את המסלול הזה. המסלול הזה הוא לא טוב. אני חושבת שהאחריות שלנו לילדים זה לחפש את הפתרון, בעיניי, בדמותו של בית חולים שערי צדק. אני מבינה שיש חשש מאוד גדול, וזה מה שעלה כל הזמן, שאם נאפשר פתיחה או מעבר של רופאים ממחלקה אחת למחלקה אחרת, זה מה שיקרה בכל בתי החולים בארץ. אז בואו נגדיר כלל, שאם היה רצון ולא נתנו, ואז הייתה פנייה לבג"ץ ולא נתנו, ואז היה גישור ולא נתנו, ואז חלפה שנה ועדיין המחלקה בהדסה לא הצליחה לתת את המענה שהיא הייתה צריכה, אם יש מצב כזה ועדיין רוצים לפתוח מחלקה אחרת, בבית חולים אחר,

אני לא מאמינה שיקרו עוד הרבה מקרים כאלה. זה באמת מקרה שבו כל הטעויות האפשרויות נעשו, אנשים רבו וסתם עניינים של clash בין-אישי ושל ניהול חדש בבית חולים. כל מה שהיה יכול לקרות קרה, אבל בסוף בסוף, בשורת התוצאה, יש פה הרבה ילדים שסובלים. ואני מאוד דואגת, לא רק לילדים שנמצאים כבר בטיפולים, אלא לעובדה שבעצם לעיר הגדולה בארץ אין מענה, ואין שום סיבה שזה יקרה.

אני מציעה לאפשר לפתוח בשערי צדק, לתת מענה לילדי ירושלים, לשים את כל הפוליטיקה והכאב מאחור ולהסתכל קדימה. אני חושבת שזה מה שראוי.

תודה לחברת הכנסת רחל עזריה. אדוני השר ישיב לכל המציעים. אדוני סגן שר הבריאות, חבר הכנסת יעקב ליצמן. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

אני אשאל אותך שאלה: מתי ביקרת בהדסה במחלקה בפעם האחרונה? מזמן מאוד.

יעל, מתי את ביקרת? כשהייתי שרה. זאת אומרת, שלוש שנים. אז מאיפה אתם יודעים מה שקורה במחלקה בכלל? למה אתם תוקפים אותי כשאתם אפילו לא יודעים מה קורה שם? אין לכם מושג כמה עובדת המחלקה בהדסה. כשאתם באים לתקוף אותי ולהגיד לי זה וזה, ועוד פתאום מזכירים כמה ילדים שנפטרו, שזה נורא ואיום שבדיון כזה מזכירים ילדים שנפטרו, אפשר לקשור את זה אחד עם השני? למה?

אסור להזכיר אותם? אתם אומרים כאילו בגלל זה בשנה האחרונה הם נפטרו. אז לא. אז לא. לא, חס וחלילה. אדוני סגן השר, לא בגלל זה הזכרתי אותם.

לא, לא.

כי אם הייתם מבקרים והייתם רואים מה שקורה שם והייתם אומרים: לא מתפקד,

אבל זה לא נכון, ממש לא נכון. אבל זה לא יפה, מה שאתה עושה. אני הייתי שם לפני שבועיים,

הייתי שם לפני שלושה חודשים, הייתי שם כל הזמן, אני מבקר שם ורואה אם

עוד מעט אני אענה תשובה פורמלית. אבל כל הדיון הזה, שמתחילים כל פעם מחדש, אני לא אתן לכל מיני פופוליסטים, אלה שרוצים להעביר אותם בחזרה. מיקי וינטראוב לא ידרוך יותר בהדסה. אני לא אתן לו. אני חושב שהוא הרס את המחלקה. גם האחרים, שכן נמצאים בשערי צדק, הם הרסו את המחלקה. שערי צדק, כדי להיות בית חולים טוב, לא יכול לקלוט שם שום דבר. גם מה שהוא עושה היום, יש לו, בקושי הוא עומד. אי-אפשר לבוא ולהטיף ליותר מזה, חוץ מכל הסיבות האחרות. עם כל הכבוד, מה אתם אומרים, בדקתם? אתם יודעים בכלל מה שקורה? אבל סגן השר, אני לא רוצה לשמוע. לא ביקרת שם, לא רוצה לשמוע. אני אמרתי שלא הייתי וביקשתי ממך לקחת אותי לסיור שם. יש גבול. אם הייתם רואים בעיניכם והייתם אומרים לי: רבותיי, לא טוב, הייתי שומע. למה אתה לא רוצה לשמוע, כי זה שונה ממה שאתה חושב? למה אתה לא רוצה לשמוע? אני לא רוצה לשמוע. איילת, איילת, אני מבקש. לא רוצה לשמוע. דיברתי איתך הכי בנימוס בעולם. איילת, איילת.

לא תהיה מחלקה בשערי צדק, ואני מקיים את הבג"ץ. איפה יפי הנפש שלכם?

איפה אתם? אני צריך לתת לכם מוסר? בג"ץ פסק, מה אתם רוצים? אני אמרתי לפתוח מחלקה בשערי צדק?

אדוני, אני אמרתי לפתוח מחלקה בשערי צדק?

אבל אני לא אהיה סבלני יותר.

אדוני היושב-ראש, בג"ץ, למה, למה לא לשמוע? אולי יש דברי טעם בדברים שאני אומרת? אין שום

אדוני היושב-ראש, לפני כשנה המשבר סביב המחלקה ההמטו-אונקולוגית ילדים בהדסה הגיע לשיאו, עת על רקע סכסוך עם מינהל בית החולים, זה שום נושא של בריאות, רק אישי, פרשו שישה משבעת הרופאים הבכירים שעבדו במשך שנים במחלקה, אשר נתנה מענה לסביבות ירושלים וסביבתה. באותה תקופה נוצר פער זמני במענה לתושבי האזור בתחום זה, וחולים רבים שהיו בשלבים פעילים של הטיפול במחלה נאלצו לעבור לקבל טיפול בבתי חולים במרכז הארץ. בחודשים הראשונים שלאחר עזיבת הרופאים, ובהמשך, גם חלק מצוות האחיות, בית החולים עסק בגיוסם של אנשי צוות חדשים, הכוללים רופאים בכירים ואחיות שעברו הכשרה ייעודית לתחום זה. מזה כמה חודשים מולאו כלל שורות הרופאים הבכירים, ולמעשה מספרם עומד היום על שמונה רופאים, מתוכם חמישה רופאים בכירים במשרה מלאה. כמו כן, הצטרפו לצוות הסיעודי אחיות נוספות, וכיום לא קיים חסר גם בתחום זה. המחלקה והצוות המיומן והמסור ערוכים למתן טיפול לכלל החולים המופנים אליה, במגוון האבחנות בתחום הזה. בנוסף, נוצרו שיתופי פעולה טיפוליים ומחקריים עם מרכזים שונים בארץ ובעולם, וניתן לומר כי המחלקה המשוקמת נמצאת בחזית הטיפולית, כשאר המחלקות בארץ. במחלקת השתלות מוח העצם קיימת פעילות ענפה, והפעילות בה מתקיימת באופן נפרד לילדים ולמבוגרים בהסכם שאני עשיתי. חלק מההפרדה הפיזית כבר בוצעה, והחלק הנוסף נמצא בתהליכי בינוי. גם הצוות הוא נפרד וייעודי לילדים. ידוע לנו כי מספר הילדים המופנים לטיפול במחלקה טרם שב לזה שהיה לפני פרוץ המשבר, אולם הדבר אינו נובע מחוסר יכולת תשתיתית של המחלקה, אלא קרוב לוודאי קשור לתהליכי בניית האמון במחלקה ובאנשי הצוות שלה, ומה שהוספתי, שהיה מישהו שכל חולה חדש שנכנס, הוא שידל אותו לעבור לבילינסון. אגב, כל הטיפול בבילינסון זה תרגיל של אנשים מסוימים,

שאמרו: תפתח את התיק בבילינסון ותבוא להמשך לשערי צדק, כי שם אין מחלקה, רק טיפול יומי. אנחנו גם את זה לא נאפשר. בית החולים נמצא בקשר עם גורמים בקהילה ויוזם שיתופי פעולה לצורך בניית אמון זה והגדלת מספר הילדים תושבי ירושלים וסביבתה אשר יוכלו לקבל טיפול במחלקה. משרד הבריאות מודע למצוקה הקיימת בתחום ההמטו-אונקולוגיה ילדים בכלל המחלקות בארץ, ועל כן החליט להקצות תוספת של מיטות למחלקות השונות ותוספת של כוח אדם, וכן הוא מתעתד להקדיש מענקים, מענקי 2018 2019, לרופאים שיבחרו להתמחות במקצוע זה.

אני שקט ורגוע באשר להיקף כוח האדם במחלקה, לאיכותו ולאיכות הטיפול הרפואי בה. ניתן לומר כי המחלקה עצמה עברה שיקום מהטלטלה הגדולה שחוותה לפני כשנה, והיא נמצאת על דרך המלך. השמועות שקיימת מצוקת כוח אדם ושחסרים רופאים בכירים ומנוסים הינן חסרות כל יסוד. כיום עובד במחלקה מספר רופאים גדול מזה שהיה קודם למשבר, והמיומנויות הקיימות בה לא נופלות מאלה שהיו לפני שנה. אני קורא בזה לכל תושבי ירושלים אשר,

יזדקקו לטיפול לפנות אל המחלקה הירושלמית ולהימנע מלכתת רגלים ומלטרטר את הילדים ובני המשפחה לבתי החולים במרכז הארץ. מה אדוני מציע? להעביר את זה לוועדה. להעביר לוועדה. אני רוצה לומר משהו לפני שאני עובר להצבעה: אני,

בזמן המשבר ותוך המשבר, יש לי חברים רופאים שאמרו לי שאיך הרופאים שהתנהגו בהדסה באותה תקופה במחלקה, זה עבר על אמנת הרופאים בצורה הכי גסה שיכולה להיות. אני אומר לכם את זה באחריות. אני חושב שאנחנו עשינו להם הנחה גדולה בהתנהגות שלהם ובכאוס שהם גרמו. אני אומר את זה,

אדוני, אני מבין את מה שאת אומרת,

אני כל השנה, ובגלל זה אני גם פגועה מאוד מסגן השר, בלי האשמות. יש איזשהו רצון להכפיש את המחלקה הזאת.

אני אמרתי אלף פעם שהרופאים לא היו בסדר, מי שגרם למחלקה הזאת את הבעיות זה אותם רופאים שנטשו אותה, ובגלל זה לא מגיעות להם שום הנחות.

אדוני היושב-ראש, סגן השר לא ענה על המצב של ההמטו-אונקולוגית לילדים בכל הארץ, והייתי שמחה לקבל תשובה מאדוני סגן השר. אני תמיד טענתי שהרופאים, יש להם אחריות כבדה למה שקרה. זה לא סותר שום דבר ממה שביקשתי מסגן השר, אוקיי. זה לא רק אחריות, הם עברו על אמנת הרופאים. הם חותמים על אמנה. הם יכולים לעזוב מחלקה בצורה כזאת? זאת רשלנות הכי גדולה שיכולה להיות.

שום דבר ממה שאתה אומר עכשיו לא סותר את מה שאמרתי. אני אומר לך את זה, רופאים אמרו לי את זה. אדוני היושב-ראש, רגע,

אדוני היושב-ראש, בקשה קטנה מהמיקרופון, כי הובנתי לא נכון.

אין פרוצדורה כזאת. לא, אבל הובנתי לא נכון. אין פרוצדורה כזאת, גברתי. אני רוצה להגיד משהו ולהתנצל בפני סגן השר על משהו. תקשיבי, אני יכול לאפשר לך בהצעה הבאה, אם תשבי, דעה אחרת מהמקום. אני רוצה להתנצל בפני סגן השר,

לא אמרתי, אני ארשה לך להתנצל.

תודה רבה. אדוני סגן השר, לשנייה אחת לא התכוונתי שהנפטרים,

הם בגללך, וגם לא בגלל המחלקה בהדסה אפילו, ולא בגלל המשבר. ציינתי את שמם כי הייתי קרובה למשפחות האלה. אני מכירה כל משפחה שאתה ביקרת בה, ולכן ציינתי את שמם, כי אתה זוכר אותם מצוין. זה הכול. זה לא היה קשור אליך, זה לא היה קשור לשום דבר. זה היה קשור לרגשות שלי.

תודה לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין.

אני מבקשת דעה אחרת. בהצעה הזאת לא תוכלי. בהצעה הבאה, בבקשה. הצעה לסדר-היום בנושא המחלקה ההמטו-אונקולוגית לילדים בבית החולים הדסה, ההצעה של השר היא להעביר לוועדה. אתם מוכנים?

מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. 16 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, ההצעה תועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להמשך דיון. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: היעדר תוכנית לאומית ומפת עדיפות

למרות המאמצים הגדולים אנחנו יודעים, וגם סגן השר יודע, על דוחות שמצביעים על פערים גדולים מאוד בין אזורי המרכז לפריפריה, פערים גדולים מאוד בין הנגב והגליל לתל אביב. גיליתי שיש חוק מעניין בארץ בפיזיקה, שכל הנחלים זורמים אל הים, וכל הכסף, לתל אביב. בסופו של דבר גם יש פערים גדולים בתוחלת החיים, לא התכוונתי לכסף של הבריאות, בכלל. יש פערים גדולים בתוחלת החיים, יש פערים ביחס של רופאים לתושבים, במיטות, וגם בהצטיידות וגם בבנייה. ובאמת, אני יודע שיש מאמץ. יש בעיה. אני פניתי לשר וגם לממשלה ולשר האוצר, ואני אומר שישראל זקוקה לתוכנית לאומית לבריאות, כדי לסגור את הפערים, לקצר את התורים, לאפשר בריאות ברמה גבוהה לכל אחד, בכל מקום, וגם לחזק את האזורים הרחוקים והקשים. אין לבריאות מפת עדיפות לאומית. יש בממשלה החלטות על מפות עדיפות בכל תחום, בקרקע, בחקלאות,

בתיירות,

בכל דבר יש. אין מפה בבריאות, למיטב ידיעתי, וכתוצאה מכך אין תוכנית רב-שנתית ואין פתרונות ארוכי טווח למציאות שלדעת כולם, כולל הממשלה וסגן השר, צריך לתקן ולשנות. מתוך החשיבות הגדולה של הבריאות, וגם כמי שהיה ראש רשות, ולא פעם אומרים שלטון מקומי, וזה דבר חשוב, נושא הבריאות זה נושא שהוא ב-100% באחריות הממשלה. לא מדובר פה על בריאות לפי חלוקה של שלטון מקומי של רשויות, אלא החלוקה הזאת היא חלוקה של אזורים רחבים, של אזורים שיש בהם הרבה מאוד רשויות,

חילונים, אוכלוסיות חזקות וגם פחות חזקות.

הבריאות היא בולטת בכך שהניהול שלה הוא ביד מרכזית אחת, ביד הממשלה, וזה פחות מושפע מאזורים או מרשויות. ומכאן, מהבמה הזאת, אני קורא לך, אדוני סגן השר, להביא את זה לוועדה ולטפל בזה במונחים, לפי דעתי האוצר יצטרף. אמר לי את זה גם משרד האוצר בדיונים שהשתתפתי בהם כחבר בוועדת הכספים.

אני מסכם. ישראל זקוקה לתוכנית לאומית לבריאות, ישראל זקוקה למפת עדיפות, כי זה לא שווה בין האזורים, וישראל זקוקה לקיצור התורים, לסגירת הפערים. אנחנו זקוקים לבריאות יותר טובה. אדוני סגן השר, בהצלחה. תודה לחבר הכנסת איתן ברושי. חבר הכנסת טלב אבו עראר, ואחריו, חבר הכנסת אורי מקלב. שלוש דקות לרשותך. תודה, מכובדי היושב-ראש. מכובדיי השרים, קיימים פערים בין הפריפריה למרכז, והממשלה יודעת. למרות הרצון הטוב והנכונות של סגן השר לחולל כאן שינוי ושיפור במערכת הבריאות, כנראה שהממשלה לא מאפשרת לו את זה, ואני יודע מקרוב שמשרד האוצר לא מתקצב הרבה דברים ממה שמבקש כבוד סגן השר. אבל למרות זאת, אנחנו חייבים להעלות כאן את הפערים, את המחסור הקיים ביישובי הפריפריה בשירותי הבריאות: מחסור חמור במיטות האשפוז, בזמינות תורים,

בין בתי החולים בפריפריה,

לדוגמה, לבין המרכז: זה לוקח יותר זמן, יותר ויותר זמן, ואנשים נאלצים לנסוע צפונה, למרכז, בחדרי ניתוח, אפילו גם מחסור ברופאים, בכוח אדם ועוד, התמחויות, כמו שציינו הרבה פעמים, ממש חסרים הרבה תקנים. ולאחרונה פורסם בכלי התקשורת שבכיתות ד' יחוסנו נגד השפעת רק תלמידי המרכז, ולא תלמידי הפריפריה. לא יודע אם השתנתה ההחלטה או לא, או שההחלטה עדיין עומדת בעינה. אני חושב שכולם, כל הילדים צריכים להיות שווים, במרכז או בפריפריה, בנגב, בגליל, לא משנה איפה. ואם באמת אני אתייחס לשירותי הבריאות בקרב 100,000 בני אדם שהם כמעט משוללי שירותי בריאות, ביישובים הבלתי-מוכרים. אם יש ביישוב מרפאה אחת בקושי, יש בה רופא אחד. המרפאה הזאת אולי מהתקופה העות'מאנית. אני מדבר על היישובים הבלתי-מוכרים. אפילו ביישובים של שתי המועצות האזוריות, נווה מדבר ואל-קסום, ישנן שם מרפאות, אבל עדיין לא מספיקות לתושבים שם. מכובדי היושב-ראש, לכן, כדי באמת להביא לצמצום הפערים ולשיפור ושינוי במערכת הבריאות,

לבנות תוכנית מתואמת עם כל משרדי הממשלה, כדי באמת לשפר את המערכת הזאת, כי המערכת הזאת חיונית לכל אחד ואחד מאיתנו.

תודה לחבר הכנסת טלב אבו עראר. יעלה חבר הכנסת אורי מקלב. שלוש דקות לרשותך, אדוני. תודה, רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדיי, מכובדי השר, סגן השר וחבריי חברי הכנסת, אדוני סגן השר, בשונה מהדיון הקודם, שאתה לא הסכמת עם המציעים, כאן אני יודע שיש הסכמה שלך ואתה מודע לבעיה שאנחנו מעלים בנושא של פערים בכלל. אבל עוד לפני שנגיע לפערים, שאתה פועל בזה הרבה, ואתה גם נותן תמיכות או תמריצים לרופאים שיגיעו לפריפריה, יש בעיה מרכזית גם במרכז עצמו, וזה בנושא של רופאים מקצועיים: התורים הארוכים לרופאים מקצועיים, תורים מתמשכים בחלק גדול מהענפים, ואנשים שסובלים, ויכול להיות שיותר מסובלים, צריכים פתרון רפואי דחוף, והתור שהם מקבלים לרופא מקצועי זה, חודשים רבים, גם כאב וגם יכולה להיות השלכה רפואית חמורה. אני יודע שזה בא מתוך מחסור, זה לא בגלל שמשרד הבריאות לא עושה משהו, אלא מתוך מחסור ברופאים מקצועיים, וכל רופא או כל מחסור בנושא הרפואה, זה שאלה של תכנון הרבה הרבה שנים קודם. וזה בא אולי מתוך זה שהרפואה נהייתה יותר טובה ויותר מקצועית, מתוך "האויב של הטוב זה הטוב יותר". היום התמחות, פעם היה רופא אורתופד, היו כאבים ברגל,

רופא אורתופד. היום יש תת-התמחויות, שקופת החולים לא מאפשרת רק ללכת, יש זרוע ויש כף יד ויש מרפק ויש ברך ויש כף רגל ויש קרסול, כל דבר זה רופא בפני עצמו.

אתה לא יכול ללכת לרופא שהוא לא בהתמחות, ועכשיו גם לא נותנים לך התחייבות, רק אם הלכת לרופא המומחה. אם אתה לא הלכת, אדוני סגן השר, לרופא המומחה בתחום, בתת-התמחות, לא נותנים לך התחייבות, אתה לא יכול לקבל MRI. ולכן, זה גורם לכך שאנשים לא מקבלים את הרופאים. אני לא מדבר עכשיו גם על הזמן שלוקח הפענוח של MRI. טיפלת באופן באמת מיוחד בפריסה של MRI, אבל הפענוח היום לוקח כמעט כמו הזמן שהיה לוקח התור ל-MRI, אולי פחות, גם בגלל מחסור ברופאים. גם התחרות בין קופות החולים לקחת רופאים מקצועיים, גם זה גורם לכך שמשלמים מחירים יותר יקרים, אז הרופאים מסתפקים, לא הולכים היום לעבוד הרבה. הם יכולים לקבל שכר פי שלושה ופי ארבעה ממה שהם קיבלו בעבר, והם עובדים פחות שעות. אתה רואה את זה גם במרכזים כמו טרם ועוד, שיש להם בעיות של רפואה.

מה שאני בכל אופן חושב אולי להציע לך,

המהפך שעשית אצל רופאים, להתפתחות הילד. אני יודע, עקבתי אחרי זה בוועדות.

יש יעד: אם קופות החולים לא עומדות ביעד של הזמנים, הן צריכות לשפות את המבוטח. אם חודשיים, או ארבעה, שישה שבועות, ילד לא מקבל התפתחות, ארבעה חודשים, הוא יכול ללכת לרופא פרטי, הוא מקבל על זה החזרים, וקופת חולים חייבת. זה יכניס את קופות החולים לאיזה מסלול של מחויבות. יש זמנים, ואפשר לחלק את זה, אתם המקצועיים: מה זה אורתופד,

מעבר לזה שיכול להיות שיש דברים שהם דחופים, אז אותו תור למי שיש לו רק כאב ולמי שהוא לפני ניתוח? בדברים האלה אין פרופורציה כשמדובר על חודשים. איזו רפואה יכולה להיות טובה, כשארבעה חודשים או שלושה חודשים מחכים לרופא מקצועי?

כל אירוע בירושלים, אז הוא דוחה לך את זה לעוד כמה חודשים. אני מסיים בזה, אבל בכל אופן משפט על השביתה של 5,000 עובדי הבריאות הפארה-רפואיים ששובתים עכשיו. יש שביתות עם מזל, שיש לזה חשיפה תקשורתית, וכולם, בגין הפגיעה שלהם, או הפוגעים או השובתים, הם יודעים לעשות את החשיפה. זו מסוג השביתות היתומות, שאף אחד לא יודע מזה, אבל מי שכן סובל בעניין הזה, בלי שנכנסים אם זה מוצדק או לא, בהחלט יכול להיות שזו שביתה לא מוצדקת,

אבל המבוטחים, אלה שצריכים לקבל את השירות, סובלים מאוד, מכיוון שקטיעת הרצף של הטיפולים שלהם באותם טיפולים פארה-רפואיים, האי-טיפול והדחייה גורמים להם נזק, נזק שיכול להיות שלא יכולים באמת להשיב אותו.

תודה לחבר הכנסת אורי מקלב. ישיב סגן השר.

רק אחרי תשובת סגן השר יש דעה אחרת. אני אאפשר גם לך, וגם ליעל גרמן. הבטחתי שאני אאפשר לכן.

אדוני סגן השר, עד שאתה תגיע לדוכן, גם אני הייתי אחד המציעים פה, ואני בא מהפריפריה. אני חייב להגיד שדווקא בתקופתו של סגן השר הנוכחי, אני גר קרוב לבית חולים גליל מערבי, ואני יודע אילו מחלקות לא היו ונפתחו בשנים האחרונות. זה התחיל גם בתקופת השרה הקודמת, שגם היא עשתה,

וגם בצפת וגם בעפולה. רבותיי, הפערים הם גדולים מאוד. אני חושב שצריך לתת יותר משאבים לדברים הללו, אבל הפערים היו גדולים. בשנים האחרונות רואים שיש הסטה של תקציבים דווקא לבתי החולים האלה, ונקווה שהדבר הזה ימשיך. צריך באמת לצמצם את הפערים.

אדוני סגן השר. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להעיר רק לחבר הכנסת מקלב: הנושא שבשביתה הוא בבית דין לעבודה, ולכן אנחנו כרגע לא מתערבים. נחכה לדיון, נראה מה יהיה בסוף הדיון ונחליט מה צריך לעשות. אדוני היושב-ראש, פערים בבריאות ובשירותי בריאות בין הפריפריה הגיאוגרפית למרכז אכן קיימים בישראל, אני לא שומע את עצמי. לא זאת בלבד שמשרד הבריאות מודע לכך, אלא שהוא שמפרסם מעקב שנתי מאז שנת 2010, אני התחלתי בזה, על פערי בריאות על מנת לנטר את הבעיה ולמלא את תפקידו בשיקוף הנתונים לציבור. כפי שחבריי הנכבדים יודעים, דווקא הפערים בשירותי בריאות נמצאים במוטת השליטה של המשרד וניתנים לשינוי, בניגוד לפערים מורכבים יותר הנובעים מעוני, אי-שוויון בהשכלה וכדומה. יחד עם זאת, יש לציין כי סגירת הפערים בשירותי הבריאות בין פריפריה למרכז דורשת תקצוב משמעותי לצורך הוספה של תשתיות פיזיות,

המשרד פועל בנושא הפערים בכמה אופנים. בחלקם ניתן להבחין בצמצום הפער, למשל בכל הקשור בכוח אדם סיעודי, בפריסה של מכשור רפואי, מוקדי לילה, שיפוץ ובינוי של מוסדות. כך למשל ביחס לשיעור האחיות לנפש חל שיפור משמעותי במחוז הצפון ושיפור קל בדרום: עלייה מ-3.7 ו-3.2 בשנים 2008 2010, ממוצע תלת-שנתי, ל-4.4 ו-3.3 בשנים 2013 2015, בהתאמה.

הפריפריות הגיאוגרפיות תועדפו במכשור רפואי דוגמת MRI, הוקמו במימון משותף עם הקופות והרשויות המקומיות מוקדי לילה נוספים בפריפריה וניתנו תקציבים לבינוי ושיפוץ של מחלקות בפריפריה, וחדרי מיון,

מינהל תכנון ובינוי מוסדות רפואה תכנן וביצע בשנים האחרונות פרויקטים בסכום של כ-859 מיליון שקל בבתי חולים ממשלתיים בפריפריה, וכן מימן השקעות בבתי חולים של שירותי בריאות כללית בסכום של 275 מיליון שקל.

המשרד שוקד בימים אלה על מתודולוגיה לבדיקת זמני המתנה לתורים בקהילה, ובכוונתו לפרסם פרסום תקופתי בנושא לציבור. יש לציין כי המשרד תכנן ופרסם תוכנית רב-שנתית לסגירת פערים בבריאות ובשירותי בריאות על רקע משתנים רבים, פרט לשירותי בריאות לשנים 2017 2020. התוכנית האסטרטגית פורסמה בשנת 2017 תחת השם "תוכנית העבודה לצמצום פערים בבריאות לשנים 2017 2020, לאור הליך ההיוועצות", וזמינה לציבור באתר המשרד. יישומה בהליכי ביצוע, ויש לה כבר כמה תוצרים. אני מחויב לקדם את סגירת הפערים, ותקצוב משמעותי לסגירת פערים בשירותי בריאות בין הפריפריה למרכז יסייע לנו בקידום צעדים נוספים בנושא. אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד.

בימים האחרונים, יום אחרי יום, ביקרתי באשפוזי יום של חולי אונקולוגיה. אלה חולים לא פשוטים. ביקרתי בהדסה, רמב"ם, בילינסון, תל השומר, ביקרתי בכל מקום, לראות את הלחץ. ואני אומר לכם, זה לחץ לא נורמלי שאנשים עומדים בו, עד כדי כך שיש מקומות שכשמתחילים הטיפולים, הם בדרך כלל מתחילים ב-08:00,

וב-06:00 כבר תופסים כיסאות. אני חושב שזה פשע, זה עוול. נכנסתי לעניין והתחלתי לבדוק מה קורה כאן.

שבחלק גדול מהמקומות, בשעה 15:00 מסיימים את הטיפולים.

אמרתי לבתי החולים שאני אשלם, אני אתקצב להם, ואני רוצה שיעבדו גם בלילה. חברי הכנסת, אני מבקש. איילת, איילת, זה מפריע. השר עונה פה תשובה כל כך חשובה, הייתם צריכים לשמוע אותה. אני ביקשתי סליחה. פשוט מקובל שח"כים מדברים פה ביניהם. לא, לא, הוא עונה דווקא על דבר שאת העלית לפני כן. אז אני מתנצלת, ואני חוזרת למקומי ומקשיבה בשקט לסגן השר. אמרתי: אני רוצה שיעבדו בלילה. אני לא רואה שום סיבה שב-15:00 צריך לסיים משמרת. שעות נוספות, עליי, אני אשלם להם. בחלק, אני לא רוצה להיכנס לפרטים באיזה מקומות כן הסכימו, באיזה מקומות גמגמו לי קצת. יכול להיות, אני באמצע בדיקה, הייתי השבוע, סוף השבוע שעבר והשבוע, יום-יום במקום אחר, לראות את זה בעיניים. ואני אומר לכם, יש מקומות, ברמב"ם דווקא טוב: מרווח,

המקומות האחרים, נורא ואיום. וזה לא מקובל עליי, ואני בהחלט אפסיק את זה, ואני אכריח לפתוח בהתחלה מ-15:00 עד 22:00. אני חושב שאנשים, במקום לבוא בבוקר ולהילחם על כיסא ולחכות שעתיים-שלוש עד שייגמר טיפול וזה, יסכימו לבוא ב-10:00 עד 13:00. לא יקרה אסון. אני חושב שמשרד הבריאות צריך לשלם את זה וצריך לממן את זה. יש עוד כל מיני דברים שעשיתי ואני עושה. זה מראה דבר, אדוני סגן השר, אדוני.

בכל המקומות האלה שהייתי בונים חדש. אני לא אומר שזלזלו, מקומות חדשים.

עד שיסיימו את הבנייה ועד שזה, זה ייקח כמה שנים, ואני רוצה פתרון מיידי. זה לדעתי ייתן מענה, ואני מקווה שזה יהיה בשורה.

עושים את כל מה שאפשר לקצר תורים, ואני בהחלט מוכן שיפרטו יותר את כל הפרטים.

קודם כול, תבורך על שאתה עוסק בזה. המודל שאמרת לגבי התוספת של שעות נוספות, זה מודל תחליפי לפול-טיימר, או שהפול-טיימר עדיין,

לא שייך, לגמרי לא. פול-טיימר, אגב, זה שלושה פול-טיימרים. זה לא סוג אחד של פול-טיימר, זה פול-טיימר, אני לא יודע להגדיר, כי אני לא רוצה לפגוע בתארים, אבל הכי הכי בכיר, שאנחנו מדברים על סכומים גדולים מאוד, אה, יש שלוש דרגות?

תודה, אדוני. תודה לסגן השר הרב יעקב ליצמן. הוא מציע להעביר את זה לוועדה.

לפני שנצביע, אני אאפשר ליעל גרמן, חברת הכנסת יעל גרמן,

ואחריה, לאה פדידה, ואחריה, פנינה תמנו-שטה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. כבוד השר,

אני רוצה להעיר ולהביע דעה נוספת, קודם כול לגבי הנושא הזה. יש תוכנית שפרופ' איתמר גרוטו הכין כיצד באמת לטפל בכל הבעיות של הצפון, וכל מה שצריך זה לקחת את התוכנית, לתרגם אותה לכמה שנים ולשים תג מחיר. גם כאשר כבוד סגן השר מתאר לנו כיצד מתכוונים להתגבר על הבעיות, לא שמעתי תקציב. וכאן אני יכולה לומר שבתי החולים בפריפריה באים ואומרים בפני הוועדות השונות, וגם בפניי, שעד היום לא ראו שקל. אז אני באמת הייתי רוצה שכבוד השר יבוא ויאמר היכן הכספים וכמה כספים מיועדים לפריפריה כדי לצמצם באמת את הפערים ולקצר את התורים, ואם באמת מתכוונים במשרד הבריאות, האם כבוד השר מתכוון לקחת את התוכנית, תוכנית שקיימת, ולשים עליה כסף כדי ליישם אותה. תודה. כן, אבל זה דקה, לא שעה. אז עוד דקה קצרה אתה תרשה לי, ברשותך. אבל לגבי המחלקה ההמטו-אונקולוגית,

אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, אתה יודע שהטענה הזאת שהרופאים עזבו בחוסר סמכות הועלתה על ידי בית החולים בבית הדין לעבודה בירושלים, והיא נדחתה והרופאים זכו, והצדיקו אותם, באו ואמרו שהסיבה לכך שהם עזבו הייתה מוצדקת. צר לי לשמוע איך עומד סגן השר, ובחמת זעם, הייתי אומרת בשנאה, מדבר על רופאים שעשו מה שעשו מתוך מצפונם. אני לא חושב שההגדרה שלך בכלל במקום. אני כך שמעתי, לא שאני מגן על סגן השר, אבל זאת לא,

חובתך דווקא גם להגן, זה בסדר גמור.

אני חושב שהם עשו מעשה שלא ייעשה, עם כל הכבוד לבית הדין לעבודה. יש איזו הגינות גם, הגינות מצד רופאים. אנחנו לא מדברים על אנשים מהרחוב, רופאים. יש חולים במחלקה. סוגרים מחלקה, עוזבים מחלקה, איפה האמנה של הרופאים? אני שמעתי את זה מרופאים.

לכן אני עומדת כאן, ואני רוצה לומר לך, איילת, סליחה. אני מסיימת, משפט סיכום. הרופאים עשו את אשר עשו מתוך מצפון ודאגה לחולים. אני מצפה שגם סגן השר ידאג לחולים ויעבור על כל הרצון להתנקם בזה ובאחר, ויעשה את אשר לטובת החולים.

תודה לך. אני מזמין את חברת הכנסת לאה פדידה. ואחריה, פנינה תמנו-שטה, ומייד נצביע. אדוני היושב-ראש, קשה מאוד לנהל את הדו-שיח הזה בכזה נימוס, בכזה שקט. כשיש עושר, הוא אמור להתחלק בין כולם, כשיש חוסר, הוא אמור להתחלק בין כולם. איך יכול להיות שרק לפריפריה חסר? האם כבוד סגן השר ליצמן ביקש מהמנכ"ל שלו להתפטר על אמירה אומללה, חסרת כל יסוד, מפלה, לגבי החיסונים: אין כסף, יקבלו רק תושבי המרכז, לא ילדי הצפון ולא ילדי הדרום? במשמרת שלך, סגן השר ליצמן, כשאתה עונה כמעט כל שבוע על הצעות לסדר-היום, על מערכת בריאות שקורסת, על מערכת בריאות שמפלה את הפריפריה, אתה עולה, עונה לנו בנימוס, מבטיח הבטחות שיהיה מבצע "קטנים", מבצע "גדולים", ובינתיים, סגן השר, הבריאות קורסת והפריפריה זועקת. מי כמוך אמור לדעת את זה. תתקן את זה.

תודה לחברת הכנסת לאה פדידה. קצת הגזמה. מערכת הבריאות לא קרסה, לא צריך להגזים, חברים. חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בהמשך לדבריה של חברת הכנסת פדידה, אני חושבת שהמקרה הטוב ביותר שאנחנו התוודענו לו כדי להראות את הפערים והאפליה הקשה שיש במערכת הבריאות בין המרכז לפריפריה זה נושא החיסונים, ההחלטה השערורייתית, הלא-ערכית בעליל, וגם לא חוקית, שאמרו שהילדים של כיתות ד' בפריפריה לא יחוסנו בזמן שבמרכז יחוסנו. השבוע היה דיון בבית הזה, ושמענו את התשובות. אני חייבת לומר, אדוני סגן השר, שהתשובות שלהם הן תשובות שאינן מסברות את האוזן ואינן מתקבלות על הדעת. לא ייתכן שלא מקצים תקציבים, לא תמריצים לאחיות בדרום ולא בצפון. אומנם בצפון אין מחסור, לפחות כך המשרד שלך טוען, אבל יכלו לתת תקציבים וכספים צבועים כדי לדאוג שלא תהיה אפליה בין ילד כזה לאחר, כי גם החיים שלהם שווים, ואסור שהיא תהיה. תודה. תודה לחברת הכנסת פנינה תמנו-שטה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד? מי נגד? העברה לוועדת העבודה הרווחה והבריאות. ההצעה

14 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הנושא יועבר להמשך דיון לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה, הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 54 והוראת שעה) (שחרור מינהלי), התשע"ח 2018. תודה. תודה לסגן מזכירת הכנסת. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: מחירים מופקעים במכונות האוטומטיות בבתי החולים, הצעות מס' 10079, 10088, 10089, 10107 ו-10141.

אחריו, חבר הכנסת יעקב אשר, ואחריו, חבר הכנסת מסעוד גנאים. ינון אזולאי יהיה אחרון הדוברים. מיקי לוי, וואי, איך דילגתי עליך? תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

לא קראו לי יצחק מאז הבר-מצווה, אז באמת יישר כוח. אני חושב שיש לו משמעות גדולה. לי קוראים לפעמים איציק, ואז זה לא מקובל עליי. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אדוני סגן השר, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אנחנו בחרנו להעלות לסדר-יומה של המליאה היום נושא שבעצם בכל פעם אנחנו פוגשים אותו במקום אחר,

בשדה התעופה ופעם במקומות אחרים. עושים עלינו כסף טוב. כן. אבל מה שחמור כאן זה כמובן העובדה שהתופעה הזאת מתרחשת בבתי חולים. זה שאנשים נוסעים לחו"ל, ובעצם מנצלים את זה שהם בשדה התעופה, שהם קהל שבוי שלא יכול, שאין לו כמעט אלטרנטיבה, זה אי-אפשר לקבל את זה, אבל אתה יכול להבין מאיפה מגיע הרצון לעשוק מישהו שנוסע לחו"ל, ובטח המחשבה היא: טוב,

הוא גם ככה שם כמה מאות דולרים על כרטיס הטיסה, לא יהיה אכפת לו אם, באמת סליחה על הביטוי, ידפקו אותו בקפה. אבל בבית חולים זה עוול שבאמת זועק לשמיים, כי הציבור שמגיע לבית החולים הוא ציבור שהוא כל עם ישראל, ויש בו גם אנשים שהם חלשים, שהפרוטה לא מצויה בכיסם. זה לא שהתופעה הזאת מתרחשת כלפי אנשים שהם בעלי הכנסה ממוצעת, זה דבר שהוא כמובן הוגן. עצם העובדה שבכל מיני תחומים, גם בחניונים, ועכשיו במכונות השתייה, כפי שנחשף ברדיו חיפה על ידי אלי לוי, התופעה הזאת של הפקעת מחירים וניצול העובדה שיש ציבור שאין לו כמעט אלטרנטיבה, זה דבר שהוא חמור בצורה בלתי רגילה. רק כדי לסבר את האוזן, אני אתן לכם כמה דוגמאות. אני מניח שחלקכם, מי שקונה במכולת, ידע כמה הדבר הזה הוא מופרע: שקית במבה קטנה, 6 שקלים, שקית ביסלי או אפרופו קטן, 12 שקלים, קליק, שקית קטנה, 12 שקלים, פסק זמן, 9 שקלים, תה קר, 10 שקלים. אני חושב שאתם מבינים את העניין הזה, ואני חושב, אדוני סגן השר, שאנחנו חייבים להידרש לדבר הזה. אנחנו אומנם קיבלנו תלונה על כמה בתי חולים באזור הצפון, באזור חיפה, אבל אני חושב שזה קורה בעוד כמה מקומות. אני חושב שמה שנכון לעשות כאן זה פשוט לעשות מכרז הפוך,

במקום שבית החולים, וזו הוראה שחייבת לרדת ממנכ"ל משרד הבריאות, במקום שבית החולים יבחר במכרז את מי שמציע לו את ההצעה הגבוהה ביותר ויגלגל את העלות על הקונים, בסופו של דבר, בואו נעשה את זה הפוך: נבוא ונבקש ממי שרוצה להשתתף במכרז, ההפך, בתי החולים הם הגורם העיקרי לכל הבעיה הזאת. אני אומר לך, בתי החולים מרימים את המחירים בכוונה, הם מגביהים את השכירויות,

זה פשוט פרה חולבת של כסף.

אני לא כאן להגן על מנהלי בתי חולים בהקשר הזה. אבל אני רק אומר, בין שהאשמה מתחלקת ובין שהאשמה היא על הזכיינים,

אני אומר לכם, לזכיינים אין ברירה. אני אשלים רק עוד משפט אחד. אני חושב שגם אם יש פה אחריות למנהלי בתי חולים, ובוודאי שיש, בסוף עצם העובדה שהמכרז בנוי כך שאתה צריך להגיש את ההצעה הגבוהה ביותר מביאה בסופו של דבר לזה שבעצם שמים על השולחן הצעה שהיא מופרעת,

כדי לעמוד בה, מגלגלים את העלות על הקונים. מה שאני מציע זה להפוך את זה: להציע מכרז שבמסגרתו מי שיגיש את ההצעות יגיד גם באילו מחירים הוא מתכוון למכור לקונים בבית החולים. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת איציק שמולי. חבר הכנסת יעקב אשר, ואחריו, חבר הכנסת מיקי לוי.

שלוש דקות לרשותך, אדוני.

היושב-ראש, מכובדי סגן השר, אני רוצה לפתוח קודם כול במחאה גדולה מאוד על דבריה של חברת הכנסת גרמן. אני לא ראיתי אותך מוחה על חמת זעם ושנאה כשהייתה כאן על הדוכן הזה נגד הרבה ציבורים, ובמיוחד ציבור שאני מכיר באופן אישי, אבל לבוא ולהגיד את הדברים הללו על רקע, שאולי לא שמתם לב מה אתם אמרתם בתוך הדברים. אומנם הם היו בצורה יותר קרירה ורגועה, אבל במילים אחרות, אתם חיברתם מוות של אנשים, כביכול, וניסיתם לייחס את זה לאדם כזה או אחר, ובמיוחד לסגן שר כזה או אחר. אז טלי קורה מבין עיניך. כשהיושב-ראש של המפלגה שלך מאשים בשנאה ילדים קטנים שכל חטאם הוא שהוריהם שלחו אותם לתלמוד תורה אחר, אל תטיפי לסגן שר שסייר ומסייר במקומות הללו הרבה יותר ממה שעשית בתקופתך. זה מה שאתה עושה כרגע. תוכלי לבקש אחר כך לדבר. זה מה שאתה עושה כרגע. אני לא הפרעתי לך. אני ציטטתי אותך, אותך, כאן, לפני עשר דקות. נא לא להפריע.

חברת הכנסת יעל גרמן,

בימים עברו אני חושב שלא הייתי מציע את ההצעה הדחופה הזאת, כי היו דברים יותר דחופים במערכת הבריאות, היו הרבה דברים קשים, ישנן עדיין בעיות אובייקטיביות, אבל אולי הנושא הזה של המכונות לא היה במקום.

דווקא כשאנחנו רואים שבשנים האחרונות טופל נושא החניונים, לפחות בבתי החולים הציבוריים, וטופלו דברים מהסוג הזה גם בנושא האוכל, במידה מסוימת,

דווקא כשרואים שיש רצון של המערכת ויש רצון של הממונה על המערכת לעשות את הדברים, להמשיך ולתת רוח גבית כדי לשפר את זה עוד. כי באמת עדיין, כמו שאמר ידידי איציק שמולי, עדיין התופעה הזאת של הלקוח השבוי שמגיע לבתי החולים,

לצערנו, תמיד עם מצב רוח מי יודע מה, ולפעמים הוא צריך לשהות שם ימים ואולי שבועות ואולי חודשים עם בן משפחה כזה או אחר, והוא שבוי, הוא שבוי בידי המכונות, הוא שבוי בידי קפיטריות כאלה ואחרות או דברים כאלה ואחרים, ובאמת המחירים גבוהים, ולא רק במכונות עדיין גם בחלקים אחרים. הוא שבוי גם, לאחרונה ראיתי שאפילו על להטעין את הטלפון, שזה שירות נהדר, לוקחים תשלום, שזה דבר שאני לא כל כך מבין אותו, בטח לא במחיר שלו. לא בדקתי בדיוק את המחיר, אז אני לא רוצה, לקוח שבוי זה דבר שאסור שיקרה, בטח לא בבתי חולים, בטח לא כשאדם מגיע לשם עם מצב רוח מספיק לא טוב, למקום.

לכן, מה שאני, שוב, אני רוצה לומר: נעשו דברים, צריך לעשות אותם יותר. יש סוגיה אחת שאני יודע שאתה מתמודד איתה, אדוני סגן השר, בנושא של בתי חולים שאינם ציבוריים, שלא בבעלות המשרד, נקרא לזה ככה. אני חושב שצריך למצוא פתרון גם לדבר הזה, כי בכל זאת יש רגולציה אל מול המוסדות האלה. צריכה להיות איזושהי רגולציה כוללת, איזשהן אמות מידה ואיזושהי אמנה שצריכה להיות על כל אחד שמחליט להקים עסק שנקרא בית חולים. צריך למצוא את הדרך לזה. אנחנו, חברי הכנסת, ניתן גיבוי לעניין הזה. צריך לשים סוף לתופעת הלקוח השבוי. אני בטוח שאתה רוצה את זה. אני בטוח שכמו שעשית בנושאים האחרים, גם את הרפורמה הזאת נוביל ביחד.

תודה לחבר הכנסת יעקב אשר. חבר הכנסת מיקי לוי, ואחריו, מסעוד

שלוש דקות, אדוני, לרשותך. תודה רבה, אדוני. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, שני השרים, תחבורה ובריאות.

לאחרונה, אני רוצה לספר על מאבק שניהלתי במשך שנה וחצי, והצטרפתי לחברי איציק שמולי ולשאר החברים במאבק הזה, להוריד את המחירים על אותם מוצרים שמוכרים לאותם אזרחים שמזדמנים אל תוך בית החולים. ברגע שאותו אזרח עבר את המחסום, נכנס פנימה, הוא הופך לצרכן שבוי. לפני כשנתיים חזרתי מאילת מאיזו הרצאה. חפצה נפשי באיזה בקבוק מים, שעלה 12 שקלים, וחמתי בערה להשחית. אחרי שבוע הייתי צריך לנסוע לחו"ל, וראה זה פלא, אותו דבר גם בשדה התעופה, בנתב"ג, כדי למקסם את הרווחים של רשות שדות התעופה. באתי בדברים עם רשות שדות התעופה, ואני לא מתבייש להגיד: איימתי שאם לא יפעלו כדי להואיל להוריד את המחירים עבור אותו ציבור שבוי, שאין לו ברירה, כי בשדה התעופה גם שופכים לו את המים בכניסה, שמא הוא מכניס, חלילה, כל מיני חומרים אסורים, כשהוא בא לקנות, בקבוק מים עולה 12 שקלים, ראיתי כאן בקבוק קולה, 9 שקלים, בקבוק קולה של 300 מ"ל. בשופרסל בקבוק קולה של ליטר וחצי עולה 6.60 שקלים.

אז תבינו מה המוצר הזה. אני לא אומר שהם לא צריכים להרוויח, אבל הם לא צריכים להיות חזירים, וזוהי חזירות וניצול אותו קהל שבוי שנכנס. ברשות שדות התעופה, לזכותם ייאמר, אחרי שאיימתי בחקיקה, היום יש ארבעה או חמישה מוצרים שאזרחים שנוסעים לחו"ל מקבלים אותם במחירים שפויים: כוס קפה קטן, לא לקנות את הגדול, עולה 7.60 שקלים, וזה פשוט מחיר אמיתי ונכון, בקבוק מים עולה 8.10 שקלים, קרואסון עולה 10 שקלים, מה שעלה פעם 22, גם אספרסו עולה כ-7.70 שקלים. אז אפשר לבוא לבתי החולים ולהגיד: טוב, אנחנו לא רוצים שתעשו את כל המוצרים, אבל 40% מהמוצרים. חברי חבר הכנסת איציק שמולי, אני אומר לך, מכיוון שאתה יזמת את זה: אם בתוך חודשיים-שלושה, עד סוף המושב הזה, לא יחול איזשהו מהלך, אני מציע לך להביא חקיקה שנהפוך את העסק. זה אומר שמי שיזכה במכרז זה לא אותם כאלה שייתנו את המחירים הגבוהים כדי שבית החולים יגזור את הקופון הכי גדול, אלא מי שייתן את המחירים הכי נמוכים.

אם אותו בקבוק קולה עולה לאותו יבואן, סתם לצורך העניין, 3.20 שקלים, תרוויח 40, 60 אגורות, אל תרוויח פי 2.5. כשתהיה חקיקה, לא יהיה לאף אחד, והחקיקה הזאת מתייחסת לכל הציבורים שהם קהל שבוי.

אדוני השר, אני משוכנע שבכוחך לבוא אל מנהלי בת החולים, גם כאלה שהם לא ממשלתיים, ולהגיד להם: ראו, אתם עושקים את האזרחים. אתם נותנים יד לעושק אזרחים.

תודה לחבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה, ולאחר מכן, חבר הכנסת ינון אזולאי. נמצא? כן. לאחר מכן סגן השר אמור להשיב. בבקשה, חבר הכנסת גנאים. תודה, אדוני היושב-ראש. אני הצטרפתי להצעה בגלל העוול והניצול בעניין הזה. מכונות אוטומטיות יש בכל מיני מקומות ציבוריים, ואני השתמשתי, כמו שאר האזרחים. לא ראיתי פעם שהמחירים שלהם הם סבירים או הם כמו המחירים במכולת או בסופר או בכל רשת שיווק אחרת, אלא נדמה לי, למיטב זיכרוני, שבכולם, לפי הניסיון שלי, המחירים היו גבוהים. אבל הבעיה כפולה בבתי חולים, משום שאנחנו מדברים על ציבור שמבקר בבתי החולים או בא לבתי חולים, או מטופל או קרוב משפחה שנצמד למטופל שם, ובאמת הוא כבול,

יש לפניו, כאשר הוא רוצה לאכול משהו, רוצה לשתות משהו, יש רק את המכונות האלה. לכן הוא נאלץ, אין לו ברירה, הוא נאלץ להשתמש בהן במחירים הגבוהים האלה. כפי שאמרו חבריי, שורש הבעיה זה בשיטה. כאשר השיטה שבתי חולים או מנהלי בתי החולים היא שבוחרים בזכיין או ביזם שנותן או מציע הצעת שכירות גבוהה יותר, אז הדבר הראשון שהוא חושב עליו זה איך לפצות את עצמו, איך להחזיר את הכסף ואיך להרוויח יותר. וזה על חשבון האזרחים. אני מקווה שיהיה מענה ותהיה תשובה שתפתור את הבעיה הזאת.

תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. אני מזמין את חבר הכנסת ינון אזולאי. למען האמת, לא רק המכונות. גם המסעדות ובתי הקפה, הרשתות שנמצאות בתוך המתחם, המחירים שלהם מעל הממוצע.

חבר הכנסת ינון מגל, יש לך שלוש דקות. ינון אזולאי. כנראה שיש לו זיכרונות טובים מינון מגל. ינון מגל היה מאוד שמח לשמוע אותך.

אדוני היושב-ראש, סגן השר, הרב יעקב ליצמן, חבריי חברי הכנסת, בתורה כתוב: "וכי תמכרו ממכר לעמיתיך או קָנֹה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו". הגמרה במסכת בבא מציעא דנה בהגדרות איסור הונאה ומגיעה למסקנה שמכירת מוצר מאדם לחברו במחיר הגבוה בשתות, כלומר ב-16% מעל מחיר השוק, זה נקרא הונאה. ואני באמת רוצה לשאול את החברים שלי אם אתם רואים הבדל בין זה לבין זה, שני ופלים שאני לא רואה ביניהם הבדל.

אני לא רואה ביניהם הבדל ואף אחד מאיתנו לא ראה פה הבדל, אבל החולים בבית החולים ומשפחותיהם לא רק שרואים הבדל, הם גם מרגישים אותו בכיס. לצערי, בתקופה האחרונה נאלצתי לבקר לעיתים תכופות בבתי החולים, ושם נחשפתי מקרוב למחירים המופקעים במכונות האוטומטיות לממכר מזון המוצבות בבתי החולים השונים. גביית מחיר מופקע של עשרות אחוזים ויותר על קפה, מאפה, פחית שתייה וחטיף קטן זו הונאה של הציבור. לא פעם, מסיבות שונות, החולים אינם אוכלים את הארוחות המוגשות בבית החולים, או מבקרים שמכורח הנסיבות נאלצים לשהות במחיצת קרוביהם שעות ארוכות זקוקים להכניס משהו קטן לפיהם, וקניית שתייה קלה בעצם הופכת לכבדה. לו היה מדובר בחוף הים או במקום בילוי אחר,

אבל כל האנשים, לפחות אולי אלה שאני מכיר, נמנעים מלבקר בבתי החולים להנאתם. לכן, אדוני היושב-ראש, אני קורא מכאן לסגן שר הבריאות, הרב ליצמן, שכבר עשה מהפכה בחניונים וקבע שם מחיר אחיד, ויישר כוח לו על כך. גם בנושא הכאוב הזה התייחס בעבר הרב ליצמן לתופעה, ואמר שיעשה הכול למגר אותה וייכנס בעובי הקורה להגביל בתנאי המכרז או הרישיון שניתנים על ידי בתי החולים לחברות המפעילות את גובה מחירי המוצרים. בהזדמנות זו אני רוצה גם לשבח את כל ארגוני החסד שפועלים ללא לאות 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, ומספקים ארוחות חמות ואף שתייה חמה, שתייה קלה, דברי מתיקה, ולא מחסירים מאומה מהחולים וממשפחותיהם. העשייה והחסד שלהם עצומים לאין שיעור. ואנא מכם, בוא נזכור שהחטיף המתוק בשביל החולה ומשפחתו זה לא מותרות, זה אולי הרגע המתוק היחיד שהוא מרגיש בזמן שהותו בבית החולים.

תודה לחבר הכנסת ינון אזולאי. אני מזמין את סגן שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן,

התחלת עם החניונים, ועכשיו תור המאכלים. תודה, אדוני היושב-ראש. מיקי, אני צריך שתקשיב. שמולי, כולם. ינון. דבר אחד שכחתם לציין: כשנכנסתי לתפקידי כסגן השר, דבר אחד שעשיתי, שחייבתי כל בית חולים ממשלתי, קודם כול, שחייבים להיות שתייה וסנדוויצ'ים בשישה שקלים. חייבות להיות עגלות.

בכל בתי החולים. גם בדקתי אישית. שתייה וסנדוויץ' בשישה שקלים?

עגלה מיוחדת. אני אגיד לך למה לא הלכתי לכל הדוכנים, כי יש להם הסכמים עם בתי החולים. זאת הכנסה לבית החולים. צדקתם במה שאמרתם. עכשיו אני הולך לשניידר או לבילינסון, איפה אני אמצא את זה? אני לא יודע, אוקיי? אני הייתי באיכילוב, הסתובבתי, ולא נתקלתי בעגלה. שמולי, אני הייתי באיכילוב דווקא. דווקא באיכילוב ראיתי. לא, אני מאמין לך שהיא נמצאת, אבל איך תמצא אותה? לא, אז יש לי מקומות. אמרתי איזה מקומות, פחות או יותר. רבותיי, מכיוון שאתם אומרים שלא ראיתם את זה, זאת הנחיה של משרד הבריאות שזה חייב להיות. לקופיקס היה שם פעם משהו כזה. זה היה חמישה שקלים, נתתי להם אישור להעלות את זה לשישה שקלים, ואת זה יש. היות שאתם מעירים לי, אז אני מבטיח לכם, רבותיי: אני אבדוק אישית,

לצערי, אני כמעט כל יום בבית חולים אחר. אני איכנס, אשאל איפה זה, ואם לא יהיה, אוי ואבוי. זה חייב להיות סנדוויץ' ושתייה בשישה שקלים.

אז שהציבור ישמע, אדוני השר. ישמעו. מקליטים אותי עכשיו. אתה נתת הנחיה לבתי החולים בארץ, ממשלתיים, אמרתי. ממשלתיים. שחובתם שתהיה שתייה, עגלה. עגלה של שתייה וסנדוויץ' בשישה שקלים.

לא יכולתי לחייב את כל העגלות שם, כי יש להם הסכמים, אבל אמרתי שהם חייבים להציב, אני לא זוכר אם אמרתי כמה, אבל בהחלט חייב להיות. בדקתי אישית, נכנסתי לבית חולים ואמרתי: איפה זה? הראו לי איפה זה.

וגם בנושא החניונים, גם שם טיפלתי חזק. אגב, זה נחשב עדיין קצת גבוה. גם את זה מנסים אולי פה ושם לשנות. משרד הבריאות רואה חשיבות רבה בדאגה לרווחת המטופלים ובני משפחותיהם המגיעים לבתי חולים. בהתאם לכך הנחיתי לבצע עבודה, להגביל מחירים של חלק מהמוצרים הבסיסיים כגון סנדוויצ'ים ושתייה, מה שאמרתי, כך שהמחיר שלהם בעגלות הקפה לא יעבור שישה שקלים. לנוכח הטענה שמעלים חברי כנסת בעניין המחירים של המוצרים הנמכרים במכונות האוטומטיות, משרד הבריאות ערך בדיקה מהירה מול כמה בתי חולים ממשלתיים על מנת להבין את המצב בשטח. מממצאי הבדיקה עולה כי ברוב בתי החולים אכן יש מכונות אוטומטיות שבהן המפעיל הוא ספק חיצוני והמחירים נקבעים על ידו, אך המחירים הם בטווח הסביר, כפי שנקבעים על ידי המתחרים בסביבתם. אני לאו דווקא מסכים עם זה.

הינה, אומר ליצמן. זאת התשובה שקיבלתי, אבל לא מסכים עם זה. בחלק מבתי החולים התחרות באה לידי ביטוי בהפעלת מכונות עצמאיות, ואז המחירים קצת יותר נמוכים, בברזילי, לדוגמה, או על ידי קביעת מחירים מפוקחים ומופחתים על חלק מהמוצרים הבסיסיים, כגון מכונות שמפעיל בית החולים במקביל למכונות של הספק החיצוני,

עם שילוט ברור למכונות המפוקחות, שמולי, זה בשבילך, והפעלת קפיטריות שלא למטרת רווח שבהן המחירים קצת יותר נמוכים. בסופו של דבר, בכל בתי החולים השכירות והתמלוגים מהכנסות אלו מהווים מקור מימון שמופנה לשיפור השירות והטיפול שניתן לחולים עצמם.

לנוכח הפנייה והשונות שראינו בין בתי החולים, הוריתי לבצע בחינה מחודשת של הנושא על מנת לבחון אם יש מקום להוציא הנחיות לכלל בתי החולים הממשלתיים בנושא זה ולקבוע מחיר מקסימלי אפשרי, אני מרשה לעצמי להגיד שגם בבתי חולים ציבוריים. ומה, אדוני, עם בתי החולים של הקופות, שהם הרוב? אמרתי גם ציבוריים, כולל של קופות חולים. אנחנו נעשה עכשיו בדיקה מחדש בכל הנושא הזה, ואם אתם רוצים, אני אשמח לעדכן אתכם. החברים המציעים, מה אתם מציעים? מה אתה מציע, סגן השר? ועדה.

לסגן השר. הנושא חשוב וצריך לעשות עליו מעקב, אבל מה שאמרת, שיש הנחיה לבתי החולים למכור סנדוויץ' ושתייה בשישה שקלים, זה דבר שחשוב שגם הציבור ידע מזה. תודה לך, כבודו. חברים, אנחנו מעבירים את המשך, עוברים להצבעה. בבקשה. עובר לוועדת העבודה והרווחה.

אם כך, בעד שבעה, נגד, אפס. זה עובר להמשך דיון בוועדת העבודה והרווחה. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום בנושא: הקפאת אזור התעשייה והתעסוקה בביתר עילית,

ראשון הדוברים הוא חבר הכנסת יואב בן צור. אחריו, חבר הכנסת משה גפני, ואם הוא לא נמצא, חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, בעשור האחרון פועלת בנחישות עיריית ביתר עילית, בהנהגת ראש העיר מאיר רובינשטיין, להקים במאות הדונמים שבתחום שיפוטה אזור תעשייה גדול, שייצור מקומות עבודה לתושבי העיר והכפרים הסמוכים לה, יגדיל את הכנסותיה ויחזק את מעמדה. אך לאחר שהעירייה קיבלה את כל האישורים ועברה את תהליכי התכנון הדרושים עבור השטח, והנושא החשוב הזה היה אמור לעלות לדיון בסדר-היום של מועצת התכנון העליונה, החלה סחבת חסרת אחריות חברתית וכלכלית,

מאפיינת את הטיפול בסוגיות רבות הקשורות לרווחת הציבור החרדי. מבדיקה שערכתי עולה כי הנושא הספיק לעלות ולרדת במהרה מדיוני מועצת התכנון העליונה. אפילו היום, כאשר מועצת התכנון העליונה מתכנסת לאישור 2,500 יחידות דיור ביהודה ושומרון, אזור התעשייה של ביתר עילית לא מוזכר בסדר-היום, שלא נדבר על הקצאת יחידות דיור לציבור החרדי, המתגורר ביהודה ושומרון ומחזק את מפעל ההתיישבות לא פחות מכל אוכלוסייה אחרת. אין ספק שהפגיעה בתהליך היא פגיעה ישירה באזרחים רבים בעלי משפחות ברוכות ילדים שכל מבוקשם הוא לעבוד ולהתפרנס בכבוד. לטובת כל אלה הטוענים כי יש רגישות בהקמת אזור התעשייה בביתר עילית בגלל סוגיית ההתיישבות, אני מבקש להרגיע אתכם: מדובר בצעד בעל ערך כלכלי רב גם לציבור הערבי המתגורר בכפרים הסמוכים ורוצה להשתלב בתעסוקה, שהרי זהו בדיוק המקום שההיגיון גובר על הסכסוך. קשה להכיר בעובדות, אבל גורמים במדינת ישראל הנוהגים להלין על השילוב התעסוקתי של הציבור החרדי ומציגים את עצמם כתומכיו הגדולים של מפעל ההתיישבות, בוחרים לזרוק הכנסות של מיליוני שקלים לפח,

מסיבות סודיות כנראה, את תהליך הקמתו של אזור תעשייה נחוץ. כעיר המתמודדת עם מצב כלכלי קשה, בדירוג סוציו-אקונומי 1, האם ייתכן שמדינת ישראל הייתה נוהגת כך גם כלפי ערים מרכזיות בעלות רוב חילוני? האם גם עיריית תל אביב הייתה ממתינה כמעט עשור לצעד בעל ערך כלכלי-חברתי גדול כל כך? חבריי חברי הכנסת, מול ההפקרות הזאת אנחנו לא נשתוק. מי שרוצה שהציבור החרדי יעבוד, שלא יעבוד על הציבור החרדי. אני קורא מכאן לשר הביטחון אביגדור ליברמן להתערב, להעלות את סוגיית אישור הקמת אזור התעשייה של ביתר עילית לסדר-היום במועצת התכנון העליונה ולפעול עימנו לתיקון העוולה בהקדם.

תודה לחבר הכנסת יואב בן צור. חבר הכנסת משה גפני, לא נמצא. אם כך, אחרון הדוברים, גפני,

גפני, לא, תעלה, תעלה. לשם שינוי לא אקרא אותך לסדר,

לא לקרוא: גפני, את גפני לא קוראים לסדר. יש תקנון.

אם כך, חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש עיסאווי. נשאלתי: למה הצטרפת להצעה, זה מעניין. על אזור תעשייה. כדי לתמוך. הינה, אני באה להקשיב.

איפה זה? זה לא ביתר, זה, ביתר עילית, צמודי גדר. זה שטח כבוש, לא?

גוש התיישבות.

אני כאן כדי להעלות את נושא אזורי התעשייה ביישובים הערביים, כמו שציפית בישיבה. זה בסדר.

איילת מסכימה איתך.

זה גם אזור, לא יעלה על הדעת שכמעט אין אזורי תעשייה ביישובים הערביים. יש אחד מוצלח בכפר קאסם. בפוקס, בשל המיקום.

נכון.

בטייבה יש אזור תעשייה שלא רק שהוא לא מפותח, אי-אפשר לקרוא לו אזור תעשייה. גם התשתיות לקויות. ניסינו, עבדנו, הועברו תקציבים, אבל זה לא זה. מה עם הכביש בטייבה? הכביש בטייבה, הוקצו לו יותר מ-120 מיליון שקל. יש כמה בעיות באזור. חייבים להתגבר עליהן, כי הסבל של התושבים בכניסה וביציאה מטייבה, זה שעה-שעתיים המתנה. אתה חושב שבגלגול שלנו נזכה לראות? חד-משמעית, כן. אנחנו כאן כדי לעקוב.

תפקידנו לעקוב ולהוציא את זה לפועל מול הרשויות. השר מודע ומעוניין שהדבר יצא לפועל. יש בעיות שצריך להתגבר עליהן. אזורי תעשייה הם מקור של הכנסה, מקור טוב של הכנסה. אנחנו בעד שיהיו אזורי תעשייה משותפים ליישוב יהודי וליישוב ערבי, אנחנו בעד שיהיו אזורי תעשייה עצמאיים ליישובים ערביים, כמו שיש ליישובים יהודיים. אבל שיהיו. זה מקום תעסוקה, זה מקור הכנסה לרשויות. הדברים האלה לא נעשו. אמרו לנו: יש תוכנית 922, ושם כל מה שנשאר לאזורי התעשייה זה משהו כמו 50 מיליון שקל, לכל אזורי התעשייה, ואפילו פחות, ביישובים הערביים. וזה לא זה. זה לא זה, אדוני חבר הכנסת גפני, יושב-ראש ועדת הכספים. אנחנו רוצים יותר מאשר יחסי ציבור, והוצאות, הודעות לתקשורת וכדומה, תכל'ס, לראות דברים שנהיים על הקרקע. אזורי תעשייה בישובים הערביים יכולים להיות פקטור שמשנה את המצב: הורדת שיעורי אבטלה, הגדלת התעסוקה של גברים ונשים ביישובים והכנסה לרשויות המקומיות, וזה מביא לשיפור בהמשך. זו הדרישה שלנו, לא אזורי תעשייה בהתנחלויות. תודה רבה. דרישה לגיטימית. אני מזמין את

חבר הכנסת משה גפני. בין היתר, יש לך הזדמנות להגיב על הדברים.

כי אחד לא סותר את השני, גושי ההתיישבות. ביתר עילית, אין אצלי גושי התיישבות. זה התנחלויות, אני יודעת, אבל אצלי יש. אצלי יש.

גושי התיישבות.

חבר הכנסת גפני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, א. אני מודה לך על שאתה מאפשר לי. אני פשוט הייתי באמצע ישיבה. אני עדיין באמצע ישיבה, אבל רצתי מהר. אתה עובד שעות נוספות. מה לעשות? הגעתי בדקה האחרונה. אדוני השר, אדוני סגן השר, רבותיי חברי הכנסת, אני רוצה להסביר לכם מה אמר חבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת טיבי אמר: אתם לא יכולים לדבר גבוהה-גבוהה על שילוב ערבים בתעסוקה, ועל שילוב ערבים בפרנסה, כשבן אדם חוזר הביתה, הוא בא למשפחתו עם פרנסה שהוא מביא לילדיו, כשאין לו אזור תעשייה, או כשאזור התעשייה הוא קטן מאוד ואין לאנשים מקום בשביל

זה לא שאתה מדבר ומאחורי הדיבורים האלה עומד איזשהו דבר מעשי. יש שטח כזה קטן בשביל אזור תעשייה בטייבה, או באום אל-פחם, או לא חשוב, זה לא בסדר.

לכן אני העליתי את הנושא הזה, אני מניח שגם חבר הכנסת בן צור, אבל ודאי חבר הכנסת טיבי. מדינה דמוקרטית, מדינה מתפתחת, מדינה שהיא לא מדינה ענייה והיא לא מאפשרת לתושביה, ולא חשוב מי הם,

המציאות הזאת, שהם רוצים לצאת לעבוד ואין להם איפה, ואחרי זה באים עם דיאגרמות, כל הפרופסורים האלה עם המשקפיים על האף, ומסבירים למה נשים ערביות לא עובדות ולמה גברים חרדים לא עובדים ולמה החרדים, לא מספיק. אתם מספרים סיפורים. הינה התשובה.

אתם לא מספקים כלום. אחרי זה אתם באים עם דיאגרמות. והחרדים רוצים לעבוד. אני לא מדבר על אלה שלומדים תורה, לומדים תורה.

מה אתה כיושב-ראש ועדת הכספים עושה למען אזורי התעשייה? האמת, לא הרבה, או לא מספיק. יש מערכת. היא חזקה ממני. באמת, שלא תהיה טעות,

אין מציאות כזאת. אתה מכיר את המערכת. אני עכשיו יושב עם אנשים, מפקח, טוב,

עדיף שלא תהיה בהרגשה שלי. שאלת שאלה נכונה. אין לי תשובה עליה.

אני מעלה את זה במליאת הכנסת, אני חבר כנסת. תיתנו תשובה. יש משרד כלכלה במדינת ישראל. היום קיימנו דיון על הקרן לעסקים קטנים ובינוניים. תנו תשובה: מה אתם אומרים לאישה בביתר עילית או לגבר בביתר עילית? מה אתם אומרים להם? איפה הם יעבדו? זה הכול, אדוני.

ביהדות יש גם את הנושא המעשי ויש גם את הנושא שצריך להעלות אותו על סדר-היום, לא להשאיר אותו ככה. וזה לא בסדר. תודה רבה. למדתי היום: יגעת, מצאת, תאמין. תאמין. אז בינתיים אנחנו בשלב היגעת. אני מזמין את סגן שר הביטחון אלי בן-דהן, שייתן תשובה ומענה על ההצעה לסדר-היום בנושא שהועלה כאן. בבקשה, סגן שר הביטחון. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני כמובן מתנצל, חבר הכנסת טיבי, אבל אני לא מכיר את הנושא של טייבה. אני גם לא שר הכלכלה. כל המדינה מכירה את הכביש לטייבה. כן, בסדר. אני אתייחס בעיקר להצעה לסדר-היום כפי שאני קיבלתי אותה, שעוסקת בנושא של אזור תעשייה לביתר עילית. עיריית ביתר עילית אכן הגישה הצעה להקמת אזור תעשייה, אזור תעשייה, אגב, עם שטח גדול, שאמור לכלול בתוכו גם מסוף לאוטובוסים וגם, להבדיל, בית עלמין, עם שטח גדול לבית עלמין שיהיה מרוחק מן העיר. אזור התעשייה עצמו מתוכנן בשטח חדש, שאיננו צמוד דופן קלאסי לעיר ביתר עילית, ועל כן יש קשיים באישורו. אני רוצה לציין שעוזר שר הביטחון להתיישבות, שפועל איתי ביחד בשיתוף פעולה מלא, נפגש כמה פעמים עם המתכנן של ביתר עילית, התקיימו דיונים עימו, ובעקבותיהם תוגש על ידי המתכנן תוכנית מתוקנת, אנו מקווים שבעזרת השם תאושר בישיבת מועצת

אני רוצה רק להדגיש, חבר הכנסת גפני,

נשמע כאן כאילו יש איזו פגיעה או שמישהו מנסה לפגוע בתעסוקת חרדים.

משרד הביטחון, עוסקים עכשיו באישור של אזורי תעשייה המסילה ובוסתני חפץ, שניהם אזורי תעשייה שנמצאים בשטח המועצה האזורית שומרון, אנחנו עוסקים באישור לאזור התעשייה תרקומיא במועצה האזורית הר חברון, וכל שלושת אזורי התעשייה הללו, אישורם מתעכב מהסיבות התכנוניות שהזכרתי קודם, שאנחנו צריכים למצוא פתרון תכנוני שמאפשר להקים אותם בגלל הבעיות המיוחדות שקיימות ביהודה ושומרון. ואתם יודעים הרי את עמדתי: לו היינו מחילים את החוק הישראלי ביהודה ושומרון, מזמן היינו פותרים הרבה מאוד בעיות. אבל כל עוד אנחנו לא עושים את זה אנחנו צריכים להתייחס לסד החוקים הירדניים והעות'מאניים והבריטיים, שהם כמובן לא מסייעים לנו בהקמת יישובים חדשים ואזורי תעשייה חדשים. בכל אופן, מה שאני רוצה לומר, שלא יעלה על דל מחשבתו של מישהו שיש פה איזשהו רצון, חס ושלום, לפגוע באפשרויות התעסוקה של התושבים החרדים בביתר עילית. באותה מידה, כפי שאמרתי, אנחנו עוסקים, לא אמרתי שיש רצון דווקא, אבל הפגיעה היא גם בלי הרצון. לא, אבל שלא יהיו אי-הבנות. אני אמרתי: אנחנו מעכבים כרגע או בודקים עוד שלושה אזורי תעשייה נוספים, שלכל הדעות הם לא קשורים לציבור חרדי, ואף על פי כן הם מעוכבים בגלל הבעיות התכנוניות, ואני מקווה מאוד שיימצא להן פתרון בזמן הקרוב.

מה מציע כבודו? אני, מבחינתי, אסתפק בתשובתי. לא יודע אם, המציעים רוצים משהו אחר? חברים, המציעים, ד"ר אחמד טיבי וחבר הכנסת

דיון בוועדת חוץ וביטחון. אין לי שום בעיה עם זה. אם כך, מעבירים את זה לוועדת חוץ וביטחון. אני מעמיד להצבעה.

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. אם כך, ברוב של שישה בעד ואחד נגד, מעבירים את זה להמשך דיון בוועדת חוץ וביטחון. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום מס' 10145, בנושא: סוגיית הענקת טיפול רפואי לחיילים במערכת הצבאית או באמצעות קופות החולים, של חבר הכנסת דן סידה. חבר הכנסת דן סיידה, בבקשה. ישיב סגן שר הביטחון אלי בן-דהן. בבקשה, כבודו. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, חבריי חברי הכנסת, השבוע התבשרנו על מהפכה חשובה בשירות הרפואי בצה"ל. מסקנות הוועדה המיוחדת שהוקמה לבחינת הנושא בצבא הובילו לכמה המלצות, והן כבר אושרו על ידי הרמטכ"ל וסגנו וממתינות לאישורו של שר הביטחון. אם השר יאשר את המלצות הוועדה, השירות הרפואי בצה"ל יפעל במודל שונה, שבו חיילי צה"ל יקבלו שירות רפואי מרופאי המשפחה בקופות החולים האזרחיות, המכירים את ההיסטוריה הרפואית שלהם, ותוענק לרופאים הסמכות לתת גימלים לחיילים. אחד מיתרונותיו המרכזיים הצפויים של המהלך הזה הינו חיסכון כספי עצום לצה"ל, הן בתקנים של רופאים, אחיות ורוקחים והן באחזקה ואספקה של ציוד רפואי ומתקנים רפואיים.

חיסכון בכספי ציבור, כשאינו בא על חשבון טיב השירות הניתן, ובמקרה דנן הוא רק משפר אותו, הוא מהלך מבורך. היתרון הבולט והחשוב לדעתי במהלך הזה הוא בשיפור השירות הרפואי שיינתן לחיילי צה"ל, שהם נכס יקר לכולנו.

כמו לכל מהלך שכולל שינויים מערכתיים, ישנם מתנגדים וביקורת, אך לצד הביקורת אין ספק שמהלך כזה ישפר פלאים את השירות הרפואי שיקבלו החיילים, ובתוך כך, את מצבם הבריאותי. הטיעון המרכזי שהוא המכנה המשותף לכלל המתנגדים הינו החשש מיד קלה של הרופאים על הדק הגימלים, דבר שיוביל לאובדן ימי עבודה רבים בקרב המשרתים. אני מניח שיש יסוד סביר בטיעון הזה, אך יחד עם זאת אני סבור שאובדן ימי עבודה גבוה מזה שמאבד צה"ל במתכונתו היום אינו סיבה מספקת להשאיר את מערך השירות הרפואי במתכונתו הנוכחית, ומוטב שיהיו עשרות חיילים שיקבלו גימלים שלא לצורך מחייל אחד שיאבד את בריאותו או את חייו,

בשל החשש להעניק גימל שלא לצורך. ופה אני רואה צורך להביא אירוע שחווינו באופן אישי עם בנינו אייל. אייל שירת ביחידה מיוחדת, שהייתה שייכת אז לחטיבת הצנחנים והיום שייכת לחטיבת הקומנדו. במסגרת פעילות אימונים, אחרי לילה קפוא לקה הבן שלנו בהיפותרמיה, ובעקבותיה פונה לבית חולים סורוקה.

לאחר ששב לאיתנו, שב ליחידה כשבגופו כבר שוכן חיידק הסטרופטוקוקוס, שבהמשך גרם לקריסת מערכות ולמחלת פרקים כרונית. אנחנו אנשים מאמינים ויודעים שהכול מלמעלה, מאיתו יתברך, אך בדרך העולם אני בטוח שאם הוא היה מגיע לרופא המשפחה, הוא מייד היה עולה על רגישותו המיוחדת לכך, ואולי בכך הייתה נמנעת סכנת החיים המיידית שבה היה נתון במשך זמן ארוך, וכמובן, הנכות שממנה הוא סובל עד היום. הצורך בשינוי המתכונת הקיימת לא נולד בחלל ריק, וישנם מאות מקרים שבהם חיילים קיבלו שירות רפואי לקוי ותנאי אשפוז ירודים, דבר שהיה נמנע לו היו מקבלים שירות רפואי הולם במתכונת המוצעת. לכן, אני קורא מכאן לשר הביטחון, שאני סמוך ובטוח ששלומם ובריאותם של חיילי צה"ל עומדים לנגד עיניו, לאשר וליישם את המלצותיה של הוועדה.

תודה לחבר הכנסת דן סידה. אני מזמין את סגן שר הביטחון אלי בן-דהן. היה קצר וקולע. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשנים האחרונות מוביל חיל הרפואה מהלכים משמעותיים לשיפור רפואת השגרה בצה"ל. גם אני קיימתי כמה דיונים בנושא, כדי לקדם את הטיפול בחיילי צה"ל, בעקבות פניות של משפחות חיילים שהגיעו אליי. הוועדה לבחינת שירותי הרפואה בשגרה לחיילי צה"ל בחובה ובקבע הוקמה כצעד נוסף בתהליך שיפור רפואת השגרה, שמטרתו להבטיח כי חיילי צה"ל יזכו למענה רפואי הקשוב לצורכיהם ולשירות האיכותי והיעיל ביותר. אני רוצה לומר, חבר הכנסת סידה, שעדיין לא התקבלה החלטה ביחס למסקנות הוועדה. הפרסומים שהיו בעניין אינם מדויקים, בלשון המעטה. אני יכול להבטיח לך שכאשר יתקבלו ההמלצות, חיל הרפואה בוודאי יפעל למימושן כראוי. מה מציע כבוד השר? אתה רוצה דיון? הסתפקת בתשובה? אני מציע לחכות, אם כך, חבר הכנסת דן סידה הסתפק בתשובתו של סגן השר. אנחנו עוברים לשאילתות לשר הבריאות. אני מזמין את סגן שר הבריאות חבר הכנסת ליצמן. יש לך היום עבודה. הבריאות נוגעת לכל אחד ואחד. אני מזמין את סגן השר לעלות, ונתחיל עם השאילתות. אני מזמין את חברת הכנסת יעל גרמן לשאילתה ראשונה, מס' 1181, בעניין סירוס כימי לתלמידי ישיבה. בבקשה. תודה רבה לך, היושב-ראש. סגן השר, ביום 30 באוקטובר 2017 שודר בתוכנית "פנים אמיתיות" תחקיר על אודות טיפולים לסירוס כימי שעוברים בני ישיבה, וזאת למרות שהם אינם מסוכנים, אינם עבריינים, ודאי לא עברייני מין. התפרסם שהפסיכיאטר המטפל, ד"ר מיכאל בונצל, הוא שנותן להם את התרופה הפסיכיאטרית שגורמת להם לסירוס כימי. הובאו אליי גם ידיעות על כך שעד היום אותו פסיכיאטר מחלק תרופות דומות, וכי ישנם מקומות שבהם התרופות מועברות בתיבת הדואר לאנשי ישיבות, לתלמידי ישיבות, היא יכולה להקריא, בבקשה. זה הנוסח. אין לך את הנוסח ביד?

הנוסח. השאילתה היא: 1. האם משרד הבריאות טיפל בנושא? 2. מה נעשה בנידון? תודה לחברת הכנסת יעל גרמן. בבקשה, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. המקרה שהוזכר בתחקיר נמצא כעת בבירור עובדתי על ידי נציג קבילות הציבור למקצועות הרפואיים במשרד הבריאות. בגמר הבירור יתקבלו החלטות בהתאם לממצאים. שמעת את התשובה? זכותך לשאלה נוספת. חברת הכנסת, בבקשה. הנושא נמצא בבירור, ואין תשובה.

אני רוצה להסב את תשומת ליבך, אדוני סגן השר, שהמקרה אירע ב-30 באוקטובר, ואנחנו נמצאים היום ביוני, זאת אומרת, למעלה משמונה חודשים.

כמה זמן יארך הבירור, ומתי אתה צופה שתהיה תשובה? כמו כן, בוא, לא נפריע. השאלה ברורה. אני מבקש, חבר הכנסת אזולאי. שאלה נוספת שיש לי: האם ידוע לכבוד השר, כמו שאמרתי קודם, וזה לא היה בשאילתה המקורית, האם ידוע שאותו פסיכיאטר ממשיך לחלק את התרופות האלה ושישנם תלמידי ישיבה שמקבלים תרופות פסיכיאטריות לסירוס כימי והם מקבלים את זה בתיבות הדואר? תודה לחברת הכנסת יעל גרמן. בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני מתפלא על חברת הכנסת גרמן שהיא לא למדה, כשהיא הייתה שרה, שברגע שיש ועדה מקצועית שבודקת אנחנו לא מתערבים. איך את מעיזה לשאול אותי איך אני אתערב וכמה זמן? מה זה העסק שלי? יש ועדה, יש נציג קבילות תלונות הציבור, והוא מחליט. מה זה העסק שלי כמה זמן ומה הוא עושה? זה מעין-משפטי. איך אני יכול להתערב? אני דווקא הייתי מתערבת ושואלת כמה זמן זה ייקח. אם כך, הנושא בבירור. אנחנו עוברים לשאילתה הבא. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, שאילתה מס' 1231, בנושא: הנגשת פעילות המשרד בשפה הערבית. בבקשה, חבר הכנסת ג'בארין. לא קיבלתי תשובה על שאלה השנייה שלי. האם סגן השר יודע שעדיין מחלקים תרופות כאלה לתיבות הדואר ושאותו פסיכיאטר עדיין מחלק תרופות? אני לא חושב שאני אענה תשובות אחרות ממה שאת ענית כשהגישו לך שאילתות. הבנתי שמאחר שהנושא נמצא בבירור, סגן השר לא יכול להתייחס לנושא. אדוני היושב-ראש, הייתה לי שאלה נוספת. אבל יש נציב קבילות. את לא מבינה עברית, אז אני אדבר על זה ביידיש. הסידור אם קבילות הציבור ידעו על תלונה זה (אומר מילים ביידיש.) קודם כול, אני מבינה יידיש,

אז עכשיו את מבינה סוף-סוף. קיפחתי חלק מחברי הכנסת.

אולי אני אגיד את זה באנגלית?

הייתה לי שאלה מאוד פשוטה. Since it's in the interview from the "Kvilot Hatzibur" we cannot intervene. את רוצה עוד שפה? חברים. חבר הכנסת אזולאי. חברת הכנסת גרמן. עדיין לא קיבלתי תשובה על שאלתי האם סגן השר יודע שהפסיכיאטר המדובר ממשיך לחלק תרופות ושישנם תלמידי ישיבות שמקבלים תרופות עד היום. האם אתה יודע זאת?

בפעם השלישית, אני רואה שאת קשת הבנה, בפעם השלישית,

יש נציב והוא מטפל. אני לא מתערב בזה ואני לא מוכן לענות יותר מזה.

הבנתי את התשובה. זאת התשובה שיש לסגן השר.

מאחר שהנושא בבירור נציבות,

הנושא שנמצא בבירור זה של אותו אדם.

אני אינני חייב לענות 20 פעם אותו דבר. כמה פעמים? השאלה שלי: האם הוא יודע שיש אנשים נוספים? על כך לא קיבלתי תשובה. חברת הכנסת גרמן, שמענו את התשובה שיש לשר. אני עובר לשאילתה הבאה.

חבר הכנסת ג'בארין, אני אחזור. השאילתה: הנגשת פעילות המשרד בשפה הערבית, והכוונה למשרד הבריאות,

כבוד סגן השר, קיימת חשיבות רבה בהנגשת פעילות משרדך בשפה הערבית. הערבית היא שפה רשמית במדינה, והיא שפת האם של כחמישית מאזרחי המדינה. רצוני לשאול: 1. האם כל פעילויות המשרד נגישות בשפה הערבית? 2. מה נעשה כדי להנגיש את כל שירותי המשרד בשפה הערבית? 3. האם קיימת תוכנית עבודה ויעדים ברורים להנגשה בערבית? בבקשה, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. משרד הבריאות מודע לחשיבות הנגשת המידע בשפה הערבית, כמו גם בשפות אחרות הנפוצות בקרב קהילות גדולות בישראל. בעשור האחרון המשרד השקיע וממשיך להשקיע רבות בהנגשה לשונית ותרבותית של שירותי הבריאות בישראל. להלן המענה על השאלות הספציפיות: 1. לרשות הציבור דובר הערבית עומד מוקד שירות של משרד הבריאות, קול הבריאות, שפועל גם בשפה הערבית, אשר עוסק במתן מידע על השירותים הניתנים על ידי המשרד, כמו גם במתן מענה פרטני לפונים. 2. משרד הבריאות הוא המשרד המוביל בין משרדי הממשלה בתחום ההנגשה הלשונית של השירות. פעילות זו מעוגנת בחוזר מנכ"ל 7/11, הקובע סטנדרטים בנושא זה. החוזר מגדיר כי יש להנגיש מידע במערכת הבריאות בשפות ערבית,

אמהרית ואנגלית. משרד הבריאות הקים אתר, כל הבריאות, אשר מאפשר קבלת מידע מקיף והשוואתי על זכאויות לשירותי בריאות בין קופות החולים והביטוחים המשלימים של הקופות. האתר תורגם גם לשפות הערבית והרוסית, והעלייה של האתרים בשפות צפויה להתקיים בחודשים הקרובים. המשרד מפיץ חומרי מידע והדרכה לציבור בשפה הערבית, לדוגמה מידע לקידום בריאות שמפורסם על ידי המחלקה לחינוך וקידום בריאות של המשרד. 3. הפעילות בתחום ההנגשה לשפה הערבית מתבצעת במסגרת כוללת של פעילות המשרד להנגשה לשונית. פעילות זו מהווה חלק אינטגרלי של תוכנית עבודה כוללת של המשרד, המכוונת בין היתר לצמצום פערים, לרבות צמצום פערים על בסיס שפתי ותרבותי. יש לחבר הכנסת ג'בארין שאלה נוספת?

אני מניח שסגן השר מודע לכך שדווקא בתחום השירותים של משרדך, אלה שירותים חיוניים, אמרתי,

שידיעת השפה, כן, היא מאוד מהותית. אני רק מקווה שאתה אכן מצהיר בכך שכל השירותים צריכים להיות, לרבות באתר, מוקדנים, וכל הפעילות של המשרד תהיה גם בשפה הערבית, ביעד של עד סוף השנה,

לא יודע תאריך, אבל מטפלים בזה, והבהרתי את זה שזו התוכנית. תודה לסגן השר. עוברים לשאילתה הבאה, של חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, שאילתה מס' 1250: שעות עבודת הרופאים המתמחים בבתי החולים.

נכון, תודה רבה. אדוני סגן השר, מבדיקה שנערכה לאחרונה עולה כי מתמחים בבתי החולים בארץ נדרשים להמשיך לעבוד בכפייה אחרי שסיימו 26 שעות תורנות. ברצוני לשאול: מה נעשה עד כה כדי להקפיד על שעות העבודה של המתמחים?

תודה, אדוני היושב-ראש. חברת הכנסת נחמיאס ורבין, תקשיבי טוב: בשביתת הרופאים, כשהלכו לעשות הסכם חדש עם הרופאים, אני דרשתי שהמתמחים לא יעבדו יותר מ-16 שעות. ומי התנגד? המתמחים עצמם. אולי בגלל רמת השכר? והאשימו אותי שאני מפקיר. אז קודם כול,

יושב-ראש המתמחים דאז, לימים זה השתנה, אבל אז יכולתי, אם הייתי מקבל מהם גב רציני, יכולתי לשנות את זה. זה קודם כול, כי גם אני חושב, עוד מעט אני אקריא את התשובה של המשרד, אבל גם אני חושב שרופא שעובד 28 שעות זה עוול, ממש עוול. שאלתי את הרופאים, גם בביקורים שלי באמצע הלילה בבתי חולים, שאלתי אותם אם הם לא עושים טעויות. תתפלאו לשמוע, אמרו לי שכן.

ולכן, זה הנושא, זה עצוב. זה עצוב.

לא, אבל מה הטענה של המתמחים? יש להם טענה, לא מזלזל בזה. הם טוענים שעובדים בלילה, ובבוקר חייבים, למשל בניתוחים, הם צריכים ללמוד, אז הם חייבים להיות בכל הניתוח, ללמוד את הניתוח. זו טענה בעיקר של כירורגים. בעיקר, אבל יש גם כל מיני אחרים. אז כמה שהם יותר שעות הם לומדים יותר?

זה לילה, ואת היום אחר כך, אה, מסיבת יום הלמידה.

אני חולק על זה. אני חושב שהם יכולים לעשות טעויות, וזה לא טוב.

זה כבר היסטוריה, זה כבר עבר. תשובת המשרד: בשנת 2012 פורסם לבתי החולים היתר על ידי שר התעשייה, המסחר והתעסוקה הקובע את כללי העסקת רופאים בבתי החולים. בהיתר קיימת הוראה האוסרת עבודה מעל 26 שעות ברצף, שכחתי להגיד לכם גם שיש להם אפשרות לישון שעתיים בלילה, אז גם זה משהו. בהיתר קיימת הוראה האוסרת עבודה מעל 26 שעות ברצף. הנהלות בתי החולים הונחו לפעול על פי ההוראות האלה. מבדיקות שערכנו עולה כי בתי חולים רבים נקטו פעולות אקטיביות על מנת ליישם הוראה זו.

משרד הבריאות פועל לחיזוק מערכת הבריאות ולאיזון המשאבים. במהלך השנים האחרונות נעשה רבות על מנת לשפר את איכות החיים ותנאי העבודה של המתמחים בבית החולים. הדגש העיקרי הושם על הפחתת מספר התורנויות וכן שעות העבודה השבועיות, אשר משמעותיים ביותר לאיכות החיים, לתפקוד וללמידה. להלן הפעולות שבוצעו: א. במהלך השנים האחרונות נוספו כ-1,000 תקני רופאים לבתי החולים, על מנת להקל את העומס הקיים על המתמחים בכמה דרכים: 1. החל מהסכם הרופאים האחרון, שנחתם בשנת 2011, ירדו מספר התורנויות לשש בחודש. יש לציין כי בעבר ביצעו המתמחים שמונה תורנויות בחודש ולעיתים אף יותר, 2. שעות העבודה השבועיות המקסימליות הן 71.5 שעות. הדבר מעוגן בהיתרי העבודה, 3. הוגדרה החובה לאפשר למתמחים לנוח במהלך התורנות לפחות שעתיים בלילה, כפי שציינתי קודם. נוסף על תוספת תקנים לעניין התנומות, הוחלט להקצות תקציב על מנת לתגבר את מספר תורנויות הסטאז'רים, עד שש בחודש, וכן תקציב לצורך תגבור כוח אדם מינהלי.

מתוך הבנה והכרה שכוח האדם הרפואי במקצועות הבריאות הוא הבסיס לאיכות וזמינות של מערכת הבריאות, משרד הבריאות ממשיך בתכנון תוספות כוח אדם רפואיות ובמקצועות הבריאות, עוזרי רופא, סייעי מתמחה, במטרה להמשיך את הפחתת עומס העבודה, תוך שמירה על האיכות הקלינית של המתמחים. עם זאת, עדיין קיים פער בתקני רופאים במערכת, ומשרד הבריאות פועל מול האוצר בנושא.

בשנים הבאות יתווספו 390 תקנים למערכת, מתוכם 150 תקנים ישירות לבתי החולים, ו-240 מתמחים בבתי החולים שבסיום ההתמחות יחזרו לקהילה. יש שאלה נוספת לחברת הכנסת ורבין?

תודה רבה, אדוני סגן השר. אני לא הכרתי את הנושא של 16 השעות, אני כן הכרתי את הנושא של המתמחים, שנוטים לרצות לעבוד יותר שעות מכפי שמותר. מנקודת מבטך, מה זה אומר שמנהלי בתי החולים ומנהלי המחלקות בעצם דורשים, לפחות מהמתמחים שפנו אליי, דורשים מהם לעבוד יותר שעות? אני ראיתי,

את המכתב של מנכ"ל משרדך, של משה בר סימן טוב. כמה דגש אתם שמים על נושא האכיפה בעניין הזה? תודה רבה. בחומרה רבה. בתקיפות רבה גם. אני חושב שזה יכול לגרום לכל מיני סכנות, אם הם עובדים הרבה מדי שעות ברציפות. ואני קורא לכולם לעמוד על כל מה שסוכם עם משרד הבריאות.

תודה לסגן השר. עוברים לשאילתה האחרונה,

כבוד יושב-ראש ועדת החינוך חבר הכנסת יעקב מרגי, שאילתה מס' 1281: מחסור באַפִּיפן. אֶפִּיפן. אֶפִיפן, אמרתי נכון? אֵפִּיפן. מי זה האפי פן הזה? מייד נשמע. מכובדי כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, סגן השר בשבילך,

אצלי נשארת שר. אני הייתי ממליץ, אבל המשכורת, סגן שר. אתה רוצה להכניס אותו לצרות?

מר הרב יעקב ליצמן,

סגן שר במשרדו שיענה על שאילתות, ולא נטריח

כפי שנהוג במשרדים אחרים.

אבל צריך לחוש את השר, את סגן השר. התשובה, אבל אתה סיבכת אותו כשאתה קורא לו שר,

העולמי התעכב ריענון התכשיר בערכות באמבולנסים של מד"א בתקופה של עד חודשיים מתום התוקף של התכשיר. משרד הבריאות לא האריך את